רבותי חברי הכנסת, עדיין אין שר, השר מיקי איתן, הוא יחזור מהאזכרה לבגין, והפקקים בדרך הם קשים, ולכן, קודם כול אני מודיע זאת. היום יום שני, ד' באדר, 20 שנה למותו של מנחם בגין, תשע"ב, 27 בחודש פברואר 2012 למניינם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 38), התשע”ב 2012, שהחזירה ועדת החוקה,

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע”ב 2012, שהחזירה הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 189 והוראת שעה) (הטבות מס לקצבה), התשע”ב 2012. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/4080/18 וכלה בהצעת חוק פ/4102/18, הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה לבית-תפילה), התשע”ב 2012, מאת חברי הכנסת נסים זאב ומשה גפני, הצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון, מאסר קטין), התשע”ב 2012, מאת חברי הכנסת זבולון אורלב, דב חנין, אורי אורבך, אורי מקלב, זאב בילסקי, אריה ביבי ומרינה סולודקין, הצעת חוק תוכנית מימון להשכלה גבוהה, התשע”ב 2012, מאת חבר הכנסת יואל חסון, הצעת חוק הרישום למוסדות להשכלה גבוהה, התשע”ב 2012,

עפו אגבאריה, זהבה גלאון ואילן גילאון. עוד אודיעכם, כי חבר הכנסת דניאל בן-סימון מבקש להסיר את שמו מהצעת חוק המפלגות (תיקון, חובת

אנוכי היינו באזכרה. אני מתכבד לאפשר לך להרצות את טענותיך בקשר לרצונך לשכנע את הכנסת מדוע יש להביע אי-אמון בממשלה בנושא: כוונת ממשלת נתניהו לעקוף את החלטת הבג"ץ בעניין חוק טל ולהכשיר את המשך ההשתמטות, כדבריך, כדברי הצעת האי-האמון מטעם סיעת קדימה. לרשותך עשר דקות מלאות ואתה מתכבד להתחיל. אדוני היושב-ראש,

רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, אני מגיש את הצעת האי-אמון הזאת מטעם קדימה ביום הזה, 20 שנה לפטירתו של ראש הממשלה המנוח מנחם בגין. מנחם בגין, אחד הערכים שאולי הכי מזוהים אתו, אדוני היושב-ראש,

ערך השמירה על הממלכה, והוא עמד במבחנים הקשים ביותר. גם כשירו, לא רק באנשיו, אפילו בו פיזית, הוא שמר על הערך הזה, כי הוא הבין שהממלכתיות ושמירה על הממלכתיות הן הצד השני של מניעת מלחמת אחים. ודווקא בשבוע הזה שבו אנחנו מציינים באמצעות האזכרה לראש הממשלה בגין את ערך הממלכתיות, האיום אולי הגדול ביותר על הממלכתיות הישראלית מוצב, ואנחנו רואים ראש ממשלה שיש סימן שאלה, גם ראש ממשלה מהליכוד,

שיש סימן שאלה מאוד משמעותי לגבי המחויבות שלו לערך הממלכתיות, וזה בא לידי ביטוי בחוק טל. חוק טל נפסל בשבוע שעבר על-ידי בג"ץ. פסיקה מבורכת, פסיקה שמוכיחה ומראה לנו עד כמה חשוב שישנן שלוש רשויות שלטוניות, מבצעת, מחוקקת ושופטת, שיכולה לבחון את החוקים, לבחון את מידת החוקתיות שלהם, להגן לעתים על המיעוט, ובמקרה הזה להגן על הרוב. ואנחנו רואים שבג"ץ פסל את חוק טל, ולעומת זאת אנחנו שומעים מראש הממשלה זמירות, שלא ברור בדיוק מה המשמעות שלהן. הרי לפני חודש הוא אמר כאן בכנסת שהוא מתכוון להאריך את חוק טל בחמש שנים. הוא בא ואמר לנו: חוק טל הוכיח את עצמו, יש שינוי מאוד משמעותי, והפליג בשבחו של ההסדר הקיים. היו קצת לחצים, קצת לחצים בתקשורת, אנחנו יודעים שראש הממשלה שלנו הוא לא מן המטיבים לעמוד בלחצים, ואחרי כמה ימים הוא שינה את דעתו ואמר דבר חדש. הוא אמר: אני אאריך את חוק טל בשנה על מנת לאפשר לגבש איזה הסדר. ואחר כך, מובן שאף אחד כאן הוא לא תמים פוליטית ואנחנו מבינים שהוא רצה להעביר את זה עד לאחרי הבחירות הבאות, לחסוך מעצמו עוד הכרעה.

כי אנחנו יודעים שיש כאן ראש ממשלה שמאוד אוהב את הכיסא, אבל פחות אוהב את המחויבות והאחריות שבאות עם הכיסא, וזה הצורך לקבל הכרעות. ולכן הוא רצה לדחות את זה עד אחרי הבחירות הבאות, אחרינו המבול.

היתה מחאה. אנשים יצאו לרחובות, העיתונות עסקה בזה,

ראש הממשלה, בפער של כמה ימים, בא עם הצעה שלישית. הפעם הוא אמר: אנחנו נגבש הסדר חלופי. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להמתיק סוד אתך, כיוון שאנחנו נמצאים כאן בפורום באמת, אינטימי.

ראש הממשלה לא התכוון להביא הסדר אלטרנטיבי. אנחנו יודעים את זה, כל מי שמכיר את לשכתו, כל מי שמכיר את הדרג המקצועי, יודע שמה שראש הממשלה אמר בסיעת הליכוד, מה שהוא אמר בתקשורת,

איך אנחנו יודעים את זה? הרי כשהדרג המקצועי עובד הוא משאיר עקבות, יש דיונים, יש פרוטוקולים, יש הנחיות, יש רעיונות. שום דבר מהדברים האלה לא היה עד לפני שבוע, כשהיתה פסיקת בג"ץ. ומאיפה הגיעה לו פסיקת הבג"ץ הזאת פתאום?

הוא תכנן לדחות את זה עד יולי, ואז לבקש מיושב-ראש הכנסת ולהגיד לו: שמע, ידידי, אנחנו מכירים שנים, עוד מירושלים, אני עובד על כך, בבקשה, עוד קצת זמן, אנחנו נאריך את זה בתקופה. ולחזור לתוכנית א', שהיא להאריך את חוק טל מבלי לתת פתרון לפגיעה בשוויון, מבלי להציל את מודל צבא העם מקריסה, מבלי לספק לצבא-הגנה לישראל את כוח האדם המקצועי שהוא כל כך זקוק לו, מבלי לשקם את השירות האזרחי, שזה כל כך נדרש, ומבלי להציל את ערך הסולידריות במדינת ישראל. כל הדברים הללו, גם הערכים המעשיים וגם הנושאים הערכיים, הם ממנו והלאה. כולנו מבינים שזה לא ריאלי.

צה"ל לא ערוך לכך, השירות האזרחי לא ערוך לכך עדיין. צריך לייצר הסדר אחר. השאלה היא כזאת, האם ראש הממשלה באמת יגבש הסדר אחר? הוא פנה לשר המשפטים, שיושב כאן, וביקש ממנו לתווך ביצירת הסדר אחר. אנחנו יכולים להעלות על הדעת מדוע הוא פנה דווקא לשר המשפטים? האם מפני שזה איש שהכשיר לו כל מיני פשרות בעבר, או האם היה כאן רצון אמיתי לגבש הסדר אחר? אבל מי אומר את האמת, כרגיל? השר ישי. אלי ישי אומר לנו את האמת. הוא אומר השבוע לתקשורת החרדית: אל תדאגו, אני דיברתי עם ראש הממשלה. הוא המתיק את הסוד ב"חדרי חרדים" או חדרי חדרים. הוא אמר: חוק טל יוארך, ואם לא חוק טל, הסדר אחר. אף אחד לא יגייס פה בחורי ישיבה. ומילת הקסם: דיברתי על כך עם ראש הממשלה. תיאמנו את זה עם ראש הממשלה. נקים ועדה, ניצור הסכם, ניצור הסדר. את הפתרונות ואת ה"שירקס" כולנו כאן מכירים. כשהוא רוצה למרוח הוא יודע איך. השר ישי אומר את האמת: גם בנושא הזה אנחנו מתכוונים לכופף את ראש הממשלה. גם בנושא הזה לא תהיה הכרעה ממלכתית. גם בנושא הזה לא תהיה הכרעה אזרחית. גם בנושא הזה, במקום לכרות חוזה חדש עם הציבור המשרת והעובד, ראש הממשלה רוצה להוציא חוזה על הציבור המשרת והעובד. ואת הדבר הזה אנחנו נמנע, אדוני היושב-ראש. בחודשים הקרובים את הדבר הזה אנחנו נמנע. כי גם אם ראש הממשלה רוצה לרקוח עוד דיל פוליטי, גם אם הוא רוצה לרקוח עוד קומבינה ועוד תחבולה, ולהביא את אותה הגברת בשינוי האדרת ולהביא חוק טל שני, אנחנו אומרים כאן בהצעת האי-אמון הזאת: אדוני ראש הממשלה, חוק טל שני לא יהיה. הכנסת הזאת לא תאפשר להעביר חוק טל שני. וגם אם אתה תרקח איזה דיל בחדרי חדרים, של חוק טל שני, כשהדיל הזה יגיע כאן לאור השמש, לעין הציבורית, בכנסת הזאת ההסדר הזה ייכשל ובמקומו נביא הסדר אחר. נביא הסדר אחר, עם עקרונות אחרים,

חבר הכנסת, אני עצרתי את השעון. אני שומע וגם ראיתי את חבר הכנסת הורוביץ, מנענע את ראשך. שהוא נענע? חבר הכנסת ניצן הורוביץ, הבעתי הסכמה לדבריו.

אני רוצה שתסביר לי כדי שאני אשתכנע, ואחר כך אתה.

ביולי 2007 היה אמור חוק טל לעבור מן העולם. אני ישבתי פה בספסלי האופוזיציה. הצבעתי יחד עם הממשלה בעד הארכת החוק. אבל אפשר היה, נדמה לי, לשנות אז את החוק. תודה, אדוני. פשוט תסביר את ההבדל הדרמטי בין, מאה אחוז. אני לא זוכר מי היתה הממשלה. אני מבין שחיברנו כאן בין נאומים בני דקה לבין הצעות אי-אמון. לא, לא נאומים בני דקה. פשוט אתה בא ואומר על דבר, אני מבין את הורוביץ, חנין, הם התייחסו לאותו דבר. אבל בסופו של דבר היו הרי יכולים להעביר את החוק מן העולם. אדוני היושב-ראש, אני אתייחס. לא שאלתי כדי לעשות פרובוקציה, רק כדי שתסביר. אני אתייחס. אני גם אתייחס לעקרונות של ההסדר האלטרנטיבי, הסדר חובת שירות שיובא לכאן ויעבור בכנסת הזאת על אפו ועל חמתו של ראש הממשלה. חוק טל המקורי, ובו תכליתו המקורית של חוק טל, היה לא להכשיר בחקיקה השתמטות המונית. תכליתו המקורית של חוק טל היתה להציע שורה של הסדרים, שורה של מכניזמים, כדי לאפשר למנוע את הפגיעה בעקרון השוויון, כדי לאפשר למי שלא יכול לשרת שירות צבאי בגיל 18 לדחות ואז לשרת, מי שלא יכול גם את זה, לשרת בשירות אזרחי, מי שלא יכול גם את זה, לצאת לשנת הכרעה. היו שם כל מיני רעיונות ומכניזמים, כשהרעיון היה לייצר יותר שוויון, יותר נשיאה בנטל, יותר תרומה למאמץ הממלכתי-הלאומי הרחב. זו היתה התכלית של חוק טל, גם אליבא דשופט טל. זו היתה גם רוח החקיקה. מה שראינו, ואומר את זה גם בג"ץ, שיש חוסר הלימה בין תכלית החוק, היעדים, הסיבה שלשמה חוקקו אותו לבין האמצעים הקבועים בחוק. האמצעים הקבועים בחוק לא מחייבים שום יישום. יש בהם דרגות חופש שמאפשרות ניצול לרעה של החוק. השופט טל, כוונותיו היו טובות, אבל החוק הזה נוצל לרעה. ב-2007, כשהאריכו אותו, באה הממשלה ואמרה: חברים, עדיין לא הקמנו שירות אזרחי, עדיין לא יצרנו מסלולים ייחודיים בצה"ל, עדיין לא קבענו תקנות וכן הלאה. בואו תנו צ'אנס, אנחנו רוצים לנסות ליישם את החוק הזה. נתנו צ'אנס. חמש שנים. ראינו שלמרות הדברים של ראש הממשלה, שהציג גם בכנסת וגם במקומות אחרים, נתונים לחוד והמציאות לחוד. אני אתן כמה עובדות, אדוני היושב-ראש, בדקות המעטות שנותרו לי. אני אתן כמה נקודות שממחישות עד כמה ההסדר הנוכחי נכשל, עד כמה צריך להביא הסדר חדש וצודק יותר. ההסדר הנוכחי נכשל. אדוני שר המשפטים, מאז אמצע 2010 נוספו לישיבות הגבוהות ולכוללים כ-13,000 תלמידים חדשים. באותו זמן, לצה"ל התגייסו בערך 1,200, גם במסלולי שח"ר, גם "נצח יהודה", גם נוער נושר ומנותק,

אני מדבר בשנה האחרונה. זו השנה עם ההישגים הכי גדולים וכבירים בכל הנוגע לשילוב חרדים בצה"ל. באמת יש כמה מסגרות טובות. צריך פשוט לתקצב אותן יותר, להרחיב אותן, להנחות את הצבא לקחת על עצמו את המשימה האזרחית-ביטחונית-חברתית הזאת. צה"ל יודע וצה"ל יכול. צה"ל יכול לעשות את עבודת המטה ולהרחיב באלפים את המסגרות הקיימות. אבל בשנה האחרונה, וזה המתווה הקיים, על כל מתגייס חדש יש עשרה מתגייסים לאוהלה של תורה, לאוהלה של הישיבה הגבוהה, לאוהלו של הכולל. עשרה על כל אחד. זה היחס. זה המתווה שאנחנו מתקדמים בו עכשיו. זו הממשלה שהפחיתה את גיל הפטור על מנת לאפשר לתת יותר בקלות פטורים. זו ממשלה שבשנה האחרונה, מעבר לפטורים הרגילים, שחררה בחודש אפריל האחרון 11,000 אברכים בפטור אחד גורף,

תחת ההנחה שזה מה שיחזק את מסלולי השירות האזרחי והמסלולים הצבאיים. זו ממשלה שגם כשקבעה יעד לכאורה להגדיל את מספר המשרתים בשירות צבאי, בואו אני אמתיק אתכם עוד סוד: מתוך היעד ל-2,400 מתגייסים ב-2015, כמעט חצי, 1,000 מהם, כמעט חצי, אמורים להיות בשלב ב', לבוא לחודש-חודשיים-שלושה בגיל 27. זה הפתרון של הממשלה הנוכחית הזאת. זו המדיניות של הממשלה הנוכחית הזאת לפתור את בעיית השוויון בנטל. אדוני היושב-ראש, המדיניות הזאת לא תימשך יותר. הפארסה הזאת הסתיימה. הכנסת מבינה את זה, הציבור מבין את זה. הציבור מצפה מאתנו להשתמש בחלון ההזדמנויות ההיסטורי שבג"ץ פתח לנו על מנת לחוקק הסדר אחר. הציבור לא מתכוון לקנות תירוצים של "צריך עוד זמן, צריך עוד ועדה". עם כל הכבוד לכל המומחים שנמצאים בחדר הזה ולא בחדר הזה, המומחים ליצירת ועדות ולמסמוסי זמנים, לא צריך עוד זמן. אנחנו יודעים מהם הפתרונות, אנחנו יודעים מהם העקרונות. דרך אגב, אני חושב שיש כאן מופת של עשייה פרלמנטרית במובן הזה שמה שהממשלה לא תעשה, אנחנו בוועדת החוץ והביטחון נגבש הסדר אלטרנטיבי עם עקרונות אלטרנטיביים. כמו שעשינו פיקוח, כפי שהחוק מורה לנו ומאפשר לנו, על עבודת הממשלה, וחשפנו את הבלוף של חוק טל, כך אנחנו גם נגבש הסדר אלטרנטיבי. בדיאלוג עם כל הסיעות. אנחנו נייצר לו רוב, ואנחנו נדאג שהעקרונות של ההסדר האלטרנטיבי יובאו לאישור כאן בכנסת. חובת שירות לכול, עם מתי מעט של תלמידים מצוינים שיוכלו להמשיך ללמוד, אבל הרוב הגדול ישרתו או בצבא או בשירות האזרחי. הצבא יקבל הנחיה ברורה לפתוח עוד מסלולים, גם לגילאי 18 21, גם לגילאי 22 26. מסלולי שירות משמעותי. לא קומבינות. לא סיפורים. לא הוא משרת כאן אבל בעצם שם. מסלול אמיתי שבו מקבלים גם הכשרה, גם מיומנות מקצועית, גם תורמים לצורכי המערכת הממלכתית, אם בצבא או בשירות האזרחי, גם משתחררים אחר כך ותורמים למשק, וגם נושאים בנטל. אלה יהיו עקרונות מאוזנים, שלצדם גם יהיו תגמולים מוגברים למי שבאמת נושא בנטל. אותו לוחם גולני, בשנה השנייה ובשנה השלישית שלו, יקבל תגמול יותר ראוי, כי גם אם אנחנו ניצור את ההסדרים האלטרנטיביים עדיין לא יהיה כאן שוויון מלא. ולכן אנחנו נדאג לתגמל את מי שנושא על גבו את הנטל ומי שלוקח את הסיכון. אלה העקרונות שאנחנו נוביל בכנסת הזאת, בלי קשר לקואליציה ואופוזיציה. יש מספיק כוחות ציוניים בקואליציה שיצטרפו אלינו לדבר הזה. נעשה את זה ביחד, על אפו ועל חמתו של ראש הממשלה.

תודה רבה לחבר

כאמור, השר איתן ישיב על כל הצעות האי-אמון יחדיו, ואנחנו עוברים עכשיו להצעת האי-אמון של סיעות מרצ והעבודה, כפי שינומקו על-ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ, כאשר כותרתה של הצעת האי-אמון של מרצ והעבודה כניעת ממשלת נתניהו לכפייה הדתית בתחבורה, לסטטוס-קוו צבוע ומזויף ולהפקרת הציבור בידי מונופול חרדי בנישואין, בגיור ובשירותי הדת, כמאמר הצעת האי-אמון. בבקשה, חבר הכנסת הורוביץ. לרשותך גם כן עשר דקות. תודה רבה לך, אדוני. אני רוצה לגלות לך,

וגם לכנסת, סוד שאולי חלקכם לא מכירים,

מדינת ישראל לא עוצרת בשבת. יש אנשים שאולי חושבים שכאשר נכנסת השבת המדינה עוצרת, איש אינו נוסע, איש אינו משתמש בשירותים השונים, איש אינו נזקק לעבודה, לקניות, לנסיעות, לבילויים, לביקורי משפחה, לביקורי קרובים, לפעילות מגוונת בכל שדרות החיים. ויש כאן פעם אחר פעם, כשאנחנו מביאים את הנושא הזה, מידה רבה של צביעות: הרבה אנשים שנהנים מהשירותים האלה כשהם נזקקים להם, אבל מעדיפים לעצום את העיניים ולא להיות מודעים לצורך החיוני שלנו בהם. והתחבורה הציבורית היא הדבר אולי הבולט והבוטה ביותר. כל סוף-שבוע מושבתת התחבורה הציבורית במדינת ישראל. היו, בשבוע האחרון,

אתה גם לא נוסע באוטו, ואליך אני במקרה הזה אפילו לא בא בטענות. תיכף אני אבוא בטענות גם אליך. אני בא בטענות לאותם, לא היה מושבת אף פעם. אני בא בטענות לאותם צדקנים וחסדנים שבשבוע האחרון, בעקבות ההחלטה ההיסטורית של עיריית תל-אביב, באו ואמרו, אין לי שום בעיה, אני נוסע באוטו.

בטח שהוא נוסע באוטו, ומרים את ידו כאן בכנסת נגד תחבורה ציבורית בשבת, וזו צביעות. חבר הכנסת נסים זאב, לפחות לזכותו ייאמר, מבחינת המוסר שלו, הוא עקבי. הוא לא נוסע באוטו בשבת, הוא שומר שבת, והוא גם לא רוצה שאני אסע באוטו או בתחבורה ציבורית.

אבל הרוב כאן, הרוב כאן, אדוני, הם לא עקביים. הם נוסעים בשבת, במכוניות שלהם, אבל מונעים מאנשים שאין להם מכונית לנסוע בשבת, בתירוץ של שמירת הצביון של השבת. אתה רוצה לשמור את צביון השבת? שב לך בבית, ואל תיסע גם באוטו שלך. אבל אתה נוסע באוטו ומרים את ידך כאן נגד תחבורה ציבורית. על איזה צביון אנחנו מדברים? על איזה פרכה ואיוולת?

ואני גם רוצה להגיד לך, אדוני, אני יוצא בשבת, ואני הולך למסעדה בשבת, ואני הולך לחוף הים בשבת, וזה היום החופשי שלי ואני עושה בו פעילות ספורט ואני מבקר את משפחתי בשבת, וכך נוהגים רוב תושבי מדינת ישראל.

מי שיש לו אוטו, אז הוא חופשי לדרכו ונוסע לאיפה שבא לו. מי שאין לו אוטו, בגלל הצביעות והאטימות של אותו סטטוס-קוו שקרי ומזויף, הוא כלוא בביתו. לא רק לבילויים, מדובר, לא רק לנסיעות לחוף הים. אני רוצה לנסוע לבית-החולים. אחותי מאושפזת באיזה מקום, אמי גרה באיזה מקום. אבי אין לו רשיון נהיגה. יש לי ילד שלא יכול לנהוג. מדוע אנחנו מקרקעים אותם? מדוע אנחנו מונעים מהם את השירות החיוני הזה של תחבורה ציבורית? רק נתאר לעצמנו דוגמה אחרת:

יש בית-מלון במדינת ישראל. בית-המלון יגיד לתיירים: בשישי בצהריים סוגרים את בית-המלון, אתם צריכים לצאת החוצה, למה אנחנו לא פותחים מלון בשבת. מה, יעלה על הדעת דבר כזה? איפה אנחנו חיים? מה זה הדבר הזה? זה דבר ארכאי, שקרי, ואני גם אוסיף, גם מטומטם. כי אי-אפשר לקיים תחבורה ציבורית טובה, ואנחנו צריכים תחבורה ציבורית, מפני שאנחנו נמצאים בקריסה תחבורתית, אם בסוף-שבוע התחבורה הציבורית מושבתת. אם אני רוצה להגיד לאדם חילוני, ותר על האוטו שלך, יש גודש בכבישים, תאונות דרכים, זיהום, חנייה, דלק עולה 8 שקלים, איזה סיוט, מי צריך מכונית, אנחנו נותנים לך תחבורה ציבורית,

תיסע ברכבת. הוא יגיד, מה, אני מטומטם? כל סוף-שבוע, שזה היום החופשי שלי עם המשפחה שלי, אין לי תחבורה ציבורית. יש אנשים, אדוני, שמחזיקים את האוטו רק בשביל השבת, לנסוע. כן, אנשים נוסעים בשבת. תכניסו את זה טוב טוב לראש. זה שתמנעו תחבורה ציבורית לא יגרום לאנשים לכבד את השבת, יגרום להם לסלוד עוד יותר מהממסד הדתי שכופה עליהם זאת. וכאן אנחנו מדברים לא על מרצ ולא על השמאל ולא על החילונים רק. אנחנו מדברים על רוב רובם של תושבי מדינת ישראל. אפילו, אדוני, יש שבאים להתפלל רק בשבת. ואפילו, אני רוצה להגיד לך, חבר הכנסת נסים זאב. אפילו בקרב דתיים וגם חרדים יש הבנה לצורך הזה. אני, כשתהיה תחבורה ציבורית, אני לא כופה עליך לנסוע, חלילה. אני מכבד אותך, את דתך, את מצוותך.

אל תיסע בשבת, אין לי שום בעיה עם זה. אבל למה אתה מונע ממני את השירות הזה? אני רק רוצה לחשוב מה היה עולה כאן אם היינו,

אומרים: בואו נשבית את מגן-דוד בשבת, בואו נשבית את הצבא בשבת, בואו נשבית את המשטרה בשבת, בואו נשבית את חברת חשמל בשבת, את הטלפונים, את המים, את בתי-המלון, את בתי-החולים, את התחבורה, את החנויות, את המצרכים, את העבודה.

אז לכל האנשים כאן נוח לטמון את הראש בחול כמו בת היענה. מישהו אחר מקיים את הדברים האלה בשבילך, כדי שאתה, בשעת הצורך, תוכל להתקשר בשבת לאמבולנס שיבוא אליך הביתה, שיהיה לך בית-חולים שיפעל. וזו צביעות.

בעניין הזה בכלל האיוולת היא קשה מנשוא.

במקומות מסוימים פקוקים בשבת. אפילו אם אני אלך מהרעיון ההלכתי, מחילולי שבת. הרי יש מחקרים שמראים שתחבורה ציבורית בשבת תוריד חילולי שבת, תוריד עומס בכבישים, תוריד תאונות דרכים, תוריד רעש, תוריד זיהום. לא.

פרינציפ על גבי. תעשו פרינציפ על גבכם. אל תיסע בתחבורה ציבורית בשבת, אני לא מכריח אותך לנסוע.

מה גם שיש דוגמאות שזה עובד מצוין.

עיר גדולה, עיר ואם, מאז קום המדינה, תחבורה ציבורית בשבת, של "אגד", ואף שערה משערות ראשם של החרדים והדתיים המכובדים שגרים בחיפה לא נפלה מכיוון שיש תחבורה ציבורית. ויש באילת, ויש בנצרת, ויש גם בעוד כל מיני מקומות, אבל בראשון-לציון, אין, בבאר-שבע, אין.

בנתניה, אין.

שרירות, אטימות, ואפילו הייתי אומר, אכזריות, כי באמת מדובר פה בציבור שאין לו אופציה אחרת. וכשאומרים לי, אז אתה יכול לקחת טקסי,

בשביל לנסוע מתל-אביב לרחובות צריך לשלם 250 שקל לטקסי,

למה אני צריך לשלם?

במי זה פוגע שאני אסע באוטובוס ואשלם מחיר רגיל של כרטיס? הדבר הזה, אדוני, הוא היום על סדר-היום. אבל יש גם דברים נוספים. שמענו קודם על חוק טל, על הביזיון הזה של חוק טל. שנים גם פה אמרו על חוק טל: אין מצב, זה ככה, גזירת גורל, החרדים לא הולכים לצבא,

ותהיה פה תחבורה ציבורית בשבת. וגם יהיו פה נישואים אזרחיים. הנה, עוד דבר. עוד פרינציפ. פרינציפ על גבי. שיעשו פרינציפים על גבם. גם לא נותנים להתחתן וגם,

כשעושים קריטריונים בדיור אז אומרים, ותק של שנות נישואים. ומה יעשו מאות אלפי ישראלים שאין להם אפשרות להתחתן?

אז אומרים: שייסעו לקפריסין, שייסעו לטורונטו. משלמים אלפי דולרים בשביל לקבל זכות בסיסית שמדינה צריכה לתת בארץ הזו. נישואין, גירושין, בתי-דין רבניים ודתיים בכלל, אני תמיד מדגיש את זה כאן,

שלא יהיה איזה ספק שאני פה מפלה,

את הממסד הדתי היהודי. גם הממסדים הדתיים הלא-יהודיים פסולים בעיני. שם לפעמים האפליות, אם אנחנו מדברים על נשים, אפילו עוד יותר קשות. מועצות דתיות,

רק יצאנו הרי פה, אני אומר, זה פשוט מזעזע, רק יצאנו כאן כולנו מהסיפור הזה של הדרת הנשים. שנים אנחנו מדברים על זה, פתאום כולם גילו שיש הדרת נשים, הפרדת נשים, השפלת נשים. היום נפגשתי בכנסת עם נציגים של הקהילה הרפורמית. לא מכירים בהם. הם כאילו בנים חורגים, אלא אם אותם רפורמים באים מארצות-הברית ואז צריך את התרומות שלהם ואת הלובי שלהם ואיפא"ק וזה, ואז הם יהודים נהדרים. כשהם באים לפה, הם יהודים סוג ב'. לא רק הרפורמים, כל הקהילות הלא-אורתודוקסיות. לא מכירים בגיורים שלהם, בנישואים שלהם, בחינוך שלהם, בתקציבים. אנחנו מדברים כאן,

על תמונה כוללת שנובעת מאותו עירוב בלתי נסבל של דת ושלטון, דת ופוליטיקה.

כשאנחנו אומרים ומדברים על הפרדת דת ומדינה אנחנו מדברים על היסודות האלה, על מערכת אזרחית ממלכתית שוויונית לכל אחד, יהודי ולא-יהודי, אורתודוקסי ורפורמי, אשה וגבר. והמערכת הזאת לא יכולה להתקיים כשאנחנו חיים במצב של כפייה דתית בדין האישי, בתחבורה,

בחינוך. אני נותן לך עוד שתי דקות אבל לא יותר. תודה, אדוני, אני מעריך את זה. אני רוצה לומר, אני דיברתי כאן ואנחנו נעלה השבוע כאן במליאה הצעת חוק לתחבורה ציבורית בשבת בעקבות ההחלטה ההיסטורית של מועצת העיר תל-אביב יפו ביוזמת המפלגה שלי, מרצ. חברתי תמר זנדברג, צריך לומר, הובילה את המהלך הזה במועצת העיר תל-אביב, ואנחנו, מרצ, נוביל את המהלך הזה בכנסת, כי אנחנו רואים בזה חלק מתפיסת עולם כוללת. בעינינו זו לא איזו קוניונקטורה, איזה "ויץ" כזה שאנחנו תופסים. אנחנו מובילים את העניין הזה כבר שנים, אלה שקדמו לי בסיעה הזאת, במרצ. כי אנחנו רואים כאן את העיקרון הבסיסי. אדוני, במגילת העצמאות כתוב: מדינת ישראל תבטיח חופש דת, ואין חופש דת, ואין חופש דת. וזה לא עניין של איזה מותרות, משהו ככה תיאורטי, זה נוגע לזכויות בסיסיות של אנשים, שאדם לא יכול להתחתן פה, לא יכול להקים פה משפחה, לא יכול לעבוד כמו שצריך, לא מוכר באמונתו, בערכיו, זה נוגע לשורש הקיום. ולכן, אדוני, אנחנו מביעים אי-אמון בממשלה על הכניעה שלה לכפייה הדתית.

זאת לא הממשלה הראשונה שעושה את זה. אבל בדיוק כמו שבג"ץ שם קו אדום, אומר: צריך מאיזה שלב לתקן את הדברים, לשנות אותם, מכאן והלאה יהיה אחרת, גם אנו אומרים: מכאן והלאה צריך שיהיה אחרת.

תודה רבה. ובכל זאת תישאל השאלה, ומהי המדינה היהודית. זאת אומרת, האם אין בכלל ערכים או, חבר הכנסת חנין, גם אתה תבוא ותעלה ותנמק את הצעת האי-אמון של הסיעות שאותן אתה מייצג, חד"ש, רע"ם-תע"ל ובל"ד, כאשר נושא האי-אמון ששלוש המפלגות מבקשות להביע זה, הממשלה פוגעת בדמוקרטיה ומקדמת מלחמה אזורית במקום צדק חברתי, פתרונות דיור וזכויות עובדי קבלן. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, רבותי חברי הכנסת, לפני חצי שנה יצא העם בישראל לרחובות הערים, לרחובות היישובים, ודרש צדק חברתי. חצי שנה עברה אבל נדמה שבשביל הממשלה זו כבר היסטוריה רחוקה. מבחינתם המחאה החברתית נגוזה ועברה ואפשר למחוק מסדר-היום את דרישותיה, את דרישות הציבור הישראלי, אף שהן נשמעו בעוצמה, בקול חד וברור, ברחובות חיפה, תל-אביב וירושלים, באר-שבע קריית-שמונה ודימונה, אילת וירוחם, נצרת, מג'ד-אל-כרום, נהרייה ועכו. המחאה החברתית התחילה מנושא הדיור, וסוגיית הדיור נותרה במלוא עוצמתה על סדר-היום שלנו. סוגיית הדיור מתחילה ממצוקת הדיור הקיצונית ביותר של אלה שאין להם יכולת להגיע לדיור. מדינת ישראל המציאה פעם מנגנון שנקרא "דיור ציבורי". המנגנון הזה כמעט נעלם מן הארץ. אלפים של זכאים ממתינים בתורים. 3 מיליארדים של שקלים שהושגו ממכירת דירות של הדיור הציבורי הופנו בחלקם לסוכנות היהודית בהסכם שערורייתי, בחלקם נתקעו במשרד האוצר, חלק הגיע למשרד הבינוי והשיכון, אבל גם מהחלק הזה הפנו תקציבים לבניית הכבישים להתנחלויות ולאבטחת מתנחלים במזרח-ירושלים. הדיור הציבורי גם הוא עבר דיאטה רצחנית. בתחום דיור בר-השגה, שום דבר. הרבה צלצולים, הרבה רעש, הרבה רוח, וגשם אין. אנחנו נמצאים עכשיו, אדוני היושב-ראש, בהשלמת תהליך הכנתה של מה שקרויה הרפורמה בתכנון ובבנייה. אנחנו למעשה מדברים על חוק חדש של תכנון ובנייה, וזו היתה יכולה להיות הזדמנות להתייחס לשאלות של בנייה, של דיור, של דיור ציבורי, של דיור בר-השגה ולתת על השאלות האלה תשובות אמיתיות. אבל לא זו הכוונה ולא זה מה שקורה ברפורמה הזאת בתכנון ובבנייה.

הרפורמה הזו שמקודמת בימים אלה, אדוני היושב-ראש, קובעת מראש שמועד תחילתה יהיה בעוד שנתיים.

והמועד הקובע לפי הרפורמה, אני לא אכנס כרגע לפרטי הדיון, הוא שש שנים אחרי זה.

אנחנו מדברים על משהו שיקרה בערך בעוד שמונה שנים.

לא משהו אקטואלי, לא משהו רלוונטי, בוודאי לא משהו שאמור לתת תשובות למצוקות קיימות, אבל משהו שמקודם בכנסת בקצב שהוא לא רק רצחני אלא הוא הרסני והוא מונע אפשרויות של דיון אמיתי וממשי. אני קורא לדבר הזה רפורמה, והאמת היא שאני כמובן טועה בכינוי, זה ממש לא רפורמה.

זה מהלך של הרס מערכת התכנון, מהלך שייצור בעקבותיו חורבן סביבתי וחברתי עצום. כפי שאומרת לנו היועצת המקצועית שלנו בוועדה, פרופסור רחל אלתרמן מהטכניון, יגדל באופן משמעותי הפער בין הרשויות המקומיות העשירות לבין הרשויות המקומיות העניות. יש גם מתנות לקבלנים ולנדל"ניסטים על חשבון הציבור, על חשבון הבריאות, על חשבון הסביבה. הרבה יותר ביורוקרטיה.

אדוני היושב-ראש, ניתוח מעניין בעיתון "דה-מרקר" על איך הרפורמה תעלה את מחירי הדירות, והיא תעלה את מחירי הדירות.

יהיו אנשים שירוויחו מזה, הציבור ישלם. ואיך היא תעלה?

זה לא במסגרת הזמן שלי כאן. אני מניח, אדוני השר איתן, שיהיו לנו הזדמנויות לדבר על כך בהרחבה, אני מקווה שלא בכנס הזה, אבל שתהיה לנו הזדמנות לדבר על כך בהרחבה ואתה תשמע בדיוק איך היא תעלה. אני מקווה שאולי בינתיים תוכל לקרוא בעיתון ולראות, מה שבעיתון מנתחים. זה רק חלק מהתמונה. אבל, אדוני השר, אני חייב לומר לך שאני כבר בכנסת כשש שנים ועוד לא נתקלתי ברפורמה שיש כלפיה ביקורת כל כך נוקבת מכל הכיוונים, אנשי הסביבה, אנשי החברה, אנשי המקצוע, השמאים, היזמים, הקבלנים, הרשויות המקומיות. הביקורת היא ביקורת קטלנית. פשוט כדאי לפתוח את הפרוטוקול של הוועדה המשותפת ולקרוא מה שאומרים אנשי המקצוע. אבל כפי שאמרתי, המהלך הזה מקודם בכנסת בדורסנות חסרת תקדים, והבעיה שלי איננה רק במהות של הרפורמה, אלא גם בתהליך.

אדוני היושב-ראש, לנצל את ההזמנות כדי להודות על התערבותך, על כך שאתה חיזקת את יושב-ראש הוועדה המשותפת בעמידה מאחורי התחייבותו לנו, חברי הכנסת, לתת לנו שבועיים להכנת ההסתייגויות מהשלמת פרסום החוק. זו באמת כבשת הרש. אני אומר את זה כמי, חבר הכנסת הורוביץ דיבר פה קודם על שמירת שבת, אני את השבת האחרונה שלי הקדשתי ללימוד החוק. אני לא יודע איך אפשר אחרת לעמוד בלוחות הזמנים האלה. השבועיים האלה הם באמת כבשת הרש, אבל גם כבשת הרש הזו היתה בסכנה גדולה. אני כמובן אדבר עוד הרבה על הרפורמה ועל נזקיה, ואני מקווה שיהיה לנו הזמן הראוי לפחות להשלים את הדיון הזה בצורה רצינית ומקצועית, מעבר לוויכוח לגופו,

אדוני השר איתן, אני רק רוצה לתת דוגמה אחת נוספת, עד כמה המהלך הזה הוא לא דמוקרטי. במוסדות התכנון היום יש נציגות של ארגוני הסביבה והארגונים החברתיים. השר צריך לבחור מתוך רשימה שמוגשת לו על-ידי הארגונים האלה. הממשלה הוסיפה עכשיו סעיף שאומר: השר יכול לבחור את מי שהוא רוצה. הוא לא צריך לבחור כנציגי ארגונים את מי שהארגונים מציעים מתוך הרשימה שלהם. הוא יכול לבחור את מי שלדעתו מתאים. זו לא היתה הכוונה. הכוונה לא היתה לייצר עוד ערוץ למינוי פוליטי, שנקרא מינוי ארגונים. הכוונה היתה לאפשר מינוי של חברה אזרחית. אבל הממשלה בהצעה הזאת, והיא כמובן מאוד אופיינית לאופן שבו כל החוק הזה בנוי, מפגינה באמת את חוסר ההבנה הבסיסי שלה בהפרדה בין פוליטיקה, בין מערכת פוליטית לבין חברה אזרחית, והחשיבות של החברה האזרחית בתוך המערכת הדמוקרטית. נושא נוסף שהמחאה החברתית העלתה הוא כמובן נושא העובדים, עובדי הקבלן, וגם פה התמונה היא תמונה עגומה: העובדות הסוציאליות הופקרו, האחיות הופקרו, אחיות בתי-הספר עדיין עובדות אצל קבלנים, בתחום החינוך 15,000 מורי קבלן, עובדים היום כעובדי קבלן. אנחנו נמצאים היום במאבק מאוד מרשים של עובדי היל"ה, שנמצאים במערכת החינוך של הנוער שנשר, 1,600 מורים שנמצאים במאבק. אבל במקום להתמודד עם התופעה של עובדי קבלן, רוצים עוד להרחיב אותה. אני קורא בעיתונים שמשרד החינוך מתכוון לשכור חברה שתעסיק אלפי מורי קבלן נוספים, בלי קביעות, בלי ביטחון תעסוקתי, עוד מורות ומורים מדרג ב'. אז במקום לצמצם את התופעה הזאת,

ממשיכים ומרחיבים אותה, וממשיכים ומרחיבים אותה לא רק בתחומי השירותים, גם ברכבת, מוציאים את תחזוקת הרכבות למיקור חוץ. זה יעלה יותר, אומרים לנו הניתוחים שקראנו בסוף השבוע.

זה עניין אידיאולוגי. ככה מוציאים למיקור חוץ, משתחררים מוועדים, משתחררים מזכויות עובדים, וכשאין עובדים, עמיתי חברי הכנסת, יהיו לנו עבדים. ככה הממשלה הזאת דוחקת הצדה פתרונות לדרישות העם. במקום פתרונות היא מציעה סדר-יום הפוך לחלוטין. סדר-היום הזה מתחיל בחיסול מוחלט של כל ההידברות שהיתה קיימת בעבר בינינו לבין שכנינו. אין הידברות, והדבר היחיד שראש הממשלה יכול לעשות זה מדי פעם לגנות את ראש הרשות הפלסטינית על הצהרה כזאת או אחרת. וכאשר אין ערוצי הידברות, כאשר אין התקדמות מדינית כלשהי, כאשר אין שום אופק מדיני,

עמיתי חברי הכנסת, בסכנה אמיתית של הידרדרות למלחמה. וההידרדרות הזאת, הפעם, היא הידרדרות מסוכנת ומדאיגה במיוחד. מלחמה אזורית חדשה עלולה להיות איומה, נוראה וקשה מקודמותיה. ודיבורי המלחמה, שאנחנו שומעים אותם יותר ויותר, דווקא מבכירים בשלטון הישראלי, דיבורי המלחמה האלה, עמיתי חברי הכנסת, עלולים להתגלגל למלחמה. בעבר תמיד היו אומרים בישראל: אנחנו שותקים, הם מדברים. היום ישראל כל הזמן מדברת, ומדברת, ומדברת, ברוח של איומים מלחמתיים. אבל השאלה היא לא רק דיבורים שנעשים בגלוי, כשאני שב וקורא את דבריו של מאיר דגן, ראש המוסד לשעבר, שבעצם אמר לציבור הישראלי, על ממשלת ישראל ועל קברניטיה, שהם, אני אומר את זה בלשוני, משחקים באש, אני אומר, עמיתי חברי הכנסת, שהאש הזאת עלולה,

לשרוף את כולנו, ולא רק כמטאפורה, לא רק כדימוי. משמעותה של מלחמה אזורית עלולה להיות איומה לחברה הישראלית. אנחנו שמענו את השר לביטחון העורף הקודם, שדיבר על אלפי טילים ביום, שישראל

אנחנו ראינו את חברנו חבר הכנסת בילסקי מדבר ביום שישי בטלוויזיה על עד כמה העורף הישראלי איננו מוכן לפגיעות כאלה. מישהו באמת נותן לעצמו ולנו דין-וחשבון לאן לוקחים את העם הזה? לאיזה סוג של הרפתקאות, לאיזה סוג של סיכונים, לוקחים את העם, לוקחים את הציבור, לוקחים את הארץ הזאת? עמיתי חברי הכנסת, ישראל חייבת כיוון הפוך, ישראל חייבת כיוון שבמרכזו התמודדות עם האתגר האמיתי, לעשות פה חברה שטוב לחיות בה. חברה צודקת. צדק חברתי, לא בשמים, אלא אצלנו.

ומול האיום האירני, נכבדי השר איתן, צריך קודם כול להרגיע את השטח. לא להדליק, לשפוך שמן על המדורה ולהצית אותה, אלא להרגיע, לייצר תהליך מדיני, לייצר מוטיבציות, גם בצד השני, של תקווה והתקדמות. כי כאשר יש מוטיבציה ויש תקווה להתקדמות, הרצון לשרוף את המועדון על יושביו הולך ופוחת. אבל זה מחייב מדיניות שלא רק מתמודדת דרך הכוונת, זה מחייב מדיניות שרואה את המפה, את האתגר האמיתי, של הבטחת עתידנו, הבטחת החיים שלנו, הבטחת הביטחון שלנו, במבט רחב,

במבט של מדיניות שמעצבת את המציאות, ולא רק מידרדרת יחד אתה למקומות האפלים ביותר.

תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. אני מזמין את השר מיכאל איתן, מיקי איתן, לבוא ולעלות ולענות על כל שלוש הצעות האי-אמון. אני רק רוצה להפנות את תשומת לבו של כבוד השר, המבקשים להביע אי-אמון בממשלה מטעם סיעת קדימה וסיעות מרצ והעבודה לא נמצאים כאן, ולכן השר יכול, כי הם לא ידברו אם אתה לא נמצא, אבל אתה גם לא תדבר, אם אתה לא רוצה, אם הם לא נמצאים. לכן אתה יכול לענות רק לחבר הכנסת חנין, שהרי, לא לא לא. לא לא לא.

הכבוד,

היה פה השר נאמן, היתה השרה נוקד, ואני חיכיתי לשר, כי הוא משיב. אנשים מבקשים אי-אמון, והשר משיב. לא מספיק שנציגים בודדים מסיעתם יהיו, לגבי עבודה ומרצ, בכלל אין אף אחד. אדוני היושב-ראש אתה כמובן רשאי לומר, אתה ותיק, כבוד השר,

אתה ותיק ומנוסה מאוד מאוד בהליכות הכנסת, ואתה יודע שיש דבר אחד שהוא יותר חשוב אפילו מחברי הכנסת, זה הפרוטוקול. מה עוד שהוא מצולם, מה עוד שהוא מצולם, והעם רואה ושומע את, והדברים נאמרו, ועכשיו, בשביל הפרוטוקול, אנחנו חייבים גם להשיב עליהם. אני יודע גם שהשר משיב, הרבה פעמים, הרבה פעמים, אני יודע גם שהשר ישיב, ולא יוותר להם שהם יאמרו דברים לעם ואתה לא תאמר. אני אמרתי את מה שאמרתי לך לפרוטוקול, בשבילם.

אני מבטיח לכם שאני לא אאריך, ובכך אנחנו יכולים,

ואתה יכול כמה שאתה רוצה. אבל לא להתייחס, אני חושב שזה יהיה חסר. אנחנו שמענו כאן הצעות לאי-אמון בממשלה, בעיקר בשלושה מישורים, שמתייחסים לנושא של חוק טל, לכניעת הממשלה, כביכול, לכפייה דתית בתחבורה, והנושא השלישי שעלה שילב גם עניין של צדק חברתי, פתרונות דיור וזכויות עובדי קבלן, וגם טענה שכביכול ממשלת ישראל מקדמת מלחמה אזורית. לא פחות ולא יותר. אני רוצה להתחיל, באמת, בשאלות ברמה העקרונית, שמדברות על מערכת היחסים של מדינה יהודית ודמוקרטית, של נושא דת ומדינה. כי בעצם, אם אנחנו מסתכלים על שני הנושאים שהעלו המפלגות מרצ והעבודה, יש להם מכנה משותף: עקרון השוויון, חובת הנאמנות למדינה, חובת השירות למדינה, ומול זה האמירה שבגלל נושאים דתיים הנטל לא יהיה שוויוני, ההתייחסות שונה, ואיך פותרים את הבעיה הזאת. בדיוק באותה אנלוגיה אפשר לדבר גם על בעיית התחבורה, גם על התחבורה בשבת וגם על הנושא של טענות בנושא הדרת נשים. אני בא ממפלגה שהיא מפלגה לאומית וליברלית. היום אנחנו מציינים 20 שנה למי שהיה מייסדה של תנועת החרות, שהיתה הגרעין הקשה של הליכוד, של גח"ל קודם, ואחר כך של הליכוד, ואנחנו יכולים לראות בצדק את מנחם בגין, זיכרונו לברכה,

לעולמו היום לפני 20 שנה, והוא היה המנהיג הבלתי-מעורער, הוא היה תלמידו של ז'בוטינסקי, שייסד את האסכולה הלאומית-ליברלית, אבל במדינת ישראל, מיום שקמה, הוא היה המנהיג הלאומי הליברלי שהוביל את הרעיון, והוא גילם את השניות הזאת או את הצורך להכיל במושג "לאומי" את היהדות כלאום ואת היהדות כדת. ואנחנו יודעים שאת הנתק הזה, את ההפרדה הזאת, כפי שהתבטא חבר הכנסת ניצן הורוביץ, צריך להפריד דת ממדינה, יש לנו קושי, או כמעט בלתי אפשרי מבחינתנו, לקיים את מדינת ישראל כמדינה יהודית וכמדינה דמוקרטית, כאשר אנחנו אומרים: בואו ננתק לחלוטין את כל נושא הדת מנושא המדינה. מדוע? משום שהמושג "יהדות" הוא בעייתי במובן הזה שקשה לך לראות מה בחלקו הוא הצד הלאומי ביהדות ומה בחלקו הוא המרכיב הדתי במושג יהדות, שהרי הלאום והדת שזורים האחד בשני. הדת היא דת שקשורה ללאום, הלאום בלי הערכים הדתיים מאבד את תכניו. גם במושגים של אנשים חילונים, שאומרים: אנחנו יהודים,

אומרים שהם יהודים, והם מציינים, חוגגים, מעריכים, מורשת דתית, שהיא חלק בלתי נפרד מההוויה היהודית. אתם רוצים לומר על קיומה וזכות קיומה של מדינת ישראל, גם היא באה על רקע לאומי, שזור בעניין הדתי, שהפך במשך השנים למרכיב בתוך הלאומיות שלנו, אם חגים, אם שבת, אנחנו אומרים אמירה, היא לא אמירה דתית, היא אמירה חילונית, יותר מששמרו בני ישראל את השבת, השבת שמרה על בני ישראל. אם אני מסתכל על הכנסת הזאת, על הכנסת, שבאים אליה אנשים עם רקע והיסטוריה מכל רחבי העולם, מעשרות גלויות, מאתיופיה ועד ארצות-הברית, אירופה, אוסטרליה, אסיה,

מה החזיק את העם הזה? מה גרם לו להצליח ומדור לדור לשמור על הגחלת? אם לא המרכיב הדתי, איפה היינו? ולכן יש לנו קושי, ואני אומר את זה כאדם חילוני במלוא מובן המלה, יש לנו קושי, חבר הכנסת הורוביץ, לבוא ולומר: צריך להפריד כמו שאתה אומר, את הדת מהמדינה. אין יותר המושג "יהודי", מי שרוצה, שיהיה דתי. זה לא מה שאמרתי. אני חושב שאנחנו חותרים תחת המושג "יהודית ודמוקרטית" כאשר אנחנו רוצים לעשות את הניתוח הזה בצורה חדה. יהודית היא לאו דווקא דתית.

אני אקשיב לך, אבל תן לי רגע לסיים את הרעיון. אני אומר: יהודית ודמוקרטית, וכשאני אומר "דמוקרטית" אני מסתכל מולי, אל אזרחי ישראל, בעלי זכויות מלאות, שהם בכלל לא יהודים, ואין ספק שאנחנו מחויבים כלפיהם בהכרה בזכויותיהם, אם אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה דמוקרטית, בערך השוויון גם כלפיהם. אז אתה אמרת: אתה יודע מה, מבחינת האמירה שלך, גם במצב הזה, של דת, שהדת המוסלמית, הנוצרית למיניה וכו', יש לי אותן טענות. מבחינתך יש שוויון. אתה נגד הממסד הדתי כאן והממסד הדתי כאן. אבל אני אומר: לא, אנחנו לא רוצים, כמדינה יהודית ודמוקרטית, לעקר לחלוטין את האלמנטים, גם של היהודים וגם של ערבים, אם הם ערבים מוסלמים, או אם הם ערבים דרוזים, או אם הם ערבים נוצרים, אנחנו רוצים להכיל במדינת ישראל היהודית והדמוקרטית גם גוון מסוים וערך מסוים לנושא הדתי. אנחנו לא רוצים כפייה דתית, אבל רוצים להגיע לאיזשהן פשרות, ויש דברים שאפשר יש דברים שאפשר לקדם אותם. יש דברים שצריך מייד לעמוד עליהם. יש דברים שדורשים שינוי, דורשים זמן, ואני מדבר על אולי לקחת את שני הנושאים שאנחנו עוסקים בהם, הנושא של גיוס בני ישיבות, נכון, היתה פשרה, בזמנו, על-ידי בן-גוריון, מה בין זה לדת? לא לא, היו פה שלושה נושאים שונים. פה הוא דיבר אל הורוביץ. כרגע הוא מדבר, אני גם מסכים עם השר. אני רוצה לומר, בתהליך הזה שמעתי את הביקורת על ההתנהגות של הממשלה בחוק טל.

נער הייתי וגם זקנתי, היו שלוש ממשלות שטיפלו בחוק הזה, וכולן חיו עם העניין, והיום אני חושב שיש הסכמה רחבה מאוד, ואין חילוקי דעות, שהניסוי חוק טל, במתכונתו, לא הצליח. היה ניסיון שלא צלח. לבוא ולזרוק את הכדור דווקא לפתחה של הממשלה הנוכחית, כאשר ראש הממשלה הבהיר עוד לפני פסיקת בג"ץ שחוק טל לא יחודש במתכונתו הנוכחית, הוא רצה לחדש לחמש שנים, ולאט-לאט הוא ירד. וזה בסדר, אבל הוא רצה חמש שנים בהתחלה. אני אומר: מתכוונים להביא חוק חדש.

ואני בטוח, אין לי צל של ספק, שכשיבוא החוק החדש האופוזיציה תגיד: זה לא מספיק. ואתה יודע, אני אומר בהגינות,

אם אנחנו היינו באופוזיציה וממשלת קדימה היתה מביאה את אותה ההצעה, גם אנחנו היינו אומרים, ואתם הייתם מביאים את אותה הצעה. ככה טבעו של עולם. כשאתה יושב באופוזיציה אתה רוצה יותר מכל דבר, ואתה מעלה את הדרישות ואתה מעלה את הרמה. דרך אגב, ראש הממשלה שהביא את החוק, התנגד לו בכל תוקף מעל במת הכנסת ושינה את עמדתו לאחר מכן ואמר: אבל חמש שנים. אחרי זה, ב-2007, מה אפשר לעשות, היתה עוד ממשלה, והיא האריכה את החוק, ועכשיו יש עוד ממשלה, שלא יודעים מה היא מתכוונת לעשות. כן, אדוני. הדובר, חבר הכנסת פלסנר, שנימק כאן את הצעת האי-אמון, אמר בעצמו,

הוא אומר: כולנו מבינים שזה לא ריאלי ולא מעשי להפוך מהיום למחר את גיוס בני הישיבות באופן גורף, וצריך להגיע להסדרים. והוא אמר: אנחנו נגבש הסדרים. טוב, הוא יגבש הסדרים. אני חושב שהממשלה היא הכתובת לגבש את ההסדרים, ואני חוזר ואומר: ההסדרים האלה יצטרכו בהחלט ללכת בכיוון של שוויון בנטל ויצירת הפלטפורמה שבה שירות למדינה מייצר אזרחים שמרגישים שהם אזרחים במדינה שוויונית, שבה העיקרון של שוויון בזכויות ובחובות הוא עיקרון שריר,

תקף ונפוץ, עם יוצאי דופן כאלה ואחרים, זה יכול לקרות, ממין העניין, לא כשזה לא ממין העניין.

אני רוצה לומר, לפעמים אנחנו גם קצת מתבלבלים וצריך להחזיר את הכדור למגרש. בשירות לחברה יש הבחנה, על-פי דעתי, בין השירות האזרחי לבין שירות צבאי ושירות לאומי.

צבאי הוא בראש הפירמידה. אדם שהולך לשירות צבאי, אפילו אם הוא רק בקריה, ולא חייל בגולני שמקבל ויקבל עדיפויות כתוצאה מהשירות הנוסף שהוא נותן, אבל אפילו כשהוא הולך בקריה והוא חייל בקריה, עצם העובדה שהוא לובש מדים, הוא חלק מהמערך שמסכן את נפשו למען מדינת ישראל. זה לא רק ברמת העיקרון שהוא חלק מהצבא, אלא זה גם ברמה הפרקטית. אנחנו קוראים מדי פעם בפעם על איומים של ארגוני המחבלים לחטוף חיילים. הם מחפשים לחטוף מישהו נושא מדים. אדם שלובש את המדים הופך להיות מטרה, ובעצם לבישת המדים הוא מבצע את השירות הגבוה ביותר למען המדינה תוך נטילת סיכונים של חיים. השירות הצבאי איננו מחייב את כולם, ויש אנשים שפטורים משירות צבאי. אני חושב שהם צריכים לבצע שירות לאומי. לא יכול להיות שבכך שאדם פטור משירות צבאי, ויש הרבה סיבות טובות לפטור אנשים משירות צבאי: בשל בעיות בריאות, בשל בעיות של התאמה, בעיות אחרות, יש לנו בעניין הזה גם שיג ושיח מול אזרחי ישראל הערבים, שפוטרים אותם משירות צבאי בשל הנסיבות, אני לא חושב שזה מוצדק שלא יהיה חליף לכך, שירות לאומי. וכאן אני עובר למדרגה היותר נמוכה אבל השנייה, שהוא צריך להיות, בעיני, וזו דעתי האישית, שירות חובה, לכולם, שפטורים משירות צבאי. כי השירות הלאומי צריך להיות משהו שדגל וסמל המדינה נמצא מאחוריו. וצריך לעשות הבחנה בין שירות אזרחי לשירות צבאי. שירות צבאי ושירות לאומי הם שירותים שנועדו לייצר את ההזדהות עם מה שנקרא "המדינה". השירות האזרחי הוא דבר שנעשה על מנת לשרת מטרות חברתיות, לפעמים בין אדם לחברו, לפעמים בין אדם לקהילה שבה הוא גר, אבל הוא מייצר מערכת יחסים אחרת. המדינה צריכה לעודד. האנושות, האנושיות, הדאגה לזולת, הערכים ההומניטריים הבסיסיים ביותר הם ערכים שצריכים לחייב את כולנו לעזור למי שזקוק לעזרה. אבל בין זה לבין התחושה האזרחית שאנחנו חיים במדינה שמעניקה לנו הרבה, וגם אם יש לנו, גם אם יש לנו נגד המדינה תחושות כאלה ואחרות, עדיין אנחנו יודעים שהמדינה הזו נותנת לכל אזרחיה הרבה. וכל אזרח יכול לדרוש תיקונים ויכול להתלונן, אבל הוא צריך גם שיהיה לו איזה ביטוי לאזרחות שלו גם בעשייה למען הסמל.

אנחנו מתחשבים בקבוצות אוכלוסייה מטעמים שונים. למשל, אמרנו, האוכלוסייה הערבית שנמצאת בקונפליקט עם חלק מהפעילויות של הצבא, אמרנו, בסדר, לא צבא. אבל למדינה. והמדינה זה לא צריך להיות רק בצבא. זה יכול להיות בדברים ממלכתיים אחרים. אני זוכר, בצרפת היה נהוג שירות חובה. זה בוטל בשנים האחרונות. יום אחד הייתי צריך להיפגש בנושא אינטרנט וטכנולוגיית המידע בשגרירות הצרפתית, אז אירח אותי שם בחור שהיה עוזר של הקונסולית שטיפלה בעניינים האלה, והוא סיפר לי שהוא עושה את השירות הצבאי שלו. את השירות שלו הוא עשה בקונסוליה. אז הוא שירות למען המדינה בקונסוליה, זה יכול להיות. זה יכול להיות שירות במשטרה, זה יכול להיות שירות בנושא בריאות. אבל אני חושב שצריכה להיות הבחנה בין להיות מישהו שעוזר לאגודת "יד שרה" או איזה אגודה אסלאמית כזו או אחרת במקום אחר, על בסיס הומניטרי, לבין מישהו שאומר: אני תורם משהו למקום שבו מתנוסס הדגל הישראלי. ולמה זה חשוב? כי אנחנו בסופו של דבר, את ערך השוויון ואת השירות רוצים לא רק בגלל התועלת מהשירות עצמו, אלא אנחנו רוצים לייצר פלטפורמה משותפת. אזרח שנותן משהו למדינה שלו מרגיש זיקה וקשר אליה גם אם הוא לא תמיד מקבל את כל התמורה. אבל עצם העובדה שהוא עשה משהו, זה מחזק את הזיקה שלו. ויש הרבה ניגודים, והחברה שלנו משוסעת, ויש ויכוחים פוליטיים. אבל אנחנו מוכרחים לחפש מסגרות שבהן כולנו יכולים לדור בכפיפה אחת תחת ההגדרה של מדינה יהודית ודמוקרטית, וזה אחד הביטויים. אני לא אאריך. רציתי, אני אומר בראשי פרקים לגבי הנושא של דיור ציבורי שהוזכר כאן. השבוע היה דיון בוועדת השרים לענייני חקיקה בהצעות חוק. אין ספק שנושא הדיור הציבורי הוא נושא שטעון התייחסות. תראו מה שקורה, יש בארץ אלפי משפחות, למעלה מ-2,000 משפחות, שמדינת ישראל וממשלת ישראל, הכירה בהן.

שהכירו בהן על-פי, שקבעו שהן ראויות לדיור ציבורי.

אין להן פתרונות, וחלק מהן מחכות שנים, ויש סיפורים שפשוט לא נעים לספר. הן מחכות שנים עד שהילדים כבר גדלים, אז הם כבר הופכים ללא זכאים, וככה עוברת התקופה. שר השיכון אמר לנו שהם יקבלו, שהאוצר הקציב סכום של כ-30 מיליון כדי לתת להם שכר דירה. כן, אבל זה הגדלה בשכר הדירה. ועדת-טרכטנברג, מטבע הדברים, ראתה והיא גם הגדירה

תפקידה העיקרי לענות לנושא המחאה. והיא הגדירה ואמרה שהיא, מתפקידה לטפל בשורשי המחאה ולענות על צורכי המחאה. ומאחר שהם תפסו ובצדק מבחינת ההיקפים, המסרים, את המחאה כמחאה של מעמד הביניים, הם לא נדרשו לסוגיות האלה, מבלי להקל בהן ראש. אבל נוצר מצב שבו אנחנו עונים על מחאה, מצד אחד, ומצד שני, אני הייתי ב-18 מאהלים ברחבי הארץ בתקופת המחאה, ברחבי הארץ השונים, וראיתי שם בצד האוכלוסיות היותר-מבוססות של סטודנטים, של אנשים שהם בני באמת מעמד הביניים ראית חסרי בית. ראיתי אוכלוסיות של חסרי בית. ומה שהדאיג אותי יותר מהכול זה שחלק גדול מהמשפחות האלה הן משפחות חד-הוריות, או אפילו אם הן לא חד-הוריות, ילדים. הילדים מתגלגלים עם ההורים. אז רחמנות על ההורים, אבל מה עם הילדים, ששם זה ממש איזה צו מבחינתנו לא להשאיר אותם בתנאים-לא-תנאים. ולכן קיבלתי בברכה, אם כי אני שותף להיסוס הזה, את ההודעה של שר האוצר שהוא מוכן, יחד עם שר השיכון, לחפש ולהתייחס לסוגיה הזאת שעלתה כאן, ואני מקווה מאוד שאנחנו נוכל לפתור את הבעיות האלה. אני רק רוצה לומר, החומרה התעוררה עוד יותר לגבי המשפחות האלה, כי מחירי השכירות עלו בשיעור הרבה יותר גבוה מעדכון הסיוע בגלל המחירים הגבוהים. אני רואה את אחד הדברים שיקלו, זה אם באמת ייפתרו הבעיות של ההיצע הנמוך של דיור במדינת ישראל. עד שלא נשנה ולא יהיה היצע יותר גדול, הביקוש יגרום לעליית מחירים ויהיה קשה מאוד להוריד. ובמסגרת זו הממשלה עושה ניסיונות ומהלכים שונים, וכאן בא גם נושא הרפורמה. ואני מקווה שנעמוד באתגר ונצליח להוריד במידה מסוימת את מחירי הדיור, בעיקר בדרך של הגדלת ההיצע. יש דרכים אחרות הרבה פחות סימפתיות, ואני לא ארחיב עליהן את הדיבור. אדוני השר, כל אנשי המקצוע משוכנעים שהרפורמה הזאת תיצור כזה בלגן ותרתיע כל כך הרבה תוכניות בנייה חדשות מלהתקדם.

או שאנחנו נמצאים בשני כוכבים, או שהממשלה מתעקשת לא לשים לב למה, אנשי המקצוע מכל הכיוונים, חבר הכנסת דב חנין, אני לא מבטל את הערתך. אני מבין שאתה מייצג עמדה שאומרת שלא זו הדרך לחולל את הרפורמה, ולא הרפורמה הזאת תוביל להגדלת ההיצע. אדוני השר, שים אותי בצד, עזוב אותי, ואת אנשי הסביבה שים בצד, קח את כל האנשים המקצועיים האחרים מכל הכיוונים: מתכננים, אדריכלים, שלטון מקומי, אנשי מקצוע בוועדות מכאן, יזמים, איפה הם היו עד עכשיו? קבלנים, שמאים, איפה הם היו עד עכשיו? ואתה חושב שאנשי המקצוע של הממשלה יושבים שם ועושים את כל הדברים האלה מתוך איזה כוונות זדון,

אנשי המקצוע מטעם הממשלה בדרך כלל, יכולים להיות ויכוחים, אסור להם לדבר בוועדה, מכיוון שיש החלטה של הממשלה לתמוך ברפורמה הזאת, ולכן רוב אנשי המקצוע של הממשלה יושבים בדיון מאוד ממורמרים ולא יכולים לדבר לפרוטוקול.

אדוני השר, הממשלה לא יכולה לדבר בשני קולות לוועדה. אני זוכר בחוק,

התקשורת, ברשותך,

בחוק התקשורת, כשנזדמן לי להיות שר התקשורת, בזכות חברי, היו ויכוחים בין האוצר, לבין משרד המשפטים, לבין משרד התקשורת, ואז קבענו את העמדה של הממשלה בניגוד לדעתם של השרים האחרים. אני מוכרח לומר שאני עוקב אחרי הדיונים בוועדה, הדיונים הם כבר כמעט שנתיים, הם בקצב כזה או אחר, הוויכוח הוא מתחילת הדרך של החוק, כאשר כולנו ישבנו וכל אחד הביע, זה לטובה, זה בהתנגדות חריפה, יש פרקים שכולם מסכימים, יש פרקים שרבים מתנגדים, אבל הגיעה עת הסוף כדי להכריע. ואנחנו עומדים על התקנון, התקנון יכובד, חבר הכנסת חנין, אבל יש גם סוף, אם אתה תשכנע את הכנסת שלא טוב שהיא תצביע על חוק שהיא לא מכירה, ואולי היא תתנגד לו, אני חושב שזה היה, או את הסיעות השונות, אבל מטבע הדברים, כל ויכוח צריך להגיע בסופו של דבר להכרעה. נו, כן, אין מה לעשות.

חבר הכנסת בן-ארי זעק וצעק: איפה הם היו כל הזמן? גם זה נכון, אבל החוק הזה הוא חוק שבמידה רבה משנה סדרי בראשית. אבל למה לא ניתנו פתרונות אחרים עד עכשיו? זאת השאלה. אה, זה, זאת שאלה טובה. אני מציע לחבר הכנסת דב חנין להגיש הצעה לסדר-היום בעניין הזה, או בעצמו ליזום שאילתא, אני מוכן לקבל העתק ממנה ולוודא שנקבל תשובה מניחה את הדעת מהממשלה או מהגורמים הממשלתיים שמובילים את הצעת החוק הזאת, ונעשה בדיקה נוספת. אני מאמין שבסופו של דבר, אני יכול להפנות מהפרוטוקול את כבוד השר למשרד הפנים ולמשרד המשפטים. יכולים להיות חילוקי דעות אם הדרך הזאת היא נכונה, יכולים להיות חילוקי דעות כאלה או אחרים, הכוונות הן בטח טובות. אומרים, נכון שהדרך לגיהינום רצופה כוונות טובות, וזה בעצם מה שאתה תגיד לי, שזה מה שקורה כרגע, אבל אני אומר: הכוונות טובות, ואם לדעתך יש בדרך מכשולים כל כך ברורים, כל כך גלויים, שכל אנשי המקצוע, או מרביתם, מעידים עליהם, אני בהחלט אשמח להיות אחד האנשים שיבדקו או שיגרמו לאנשי המקצוע של הממשלה לבדוק את עצמם פעם נוספת, ואולי אתה תהיה צודק. תודה רבה. אני אספר לך, פעם אני הקמתי את כוכב-יאיר, זה היה פרויקט גדול מאוד, וגם, באו אלי, ובאיזה שלב אמרו לי: תשמע, כל התוכניות צריכות שינוי, ובסוף הסתבר שהאדם הבודד נגד הרבה אנשי מקצוע, הוא צדק. בדקנו פעם נוספת, ועשינו את השינויים. אז אני למדתי לקח, אסור להינעל ולגרום לנזקים עוד יותר. לא נורא אם במהלך הדרך בודקים עוד פעם. אז אם אתה אומר עכשיו, אני מניח שזה גם נעשה בוועדה, אבל אני אוסיף את משקלי הפעוט כדי שבאמת תהיה איזו בדיקה נוספת וההערות המרכזיות ייבדקו פעם נוספת, ובזה אני מוכן להכניס איזה תוכן מעשי להתפלמסות בינינו.

אני רוצה לסיים בנקודה האירנית, אני צריך להזדרז בעניין זה,

בשלושה משפטים: אי-אפשר לבוא ולדבר על כך שמדינת ישראל מקדמת מלחמה אזורית. אני לא רוצה לקבוע מסמרות, בטח לא אני ובטח לא כאן, מה צריכה להיות התגובה הישראלית על מהלך שבו מדינה מודיעה בצורה ברורה ביותר שמטרתה לחסל את קיומה של מדינת ישראל. לא רק מודיעה שלישראל אין זכות קיום, לא רק מפיצה ופעם אחר פעם חוזרת, אלא היא עצמה מממנת, משתתפת באופן פעיל בכל ניסיון טרוריסטי לפגוע במדינת ישראל, והמדינה הזאת, שמדברת, ועושה, ופועלת, מפתחת גם נשק גרעיני. ולכן אני כבר בהגדרה לא מוכן לקבל בשום פנים ואופן את האמירה שישראל מקדמת מלחמה אזורית. ישראל דואגת לביטחונה. ישראל צריכה להביא בחשבון אפשרויות שונות, שכאשר אנחנו שומעים את המאיים, כאשר אנחנו שומעים את המאיים וגם רואים אותו מבצע, וכאשר אנחנו רואים אותו מתחמש בנשק גרעיני, אני לא חושב שאפשר לומר, ולבוא הנה ולהגיד, ישראל מקדמת מלחמה אזורית. ואמצעי מניעה והגנה, כן, הם כוללים גם preemptive, התקפה מונעת, שהיא התקפה הגנתית. גם דברים כאלה קיימים בארסנל. אז אנחנו כולנו מקווים שלא נגיע, שלא יהיה צורך בכך, אבל אנחנו צריכים להיות ערוכים גם לאפשרות שדברים כאלה ייתכנו ויהיו, ואני דוחה מכול וכול את המסקנה שאנחנו מובילים את המהלך הזה כדי לייצר פה מלחמה אזורית. אנחנו רחוקים מזה מרחק מזרח ממערב, ואני מציע גם לאופוזיציה הלוחמת, ונגיד, שונה ב-180 מעלות מעמדות הממשלה, לא להגיע עד לאמירות כאלו בתנאים האלה, שאנחנו רואים את ההתפתחויות, לומר שישראל, בעניין האירני, מקדמת מלחמה אזורית.

תודה רבה לך, אדוני השר,

אני מבקש לדחות את הצעות האי-אמון, כמובן. למה? את שלושתן.

תודה רבה לך, אדוני השר מיכאל איתן. זה כי שמעתי את הלמה, כמה. אבל לפני שאנחנו נתחיל בדיון הסיעתי, אנחנו רוצים לברך את תלמידי תיכון "ליאו בק" בחיפה, שהגיעו במסגרת סיור היחידה לדמוקרטיה: ברוכים הבאים. מקווה שגם יעניין אתכם, מה שקורה כאן. ועכשיו אנחנו עוברים לדיון, בשם הסיעות. ראשון הדוברים, חבר הכנסת נחמן שי, בשם סיעת קדימה. נחמן, אנחנו פה מאחוריך. "ליאו בק" לפני ואתה מאחורי. בבקשה, חבר הכנסת נחמן שי, לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש,

חברי חברי הכנסת, האורחים ביציע, הם ילכו בקרוב לצבא, עוד שנה. עוד שנה הם יסתכלו סביבם, האנשים הצעירים האלה, וישאלו: איפה האחרים? הם ישאלו: איפה בני המחזור שלהם? מה קרה להם? למה הם לא נמצאים אתם בלשכת הגיוס? למה הם לא הולכים אתם לטירונות? למה הם לא הולכים אתם לקורסי מפקדים? לה הם לא הולכים אתם לשירות של שלוש שנים? למה הם לא באים אתם למילואים? למה יש להם מסלולי חיים אחרים משלהם? ואני לא יודע לתת להם יותר את התשובה, וגם כנסת ישראל כבר לא יודעת לתת להם את התשובה, אחרי עשר שנים של ניסיון, נכון ביסודו אבל כושל בביצוע שלו. הרעיון היה נכון: בוא נפתח בפני,

בתל-אביב לא מתגייסים. גם את זה אני מגנה. לא בחיפה, בתל-אביב. גם את זה אני מגנה. אני לא בטוח שהסטטיסטיקה שלך נכונה,

אבל אני לא מודד את זה לפי יישובים. אני לא מודד את זה. זה נתונים של לשכת גיוס. חברים, אני לא מעודד ולא מסכים עם מי שלא משרת, אבל ישנם גם מקרים פרטניים שצריך לדבר עליהם ולבחון אותם. זה לא נבחן לפי גודל היישוב, זה נבחן לפי העובדה שיש מגזר שלם באוכלוסייה הישראלית שאינו שותף מלא לחייה של מדינת ישראל, אינו שותף מלא. והשירות הצבאי או הלאומי, שבא כאלטרנטיבה והוא לא זהה לו, הוא המסדרון שדרכו יכולים הם להשתלב, שדרכו תתקיים התקשורת. אני לא אומר שהם צריכים לוותר על משהו מחייהם הדתיים. שום דבר. אפשר להמשיך ולחיות חיים יהודיים מלאים גם בצבא וגם בשירות לאומי. ואני רוצה להזכיר גם מגזר אחר, המגזר הערבי, שגם הוא אינו שותף בדרך הזאת וגם עליו יהיה צריך להטיל את החובה הזאת, כי לא יכול להיות שבמדינת ישראל יהיו אנשים שייהנו מזכויות ולא יישאו בחובות ולא יישאו במטלות. וזה שורש העניין, ועל כך אנחנו זועמים היום, שהכנסת והממשלה לא ילכו בדרך שבג"ץ הצביע עליה ולא ילכו במסלול הזה, ומנסים עוד פעם להמציא משהו, שטיקים וטריקים, אני כבר רואה את כל החוכמולוגיה. צריך להתמודד עם השאלה הזאת באופן יסודי ואמיתי ולהגיע להסכם שמבוסס על הסכמה ומבוסס על הבנה.

הסכם שיכפה את עצמו על מגזרים באוכלוסייה, אבל לא יהיה אפשר להמשיך בתהליך הזה דקה אחת יותר, ואנחנו צריכים להודות למבוגר האחראי אצלנו שקוראים לו בג"ץ, שחלק מהחברים בכנסת לא אוהבים אותו, אבל הוא הוכיח פעם נוספת שכשהכנסת מאבדת את שיקול דעתה, והיא סוטה והיא טועה,

בא בג"ץ ומעמיד אותה במקומה.

תודה רבה לך, חבר הכנסת נחמן שי, בשם סיעת קדימה. אנחנו נעבור לחבר הכנסת נסים זאב, בשם סיעת ש"ס. בבקשה, חבר הכנסת נסים זאב, לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חבר הכנסת הורוביץ, התורה אומרת: ויום השביעי שבת לה' אלוקיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך, חבר הכנסת הורוביץ, ושורך וחמורך וכל בהמתך. אפילו הבהמה שלך מצווה לשבות, מה לעשות, לא רק אתה מצווה. כשאתה בא ואומר: מה אתם רוצים, אני נוסע בשבת, אתם לא נוסעים בשבת, כל אחד יעשה את מה שעליו וכל אחד באמונתו הוא, זה כשאתה מדבר ברמת הפרט. תעשה אתה מה שאתה רוצה בבית שלך, תעשה ברחוב מה שאתה רוצה. כשאתה מדבר על תנועה שהיא ציבורית, של כלל ישראל, אתה לא יכול לשנות את הסטטוס-קוו. אני רוצה לומר לכם שגם אני זוכר בירושלים, כשהייתי סגן ראש עיריית ירושלים, בשכונת בית-הכרם שהיא שכונה חילונית לגמרי, כמעט 100%, היו חנויות פתוחות בשבת. היו באים אלי אנשים ואומרים לי: אדוני סגן ראש העיר, אנחנו מבקשים, מתחננים אליך, אנחנו רוצים את האווירה של שבת בירושלים. אני אומר לך שאנשים בתל-אביב גם רוצים קצת מנוחה, הם רוצים את האווירה של שבת. זה לא חילוניות שהיא, איך אומרים, עם כל המפרצים. לכן, אני רוצה לומר שהעניין של השבת הוא לא של מפלגה כזו או אחרת. שבת היא של עם ישראל, ועם ישראל מסרו את עצמם למען השבת. ולכן, הדבר המינימלי המתבקש זה לשמור על הערכים המקודשים לעם ישראל מדורי דורות, וזה חשוב גם לציבור החילוני. זה לא ויכוח בין חילונים לדתיים. דבר נוסף אני רוצה לומר בנושא של חוק טל. אני רוצה לומר שבמשך עשרות שנים, כמעט 40 שנה, הנושא הזה עלה ושוב נדון בוועדות כאלה ואחרות. המסקנה היתה של ראשי הביטחון, של האלופים שעסקו בסוגיה הזאת, הגיעו למסקנה אחת, אפשר בהידברות. ואני רוצה לומר, מה שמדברים על עשר השנים,

2000 עד היום לא נעשה דבר. אני מסכים שעד 2008 לא נעשה דבר, כי לא היו תקציבים,

לא נפתחו מסלולים, אבל מה שחל, השינוי הדרמטי, הוא רק מ-2008, ואני חושב שזה הוכיח את עצמו. לכן, אם אנחנו רוצים באמת להמשיך ולקדם את התוכניות ולהכניס יותר חרדים לשירות צבאי, צריך להשאיר את המסלול כפי שהוא היה קיים. חוק טל לא בא לפתוח מסלולים, חוק טל בא לעגן את המצב הקיים בחוק, על-פי החלטת הבג"ץ. ולכן, כל השינויים שראינו שחלו בשנים האחרונות, זה מתוך כך שאנחנו יודעים שבחורי ישיבות הפסיקו ללמוד או החליטו ללכת לחיים האזרחיים שלהם והתגייסו, ואל תבטלו,

במחי יד, לומר: מה זה 1,800, מה זה 2,000 מתוך מחזור של 8,000?

תסתכלו בשנים עברו שלא היה כמעט חרדי אחד, והיום מדברים על 2,000, בין המסלול של שח"ר ובין "נצח יהודה" ובין מתנדבים כאלה ואחרים בשירות הלאומי, אני חושב שזה מעל למצופה. שמענו את האנשים המקצועיים

שאמרו שזה מעל למצופה ומעל ומעבר, וכך צריך לראות את פני הדברים. תודה רבה לך, חבר הכנסת נסים זאב. הבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת איתן כבל, בשם סיעת העבודה, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אנחנו יושבים פה, מרוצים מאוד מאוד, כמדי שבוע, חבר הכנסת מילר, מרוצים מביצועיה של הממשלה. הכול טוב,

אנחנו לא מצליחים באופוזיציה להזיז שום דבר כאן,

שבוע אחרי שבוע מגיעים ומקבלים את ההחלטות, איזה שאתם רוצים. בואו ניקח לדוגמה, ישראל ביתנו. ישראל ביתנו, מרכיב חשוב בקואליציה, היושבת-ראש עושה עבודה מדהימה, ויושב-ראש ועדת החינוך,

אבל בסופו של עניין יש כאן על סדר-היום כמה וכמה מהנושאים הכי חשובים שמדינת ישראל עוסקת בהם. למשל, חוק טל.

אומר שר החוץ שאין מצב שחוק טל יוארך ביום אחד, אבל חוק טל אחר כן יוארך ביום?

יוארך בשנה? הרי ברור הוא שיצטרך להימצא לזה פתרון. אני קודם כול מקבל את זה שפתרון כזה חייב שיבוא בהסכמה, באופן כללי, ואני תומך בחוק שירות אזרחי, וכולם מחויבים לעשות צבא וכולם צריכים, מי שלא יכול לעשות שירות אזרחי, אני מסכים, אני אשאף שזה יהיה בהסכמה, אבל צריך לקבל החלטות. ובסופו של עניין,

לכאורה בתוך הקואליציה שהכול בסדר אבל שום דבר לא בסדר. מפעלים נסגרים, מחירי הדיור, קראתי שירדו ב-3% הקמופלז' הזה, הרמאות הזאת בסופו של עניין,

אנשים התייאשו בדרך. בוודאי. אנשים פשוט לא קונים. מישהו חשב, גברתי היושבת-ראש, שפתאום התגלה לו איזה מאגר חדש של כסף, שאנשים מגיעים אל איזה בנק וירטואלי כזה ופתאום לכולם יש כסף? לא היה ולא נברא. פשוט אנשים לא קונים, וממשיכים להצטופף בבתים עם המשפחות שלהם, אצל ההורים שלהם, ובחברה החרדית ובחברה הערבית המצב הוא לאין שיעור אפילו יותר קשה, גם בגלל הצרכים המיוחדים לחברות האלה וגם בגלל שפשוט לא בונים שם בכלל. וזה לא רק תל-אביב. כולם אוהבים לדבר על תל-אביב. אין היום כמעט מקום, בשום מקום בארץ, היום פתחתי עיתון וראיתי: איזה יופי, חבר'ה שמשתחררים מהצבא יוכלו לקבל דיור. אתה מסתכל על זה, ואומר: ואללה, כמה יצליחו בכל זה לקנות? כמה? ולכן, חברי חברי הכנסת, אני עומד כאן, וזה סוג של, חבר הכנסת בן-סימון,

יש תהליך מדיני דוהר, תהליך מדיני דוהר, ואני אומר לכם כאן, כיוון שנסתיים לי הזמן, יש תהליך שלום, אני אקדיש את המשפט האחרון שלי,

לבוא ולומר שמי שנדמה לו שיתחמק מהתהליך המדיני,

ובסופו של יום, וזה לא עוד הרבה ימים, אנחנו נתעורר אל מציאות קשה, וחמורה, ואז כבר לא יהיה משנה מי צודק, אנחנו או הם.

חבר הכנסת איתן כבל, אבל עם מי,

ידבר חבר הכנסת אלכס מילר. בבקשה, אתה מוזמן לדוכן. מייד אחריו, חבר הכנסת ישראל אייכלר מיהדות התורה. חבר הכנסת בן-ארי, אני רואה שגם אתה רשום לדבר בשם סיעתך. תמתין קצת בסבלנות וגם קולך יישמע ברור, ולא בקריאות ביניים.

תהליך מדיני. אני פשוט כמאזין מתעניין. זה באמת מעניין. תודה רבה לך. בבקשה, חבר הכנסת אלכס מילר, לרשותך שלוש דקות. תודה, גברתי, חברי חברי הכנסת, אני לא רואה כאן, אה, הנה, כבוד השר סילבן שלום, גברתי, לפעמים אני נדהם ממה שקורה כאן, אצלנו, בכנסת ישראל, כאשר אני רואה שבכל שבוע אותן סיעות ערביות מגישות הצעות אי-אמון על רקע הדמוקרטיה, על רקע המצב החברתי, וכאשר אנחנו שומעים מה באמת הם חושבים על מדינת ישראל, על כנסת ישראל, את כמות הרוע, כמות ההסתה, רק את אותו ריאיון ששמענו עם חברת הכנסת זועבי, זה מה שמוביל לאותם המקרים שקרו בחיפה, גברתי. זה מה שאנחנו רואים, כרגע בצורה שיטתית, קבוצה של אנשים קיצוניים, בכל דרך אפשרית, מנסים להסית אזרחים נגד אזרחים, מגני-ילדים, בתי-ספר, בתוך מסגדים, עושים הכול בשביל להחדיר לאותם צעירים עד כמה המדינה שהם אזרחים בה, הם צריכים לשנוא אותה. זה פשוט דבר שאני חושב שלא קיים בשום מדינה בעולם. אנחנו מאפשרים לאותם אנשים, פעם אחרי פעם, לנצל את הבמה של הדמוקרטיה במדינת ישראל כדי לפגוע בכוונה במדינה שבה הם אזרחים. זה אפילו לא גיס חמישי, גברתי, כי בגיס חמישי כל מי שהתעסק, ידעו שהם שם. ידעו מי האנשים, ידעו איך לפעול נגדם. אבל פה אנחנו כל פעם מנסים, ואת אותן מפלגות פוסלים מהתמודדות, בג"ץ מאשר אותן, והם צוחקים כל הדרך לדוכן הכנסת. גברתי, אני חושב שהגענו למצב שצריך להגיד, מספיק. אני מאמין שבבחירות הבאות, אם ועדת הבחירות תשכיל ותקבל החלטה נבונה, לפסול את אותן מפלגות על בסיס הדברים שנעשו, נפגעו שני חיילי צה"ל, עשו להם לינץ' מההסתה היומיומית של קבוצה של חברי כנסת

עושים הכול, וכל יום מנסים לבדוק עד כמה אנחנו, יפי הנפש שלנו, נתמודד עם ניצול הדמוקרטיה.

ו"מרמרה", וכיוון טילים, והשתתפות בקטאר,

מה עוד?

כמה אפשר? אתם חיים במדינה הזאת, כמה אפשר? כמה אפשר להסית? כמה אפשר? במדינה הזאת, אתה לא נמצא פה, אתה מסלף, אתה משקר. חבר הכנסת עפו אגבאריה. אתם מנסים בכל דרך אפשרית להכריח את הצעירים שמאמינים בכם,

שרואים בכם את המנהיגים, להסית אותם נגד המדינה שבה הם אזרחים.

אתם הפושעים הגדולים של המדינה הזאת. אתם הפושעים.

תודה רבה לחבר הכנסת אלכס מילר. אני מבקשת לא להתפרץ. קוראים קריאת ביניים פעם אחת,

אבל לא בצורה כזאת שמנסה למנוע מחבר הכנסת לומר את דעתו. ואותה זכות שאני מגינה עליה כשחברי חבר הכנסת אלכס מילר דיבר, אני אגן עליה גם כשאתה תדבר, כשלא ייתנו לך לדבר. לפני שאנחנו ממשיכים עם הדובר הבא, הודעה למזכירת הכנסת. בבקשה. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס'

שהוחזרה מוועדת הכלכלה.

תודה רבה לך. הדובר הבא הוא חבר הכנסת ישראל אייכלר, בשם יהדות התורה, ומייד אחריו, חברת הכנסת עינת וילף מסיעת עצמאות. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, רוב הדברים שאני רוצה לומר אסור לומר, לכן אל תיקחו את הדברים שאני אומר כאילו כל זה מה שיש לי לומר. אבל שמעתי עכשיו את הדאגה הגדולה של חבר הכנסת מילר מפני ההסתה של חנין זועבי, והוא קישר בין ההסתה של חברי הכנסת הערבים ובין הלינץ' שנעשה לשני חיילים בליל שבת,

במדינה נורמלית אסור לאנשים להסית נגד קבוצות אחרות, כי זה דבר ראשון, כלל בסיסי, בארצות-הברית,

במערב, במדינות נאורות, ברוסיה, מי שמסית נגד קבוצות אוכלוסייה אחרות נקרא כמי שפוגע במדינה כולה. אבל כאשר אנחנו רואים את דברי ההסתה בתקשורת הישראלית נגד הציבור החרדי, וכאשר שוטר בא ומכה באכזריות יהודי, בערב שבת, שהדליק מוזיקה, בצפת, לשמוע את כניסת השבת, באכזריות נוראה,

ועצרו אותו בחילול שבת בכלא "צלמון" אני לא שומע שאומרים: בגלל ההסתה הזאת נעשה הלינץ'. אני חושב שבאמת מדינת ישראל נמצאת בבעיה קשה ביותר, שאם אני הייתי מאזין של "אל-ג'זירה" ו"אל-ערבייה" ואני לא יודע ערבית כל כך טוב שאני אבין אותם, מה הייתי שומע שם?

מדינת ישראל מתפרקת, 50% לא משרתים בצבא, 30% שכן משרתים שם יוצאים תוך כדי שלוש שנים, אנשים לא עושים מילואים, הדתיים האלה גורמים לכך שאפילו גברת קלינטון מודאגת שישראל זה אירן. מה הוא צריך לחשוב? עוד מעט קט המדינה הזאת תחוסל, מתוכם, הם ביניהם והשטן עליהם, יגידו על היהודים. כך שאנשים לא מבינים כמה נזק הם גורמים למדינה כולה בהסתה הזאת. אני רוצה להזכיר, היום יום ההילולה של מנחם בגין, זיכרונו לברכה,

יום האזכרה, 20 שנה. הוא לא היה יהודי דתי, הוא לא היה יהודי חרדי, אבל הוא אהב יהודים, הוא אהב יהדות. כשהוא עלה לשלטון, למה עם ישראל כולו שמח? חוץ מאלה שלא, כן? כי הוא ביטא אהבה והערצה לכל יהודי באשר הוא יהודי. והססמה בספר "המרד" שלו היתה: מלחמת אזרחים לעולם לא. והיום יש אנשים בעלי הגמוניה בתקשורת שקוראים למלחמת אזרחים. ודווקא אלה שקוראים למלחמת אזרחים, דווקא מי שכותב היום בעיתון שצריך לכווץ את דור הנכדים של החרדים, זו אינה משימה מתנכלת, זו משימה גואלת, הם רוצים לגאול אותנו בהמתת חסד דווקא אלה שואלים: למה אתם לא משרתים אתנו יחד, כאשר הם מתבטאים כאויבים של ממש. החברה הישראלית מתחלקת לשניים: החברה הישראלית הטובה, שבאמת רוצה שכולנו נהיה יהודים, גם אם אנחנו שונים, והם שואלים שאלות, למה אתם כן,

ואני מקבל את זה. החלק השני הוא המשתקף בתקשורת, וכמו שלא נכון לזהות את כל הציבור החילוני כפי שהוא משתקף בתקשורת, ודאי לא נכון לזהות את הציבור החרדי כפי שהוא משתקף בתקשורת. ולכן אני בא ואומר שאם חלילה וחלילה תימשך ההסתה הזאת, קבוצות נגד קבוצות, לא רק שלא תהיה שום הצדקה לדרוש ממישהו לשרת עם מישהו יחד, כאשר הם אויבים, אלא שכל העולם כולו ידע שישראל זה אירן, ישראל מתפרקת, הצבא מפורק, שום דבר לא נשאר, כולם פראיירים, כולם מתוסכלים, והם רק צריכים לבוא ולקטוף את הפירות של המדינה הזאת. ואני רוצה שוב להזכיר את מנחם בגין, זיכרונו לברכה. מותר לנו ללמוד מהיהודי הזה. גם אם הוא היה שונה, אם כולנו היינו מתנהגים בדרך שלו, כולנו היינו יכולים לחיות יחד בארץ הזאת.

תודה רבה לך, חבר הכנסת ישראל אייכלר. ובשם סיעות רע"ם-תע"ל ידבר חבר הכנסת מסעוד גנאים.

בבקשה, חבר הכנסת גנאים, לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש,

חברי חברי הכנסת, דרך אגב, גברתי היושבת-ראש, אם את שמת לב, אני מהמושב שלי עד הדוכן, כל הדרך אני צוחק. כפי שאמר חבר הכנסת אלכס מילר, כל הדרך חברי הכנסת הערבים טרוריסטים, בוגדים, מנצלים את הכנסת ואת החסינות שלהם כדי להסית נגד מדינת ישראל, נגד המוסדות שלה, ובסוף צוחקים כל הדרך לדוכן הכנסת. לא, הוא לא דיבר על כולם. אז אני כזה. הוא ככה אמר. אז באמת די, אבל די לאיוולת הגזענית, הפאשיסטית הזו. אנחנו פה לא בחסד אלא בזכות. יש אנשים שבחרו בנו. הדמוקרטיה שמתפארים בה ושראש הממשלה בקונגרס מוחאים לו כפיים, הערבים היחידים בעולם שנהנים מגן-עדן דמוקרטי זה בישראל.

גברתי היושבת-ראש, מבית היוצר של ישראל ביתם, שהיא גם מפלגתך, אז אומר אלכס מילר שאנחנו מנצלים את הבמה של הכנסת, את החסינות שלנו, כדי לבגוד במדינה. וזה למה? כי אנחנו, יש לנו דעה אחרת, כי אנחנו נגד הגזענות, נגד הפאשיזם וגם נגד הכיבוש. גברתי היושבת-ראש, אני פעם הצעתי, במקום שחברי הכנסת היהודים תמיד יזכירו לנו, בוקר וערב, שאתם בחסד פה ותגידו לנו תודה, אז אני אמרתי להביא, יש איזה שיר, אני חושב של חיים משה או זמר אחר, שאומר: "תודה על כל מה שבראת, תודה על כל מה שנתת". אז אנחנו נפעיל את הדיסק כל פעם שאנחנו בכנסת כדי להגיד באמת תודה, תודה שאתם נותנים לנו לדבר. זה לא העניין. גברתי היושבת-ראש, השר איתן, כאשר השיב להצעות האי-אמון, הוא אמר ככה, אמר: לאום בלי ערכים דתיים מאבד את תכניו. נכון מאוד, אבל למה רק לכם? למה מגיע רק לכם, ליהודים? למה לא גם לנו כערבים? למה לא מקבלים את זה כאשר אבו מאזן מדבר בוועידה על ירושלים, על התכנים הערביים והאסלאמיים וההיסטוריה האסלאמית של ירושלים, ואומר שהיא ערבית ואסלאמית וכבושה? אני מתכוון למזרח-ירושלים. ראש הממשלה רוצה ממנו להיות הדובר של ישראל, לקבל את השקפת העולם הישראלית שזאת עיר יהודית ואין אף זכות לערבים שם. מזרח-ירושלים היא שטח כבוש, היא ערבית,

ושם ישראל מבצעת מדיניות של ניסיון לטשטש את הזהות שלה ולייהד את העיר הזאת. גברתי היושבת-ראש, גם השר אמר דברים חשובים מאוד. הוא אמר שאנחנו מחויבים, מדינת ישראל, לשוויון זכויות לכל האזרחים: ערבים, מיעוטים ומי לא? כל הלאומים וכל הצבעים. אבל לצערי הרב, האפליה עדיין קיימת, האי-צדק, הפקעת אדמות. אז שוויון לא עושים בדיבורים אלא במעשים.

תודה רבה לך, חבר הכנסת מסעוד גנאים. והבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, שידבר בשם האיחוד הלאומי. ומייד לאחריו, חבר

בבקשה, חבר הכנסת בן-ארי, לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אתמול, יום ראשון, לאור החדשות או לחושך של החדשות שמתי פעמי לצפון קודם כול לבקר את שני החיילים שהותקפו בלינץ' הנורא ואיום ולאחר מכן שמתי פעמי לעיר מאוד מאוד רחוקה, מעבר להרי החושך, שנקראת חצור-הגלילית. פגשתי שם את האנשים המדוכאים. פגשתי בן-אדם בן 62 שלא היה יכול לעצור את הדמעות שלו. הוא אומר לי: לאן אני אלך? לאן ילכו בני-זוג ששניהם עובדים כאן? חזרתי והיום בבוקר בדרכי לכאן חשבתי לעצמי שהיום אני אדבר על העניין הזה, אבל בדרך לכאן, בדרך כלל אני שומע, מדי פעם ככה בשביל הקלילות יש רדיו אזורי שנקרא "רדיו תל-אביב", תוכנית כזאת קלילה אבל עם מסרים תוך כדי. קוראים לזה "סלוצקי ודומינגז", שני חבר'ה שמעבירים,

הם יחד אתי שידרו ב"רדיו קול רגע" אצל חיים הכט, אבל הם התפרסו.

גם הפריפריה מגיעה למרכז וזה גם, אז כנראה כל מוכשר הגיע למקומו, את הגעת לכאן והם הגיעו לשם. אני נהנה לשמוע אותם, גם את הקלילות התל-אביבית. אגב, אני לומד שתל-אביב נגמרת משהו בין שער-הגיא לשורש. שם אני כבר יותר לא יכול לקלוט אותם. מה שלא הספקתי לא הספקתי. אבל היום ב-07:45 כן הספקתי לשמוע את יהונתן גפן, ובמקום שאני אדבר, אני אקריא לכם מה שהוא אמר. הוא כתב שיר בסוג של מחווה לשיר של "אתניקס" "כתם הפרי". וכמו שהוא אמר, זה מוקדש באהבה ובדאגה לעובדי "פרי הגליל" בחצור. וכך הוא כתב:

הם איבדו את ביתם/ עדיין חיים בצלו של קיפוח/ בחצור האחורית של ישראל גירדו פרנסתם/ מחר הם אינם, יחלפו עם הרוח/ כתם הפרי על חליפות השרד/ אתם שלא נקפתם אצבע, שלא הושטתם יד/ היי מר שמחון, הרע בשרים/ לפני שיהיה מאוחר על אדמת הגליל/ הם נטע זר/ אסטה לה ויטה ביבי/ עוד מפעל בפריפריה חוסל/ לא נורא, מדובר בשפוטים פוליטיים/ כוח אלקטורלי קל/ תמיד לפני בחירות אוכל להזכיר להם/ איך דפקו את אביהם ואמם, אבל לא אתה/ אלה האשכנזים הלבנים ממפ"ם/ בשבילו אתם לא יותר מחבורת קופים/ לא יותר מירקות קפואים/ האוצר ינגב אתכם כמו טחינה/ אין חיים מאה מטרים צפונית לראש-פינה/ כן, לא צריך איתוראן כדי להבין את גודל האסון/ הפירות היחידים שנותרו בגליל העליון/ זרוקים על הצלחת של רן בן-שמעון". אני חושב שדברים כדרבונות בצורה של שיר, אבל הצליח להעביר קודם כול את שותפות הגורל של האנשים גם בתל-אביב עם האנשים בצפון. אנחנו אחים שלהם, אנחנו דואגים את דאגתם, ואני מקווה שפה תהיה התעשתות ויעבירו את מה שצריך, ואת השערים, אי-אפשר לראות את השערים של מפעל מפואר,

תרשה לי להפסיק אותך לרגע למען תיקון טעות, שאינך היחידי בה אלא אני חושבת רוב המאזינים של "רדיו תל-אביב" בשעות האלו חושבים שיהונתן גפן מחזיק שם פינה קבועה. הוא מחזיק שם פינה קבועה נהדרת. לא אמרתי? דרך אגב, זה סלוצקי עושה את יהונתן גפן כל כך מעולה, שאפילו יהונתן גפן אומר שהוא מתבלבל כשהוא שומע אותו, מה גם שהוא מקבל טלפונים והוא התחיל לקבל מחמאות מאז שהם עושים את השידור הזה.

את מתקנת אותי ומדריכה אותי על מה, בכל מקרה, נפרגן להם שהם הצליחו גם להראות שותפות גם בתוכנית הקלילה הזאת, את שותפות הגורל שלנו, של כולנו, שכשאין עבודה בחצור-הגלילית, גם אנחנו צריכים להרגיש שלקחו לנו את פת הלחם מהיד.

תודה רבה. ועדיין, השיר כפי שמובא, אין ספק שמציג מציאות עגומה של אנשים בפריפריה. זה לא משהו חדש, אבל מחובתנו לתקן את העיוותים האלו, ואנחנו נעשה כל שלאל ידנו כדי לתקן שם. אני יכולה להודיע לך שכבר היום תהיה ישיבה עם יושב-ראש ועדת הכלכלה, יושב-ראש ועדת הכספים והנציגים של המפעל פלוס הנציגים של האוצר בשעה 20:00, ואני מקווה שמחר נמצא בשורה.

בבקשה, חבר הכנסת עפו אגבאריה, לרשותך שלוש דקות. כמובן, חבר הכנסת עפו אגבאריה בשם חד"ש. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, את אולי בנשיאות, אז אני רציתי לשאול אותך האם זה במקרה שתמיד כשיש הדיון הזה אז אנחנו ביחד עם מי שהוגדר מטעם

אז כנראה צריך לבדוק את העניין. חתיכת מחבל, מי מתחפש לטרוריסטים? חבר הכנסת בן-ארי, חבר הכנסת בן-ארי. זה שהוגדר על-ידי המדינה האפוטרופוסית של מדינת ישראל כטרוריסט.

אני עוצרת את השעון, חבר הכנסת בן-ארי, אני לא רוצה לקרוא אותך לסדר. אבל אם לא תהיה ברירה אני אקרא אותך לסדר. אני מבקשת, בוא תגן על הזכות הדמוקרטית של כל אחד, לומר את אשר על לבו. תודה רבה.

יש הרבה אנשים שהם כל כך מתלהמים, כל כך העלו את מפלס הגזענות, ואני חושב שאם הוא היה מתהפך ורואה את הדברים האלה, אז בשבילו זה היה דבר נורא מגעיל.

זה לא רק כלפי הערבים, זה כלפי יהודים. זה כלפי יהודים. למה לא אמרת, כי עכשיו זה התחיל לצמוח עוד יותר. עוד יותר. אמרו את זה חברים שלנו. גם תופיק טובי אמר את זה פה. גם הוא אמר את זה, תופיק טובי. אבל את זה אתם לא אומרים. זה נורא. חבר הכנסת מיכאל איתן, בתשובתו על מדינת ישראל, השר. השר, סליחה, השר מיכאל איתן אומר שמדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית.

בתוך "מדינת ישראל" אין מלה יהודית?

זה דברים שונים? אנחנו יכולים להיכנס לזה, לבני ישראל ולבני יעקב, אבל ישראל זה יהודים,

יעקב.

עוד מישהו אחר בעולם שהוא מבני ישראל? אז מדוע צריך להכניס את גורם היהדות? זאת אומרת שיש איזו כוונה להכניס את הדת גם לזה. היהדות זה הדת, ישראל זה הלאום. אז איך בדברים כאלה הערבים צריכים לראות את עצמם? אנחנו 20% מהאוכלוסייה. אנחנו נמצאים פה. שום דבר לא יעזור. מי שחושב שאנחנו נקום יום אחד ונלך מפה, זה לא יהיה. פשוט זה לא יהיה. לא תהיה עוד נכבה. לא יהיה 48'. אז עכשיו הוא בא ומבקש שאנחנו נעשה שירות לאומי, או שירות אזרחי. זה הצד המעודן לגבי האוכלוסייה הערבית. קודם כול, מדוע המדינה מסתכלת עלינו בצורה כזאת? מדוע המדינה מתייחסת אלינו כעוינים? כצד אחר? כאזרחים בכלל מקטגוריה אחרת? בואו תיכנסו לכפרים הערביים, תסתכלו באיזו צורה אנחנו חיים. את יודעת מה, אני אומר שגם תיכנסו לערים של הערבים הדרוזים, שהם משרתים, חלקם הגדול,

מצב התשתיות שלהם יותר טוב משאר הכפרים הערביים?

אז מדוע אתם מתנים את זה, כאילו לתת לכם את השוויון מותנה בזה שאתם תעשו?

אבל הנה עובדה לפנינו: מי שעושה את השירות, הוא לא מקבל. תשוו בין דאלית-אל-כרמל לבין חיפה,

תודה רבה לך, חבר הכנסת, מה ההבדל? ההבדל הוא עצום. אז קודם כול צריך לעשות שוויון עם האזרחים.

חבר הכנסת עפו אגבאריה, בשם סיעת חד"ש. הבאה בתור ברשימת הדוברים, חברת הכנסת זהבה גלאון, בשם סיעת מרצ, ומייד אחריה, חבר הכנסת אורי אורבך, בשם הבית היהודי, המפד"ל החדשה. בבקשה, חברת הכנסת גלאון, לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, היום התפוצץ הסכם הפשרה בין השר בני בגין למתנחלי מגרון. אפשר לכנות את הסוגיה הזאת בשם "מגרון חלקלק". ככה זה, חברים וחברות, חברי חברי הכנסת, כשעושים פשרה רקובה עם קבוצה של אנשים שהרשתה לעצמה להתנחל, לבנות מאחז בלתי חוקי שבג"ץ קבע שהוא הוקם על אדמה פרטית, על קרקע פרטית פלסטינית, וצריך להיות מפורק עד סוף חודש מרס. במקום למלא את הנחיית בג"ץ ככתבה וכלשונה הקימה הממשלה צוות בראשותו של השר בגין, שאני חייבת לומר שאני מעריכה אותו מאוד ואני מצטערת שהוא הלך להסדר עם המתנחלים, אני לא מכירה שום מדינה מתוקנת שהיו הולכים להסדר עם שודדי בנקים, למשל. מה בדיוק ההבדל? מדובר בשודדי קרקעות, בגזלנים שלקחו אדמה לא להם, הרשו לעצמם להקים מאחז בלתי חוקי, ועכשיו הם עוד מעזים לפוצץ את הסכם הפשרה, כי לא הבטיחו להם, לרבני הציונות הדתית, שאותו מאחז, אותם מעתיקים למקום אחר, אבל שאותו מאחז, אותם מבנים ארעיים שהם הקימו, לא ייהרסו. אני ממש לא מבינה את זה, חברי חברי הכנסת. איפה נשמע כדבר הזה? איפה היו עושים הסדר דומה עם קבוצה פולשת אחרת?

עכשיו, למה נעשה ההסדר הזה? שאלתי את השר בני בגין למה הולכים להסדר פשרה עם המתנחלים, הרי בג"ץ קבע בצורה ברורה מה צריך לעשות. אז אני מבינה שהמהלך נועד למנוע עימות עם המתנחלים.

הצבא העצום, הגדול הזה, שמדברים בו כבעל פוטנציאל לתקוף באירן, צה"ל לא מסוגל ללכת למהלך של עימות,

עם המתנחלים? איזה מין דבר זה? אני חושבת שהיום הממשלה אוכלת, או משלמת את המחיר של פרי הבאושים. פרי הבאושים של רפיסות ההתנהלות שלה מול המתנחלים. הממשלה הזאת נתנה למתנחלים אצבע, ועכשיו הם רוצים את כל היד.

עכשיו הם מרשים לעצמם לבזות את שלטון החוק, להפר את שלטון החוק. אני קוראת לשר בגין, שכמו שאני אמרתי קודם ואני אומרת גם עכשיו, הוא אחד האנשים הבודדים בממשלה הזאת שיש לי אליו הערכה, ליושר שלו ולאינטגריטי שלו, השר בני בגין הציב ארכה למתנחלים, ארכה למתנחלים, וָלא, הוא אמר, ייהרסו בתי מגרון. אני אומרת: אל תלך לפשרות האלה. תכבדו את החלטת בג"ץ. אל תיתנו לגיטימציה לגוזלי קרקעות, לגזלנים, לשודדים. אל תעשו הסכמים ופשרות רקובות. תפנו אותם לאלתר, ותשדרו שדר שיש דין ויש דיין בישראל.

תודה רבה לך, חברת הכנסת זהבה גלאון בשם סיעת מרצ. הבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת אורי אורבך,

ומייד אחריו, חבר הכנסת אופיר אקוניס, בשם סיעת הליכוד. בבקשה, חבר

לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, מעט חברי הכנסת, יקרים אחד-אחד אבל מעטים, אי-גיוס החרדים הוא במשך שנים רבות בעיה מוסרית. בשנים האחרונות מתגלה ומסתבר שהוא לא רק בעיה מוסרית אלא גם בעיה פרקטית, המספר ההולך וגדל של חרדים שתורתם אומנותם ושלא מתגייסים מסיבות אחרות כבר מתחיל להציב בעיה בפני רשויות הצבא, כי צריך למלא את השורות. ובעוד עשר שנים, כש-50% מכל מחזור גיוס יהיו ערבים, או חרדים, שאינם מתגייסים, תהיה בעיה לצבא. ולכן מה שקבעו שופטי בית-המשפט העליון נותן תמריץ, עידוד, קריאת זירוז, לממשלה להציע הצעת חוק וגם ליישם את הצעת החוק, כך שיותר חרדים יוכלו להתגייס. והדיון הזה עוד יידון, ויהיו הצעות כאן, ואני מקווה שתימצא הדרך ויימצא ההסדר כדי שחרדים אכן יתגייסו במספרים יותר גדולים מאשר היום. אבל אני רוצה דווקא להעיר הערה שולית וצדדית, שלא נראה לי, לא לגופו של פסק של בית-המשפט העליון, אלא לגופו של סגנון. לאחרונה במחוזותינו, כששופט בבית-המשפט העליון פורש מתפקידו, הוא עושה את זה כמו הפרידה של הרמטכ"לים. הרמטכ"ל, בחודשיים לפני שהוא גומר את התפקיד שלו, עושה מסיבה בכל יחידה, הולך להיפרד באיזה תרגיל שריון גדול, בתרגיל אוגדה. שופטי בית-המשפט העליון מצאו להם משהו חדש. הם אומרים: אני לא אפרד סתם ככה, לא "אתפייד" לי החוצה מבית-המשפט העליון, אני אתן להם חתיכת פסק כזה שיהדהד אחרי. אותי הם לא ישכחו. כשאני אצא מבית-המשפט, אומרת דורית בייניש, הארץ תרעד ת"ק פרסה על ת"ק פרסה. תהיה מסיבה, יזכרו את הפסק שלי לנצח. כאילו מדובר בתוכנית טלוויזיה, ועוד עושים את זה ב-19:00. הפסק האחרון לא היה כמו כל הפסקים של בית-המשפט המהדהדים, ב-11:00. לא, ב-19:00, לפני החדשות. של 20:00. של 20:00. אם החדשות היו ב-21:00, הפסק היה ניתן ב-20:00. ואני אומר לעצמי וגם לכם: הזהו בית-המשפט העליון? האם אנחנו נמצאים בתוכנית "שופט נולד" או אולי "המירוץ לעליון"? השופט צריך להשתתף ולהשתלב במשחק הרייטינגי והטלוויזיוני הזה? אני חושב שצריך להפסיק עם המנהג הלא-נאה הזה, הלא-מכובד לבית-המשפט העליון. עדיין אנחנו מצפים שבית-המשפט העליון יהיה קצת עליון מעל השיקולים האלה, את הפסקים הטובים והחשובים והעקרוניים אפשר לתת בסתם יום של חול. את הפסק הזה היה אפשר לתת לפני שנה, אבל חיכו לקראת הסוף, לתת איזו תפארת, איזה הד ולקראת החדשות.

הגברת דורית בייניש, את נשיאת בית-משפט עליון מכובדת,

גם אתם נכבדים, אינכם זקוקים, לא "למירוץ לעליון" ולא "לשופט נולד", אלא לענווה ולנחרצות ובלי התחרות על תשומת הלב של הקהל. תודה רבה לך, חבר הכנסת אורבך. אחרון הדוברים בשם הסיעות, חבר הכנסת אופיר אקוניס. בבקשה. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, אני חושב שאי-אפשר לפתוח היום נאום בכנסת מבלי להתייחס ליום השנה ה-20 לפטירתו של ראש הממשלה מנחם בגין, זכרו לברכה, שחל היום. גברתי היושבת-ראש, כאן בבית הזה, מעל הדוכן הזה, זה מדהים שאנחנו, את יודעת, זה מדהים שהוא עמד על הדוכן הזה, זה כבוד, במקום הזה הוא פעל בכנסת מ-1948 עד פרישתו ב-1983. כאן נשא את מיטב נאומיו, מכאן סחף את מה שהתחיל במעטים, בודדים, ועד שהגיע לתמיכה הגדולה של 48 מנדטים לליכוד. כאן התפלמס עם האופוזיציה,

התווכח. גברתי, למנחם בגין היו הישגים רבים, אבל הגדול שבהם, המהותי ביותר ושמבטא יותר מכול את תפיסתו, השגתו וקידומו של צדק חברתי אמיתי, לא מזויף. בגין הרים את ראשם וזקף את קומתם של עדות שלמות וציבורים רחבים במדינת ישראל, שעד בחירתו הרגישו דחויים ומוקצים, הרגישו מחוץ למחנה, היו מחוץ למחנה, לא רק הרגישו כך, ואחרי בחירתו הרגישו שווים בין שווים בחברה הישראלית. גם הוא, גברתי, כולל מהדוכן הזה, כולל מהספסלים הללו ומהספסלים שממול ספג ביקורת מהאופוזיציה, ואם נקשיב טוב לחלק מהביטויים שנשמעו בדיון הזה, שהתרחש בשעתיים האחרונות כאן, נדמה כאילו נלקחו ממנהרת הזמן של סוף שנות ה-70 או תחילת שנות ה-80. זה הרי ברור שתמיד כשהליכוד בשלטון, חבר הכנסת הורוביץ, תמיד כשהליכוד בשלטון החרדים הופכים לאויבי האומה. הם לא קיימים כאשר אתם בשלטון, הם קיימים רק כאשר הליכוד בשלטון. הכלכלה מקרטעת, ישראל מבודדת, ויש הטיעון היפה לקראת יציאתו של ראש הממשלה לארצות-הברית: היחסים עם ארצות-הברית בשפל. זה מה שטוענת האופוזיציה. חבר הכנסת הורוביץ, תאמין לי, 1977, 1978, כל הזמן אותם טיעונים, הכול נורא ואיום כשהליכוד עולה, הכול נהדר כשהשמאל עולה, ובכל זאת אנחנו מנצחים. איך אמר, גברתי היושבת-ראש, מנחם בגין

תתרגלו, אנחנו מנצחים. תתרגלו. אבל מילא אומרים אמת, ואת יודעת, הוויכוח כאשר אומרים בו את האמת, הוא ויכוח טוב, נוקב, יסודי. אבל אני רואה כאן את חבר הכנסת פלסנר טוען בשצף קצף יחד עם חברי קדימה על חוק טל. לבני הצביעה בעדו בממשלה. הגברת לבני הצביעה, מה לעשות, בדיקה, הצביעה בעדו בממשלה הקודמת. מר מופז, בעד.

בר-און, אדרי. אדרי, איפה אתה? הצבעת בעד בממשלה. הבאתי את זה בשם הממשלה אז. ועוד הצגת את זה בשם, גברתי, שמעת? השר אדרי, השר לשעבר, חיכינו לראות את התוצאות אז. אבל חיכיתם לראות, זה בדיוק מה שעשינו. אבל, אבל, אבל, אבל. חבר הכנסת גפני, זה בסדר. חמש שנים מעל הדוכן הזה, מ-2007 עד היום, עכשיו זה מסתיים.

תבוא לפה, תגיד את זה, תספר את זה לציבור. אגב, חבר הכנסת גפני, אני לא חושב שזה דבר טוב. תודה רבה. אני לא חושב שזה דבר טוב, אני חושב שזה דבר לא טוב, וצריך לשנות אותו. אבל, אדוני, כאשר, אתה יודע, אומרים דבר מה על הדוכן הזה, דקה. הנה, אני נותן לך דקה. תודה רבה. אני מודה לך. כאשר אומרים דבר מה על הדוכן הזה ומתנהגים בדיוק ההיפך,

אתם חושבים שהציבור לא יודע את זה? הציבור לא רואה? בעיה להיכנס לאתר אינטרנט ולבדוק מי הצביע בעד? מי הצביע נגד? אחר כך לבני אומרת, חבר הכנסת חרמש, לבני אומרת ב"מצב האומה" שהיא תנצח. אתה יודע, זאת אומנם תוכנית קומית, אבל לא עד כדי כך קומית. בכלל אני מציע, אדוני היושב-ראש, לאיש במערכת הפוליטית לא לבנות קמפיין על שנאה. שנאת האחר זה חלק מהקמפיין הפנימי עכשיו בקדימה, אחד נגד השני, הקמפיין של מרצ, פתאום רוצים תחבורה ציבורית בתל-אביב בשבת. למה לא עשו את זה כשהיו, המזל הוא שבמפלגה שלך, שלנו, כולם אוהבים אחד את השני. נכון, נכון, ללא ספק.

למה לא עשו את זה כאשר הייתם 12 מנדטים, כאשר הייתם בשלטון? לא עשיתם. מר לפיד מצטרף לפוליטיקה של

מה אתם שונאים כל כך? תודה רבה.

כולם שונאים את האחר ומבססים עליו קמפיין בחירות. אני מציע להפסיק לשנוא. אתם תמשיכו לשנוא, אנחנו נמשיך להוביל את המדינה בדרך הנכונה, בדרך הליכוד.

השר המשיב לכל הצעות האי-אמון הוא השר בגין, וכשיעלה על הבמה אני אפנה את תשומת לבו למה שדיברו פה בנושאים שלא קשורים רק באי-אמון, ובוודאי שאני אבקש מהשר אם הוא יוכל להתייחס אליהם. אני תיכף אומר לך מה. רבותי. רבותי יושבי הקצוות, נא לשבת. השר בגין ישיב. נא לצלצל. לצלצל ביתר שאת. החרדים צריכים להחליט מי השותף שלהם שבשעת מבחן יגן עליהם, לא יצטרף לאויבים שלי. על זה החרדים צריכים להחליט.

שהשם ישמור עלי משותפי, אני מאויבי אשמר בעצמי. היה משל של הנחשים והנעליים הגבוהות. חבר הכנסת גפני, המשנה לראש הממשלה יכול לספר לך את המשל על הנחשים והנעליים הגבוהות.

אני בזה משתמש כל הזמן. נא לשבת עכשיו.

אנחנו צריכים ללכת בנעליים גבוהות. כבוד השר ישיב קודם ואחרי זה אני רוצה להפנות את תשומת לבו. רבותי החברים, פשוט שומעים אתכם יותר מאשר את הבמה. לא יכולים שם, אני אוציא את כל העוזרים. אי-אפשר לנהל דו-שיח בקולות כל כך רמים. כבוד השר בגין, בדיון שנערך כאן בנושא האי-אמון, התייחסה חברת הכנסת זהבה גלאון לנושא מגרון, ואם אדוני ירצה בסוף דבריו ולפני ההצבעה להתייחס, אני אודה לאדוני מאוד אם הוא גם ישיב על נושא זה. ברשות היושב-ראש, אני אוכל להתייחס לדברים בתחילת דברי. אני רוצה פשוט שיותר אנשים ישמעו. השר בגין ישיב בשם הממשלה, ויתייחס גם לנושא מגרון. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ברשותך, אני אתייחס בעיקר, אולי אתייחס רק לסוגיית מגרון, היות שהיא עלתה במהלך הדיון בהצעות האי-אמון. ולפני שאעשה זאת אני מבקש, חברי הכנסת, את תשומת לבכם לאחת ההחלטות, גברתי ראש האופוזיציה, מודה לך על נוכחותך, אני מבקש להפנות את תשומת הלב לאחת ההחלטות החשובות של ממשלות ישראל, הנוגעת למפעל הציוני החשוב בשני הדורות האחרונים, מפעל התיישבות היהודים במולדתם ובערש מולדתם, בשומרון וביהודה וגם באזורים אחרים. ביום 11 בנובמבר 1979 קיבלה ממשלת ישראל את ההחלטה הבאה: להרחיב את ההתנחלות ביהודה, שומרון, בקעת-הירדן, חבל-עזה ורמת-הגולן על-ידי תוספת אוכלוסין ליישובים הקיימים ועל-ידי הקמת יישובים נוספים על קרקע שבבעלות המדינה. לא כך נהגו בשנים שקדמו להחלטה הזאת. ההחלטה הזאת ברורה, ההחלטה הזאת מפורשת, ואילו הקפידו ממשלות ישראל בשנים שלאחר מכן לקיים ככתבה, כרוחה וכלשונה את ההחלטה הזאת, היינו חוסכים בעיות לא מעטות. ההחלטה על הקמת מגרון באתרו, עידוד הממשלה לישיבת היהודים על גבעה זו,

על-פי הערכתי, ובהשוואה לאותה החלטת ממשלה מ-1979, בבחינת טעות.

אדוני היושב-ראש: רק הבוקר שמעתי שיש עדיין הטועים וקוראים את ראשי התיבות טל"ח בתחתית ההודעות שהם מקבלים מן הבנקים שלהם, והם קוראים זאת: טעות לעולם חוזרת. לא כך על-פי מקורותינו, על-פי חכמינו צריך לקרוא בלשון זכר: טעות לעולם חוזר. לא מפני שהטעות היא בלשון זכר, אלא משום שהמשמעות היא עם מקף: טעות, לעולם חוזר בו האדם מטעותו. אבל אני חושב שלענייננו צריך לומר בכל זאת גם:

לעולם חוזרת.

לעולם חוזרת בה ממשלה מטעויותיה של ממשלה קודמת. אני אומר את הדברים האלה, גברתי, חברתי, חברת הכנסת זהבה גלאון, אני לא זוכר אם הספקתי לברך אותך על בחירתך החשובה, אבל את מחליפה שורה של יושבי-ראש חשובים מאוד, רציניים מאוד, במפלגתך, ואחרון חביב, חביבנו ואהובנו חבר הכנסת חיים אורון,

שאני גם בנסיבות אחרות נפגש אתו בחיבה רבה בחודשים האחרונים, והוא גם מסייע לנו מאוד בעבודתנו. אני אומר את זה, חברת הכנסת גלאון, משום שיש השואלים ואומרים: מה לך, שר בממשלה, מתרוצץ ומבקש ומציע הצעות לתושבי מגרון? לא מגיע להם, הם יושבים בקרקע שלא כהלכה, שלא כשורה. יש אפילו אנשים שאומרים: תוציאו אותם משם וגמרנו. ובכן, גברתי, זו דרכי. אני חש אחריות גם כלפי ממשלות קודמות וגם כלפי הממשלות הבאות, במובן הבא: החברים במגרון עלו לקרקע בעידודה, שוב, בסוגריים, המוטעה, של ממשלה בישראל. הם אינם איזו חבורת פרחחים שהגיעו לשם כדי לדלג על אחת הגבעות סגנית השר נס, אחד מהשרים מדבר על נושא שהוא מאוד חשוב,

צריך להקפיד בזכויותיהם. יש בהם מידה לא מועטה של אכזבה, אולי גם מרירות. הם חשים שהזניחו אותם לפתע. היתה ממשלה שעודדה את ישיבתם, היה עוזר שר הביטחון שמסר מסמך ובו רשימה של חמישה או שישה יישובים בעלי סמל יישוב, אחד מהם מגרון. ולכן אי-אפשר להתעלם מהמצב שנוצר, וצריך אכן למצוא את הדרך הנכונה, בדרך של פשרה, כדי לשכנע אותם, כדי להקל עליהם לעשות את מה שהכרחי לעשות בסופו של דבר. אי-אפשר להמשיך לאפשר לחברים האלה לשבת באותה גבעה, בין אם היה צו בית-משפט ובין אם לא היה צו בית-משפט, על-פי מיטב הבנתי, אבל ודאי כאשר אנחנו נתונים כולנו למרותו של בית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק, ויש החלטה מ-2 באוגוסט שנה שעברה, האומרת: עד 31 במרס יש לפנות את היישוב. מאחר שדיברת בהרבה מאוד אמפתיה, האם אתה לא רואה איזה אקט שאולי הוא גם, לא מעצם האקט של ההעברה למקום שיכול להיות שאולי גם אותו הם יצרכו לעזוב בעתיד? אני מודה לך על השאלה. אצלנו היו אומרים ששאלה טובה היא זו שיש לי תשובה עליה, שאלה מצוינת זו שאלה שיש לי גם תשובה וגם שקף מוכן. שקף אין לי, אדוני היושב-ראש, אני לא יכול להראות אותו, ולכן אני אסתפק בציון הזה לשאלתך. סלחי לי על כך. אנחנו נזהרים. ואני חוזר, אמרתי קודם, שאני חש, כחבר הממשלה ה-32, אחריות כלפי ממשלות קודמות, אבל גם לממשלות הבאות, ואני לא רוצה שנהיה במצב שבו, כשם שהורישו לנו בעיה שהיום מוטל עלינו, במשמרת שלנו, לפתור אותה כהלכה, אני לא רוצה שהממשלה ה-33, או ה-34, תיתקל בבעיה דומה, ולכן אנחנו הקפדנו, אנחנו מקפידים. הבעיה שהעלית איננה פשוטה, לא היתה פשוטה, אני חושב שהגענו לפתרון טוב. קודם כול, אם אפשר, שאלתי לא היתה במובן המשפטי, האם הקרקע תהיה פרטית או לא, אלא לאור העובדה שראש הממשלה שבה אתה מכהן הכריז כבר על פתרון שתי המדינות, ואף התחיל, או לפחות מתיימר, לנהל משא-ומתן, האם ייתכן שהנזק שגורמים לאנשים האלה יביא לפינוי עתידי לא במבחן המשפטי,

המדיני? עכשיו הבנתי יותר טוב. אני מצטער, עלה בדעתי, חברתי חברת הכנסת לבני, שאת שואלת שאלה פשוטה,

השר מרגי, לא נהוג לעמוד עם הגב לשר אחר. אז אני יכול להשיב רק, אני אוכל, לא בדייקנות מופלגת, אבל כמעט כך, אני אוכל להביא מדבריו של ראש הממשלה בקונגרס האמריקני, אני חושב ב-24 במאי בשנה שעברה, ובנאומו החשוב הזה ראש הממשלה, שאני, כידוע, חברי הכנסת וחברתי, חולק עליו בעניין הפתרון העתידי לשאלת המעמד של יהודה ושומרון וחבל-עזה, הוא בכל זאת אמר שם דברים חשובים, שכדאי לנו לרשום אותם. הוא תיאר את ההתיישבות היהודית בפרברי תל-אביב וירושלים, ואמר שאלה ייכללו, אם אני זוכר נכון, על-פי תוכניתו, בתחומי מדינת ישראל, אבל הוא הוסיף משפט חשוב: ואנחנו, כך הוא אמר, נרצה לכלול בתחומי מדינת ישראל בעתיד גם מקומות בעלי חשיבות אסטרטגית קריטית ובעלי חשיבות לאומית. אין רשימה כזאת, איננו יודעים מהם המקומות המדויקים שייחשבו בעתיד בעלי חשיבות אסטרטגית קריטית, ומהם המקומות שפלוני או אלמוני חושב לבעלי חשיבות לאומית.

אני חושב שאם תקוים המדיניות הזאת, אז גם מגרון במקומה החדש תשב באזור שהוא גם בעל חשיבות לאומית קריטית, אבל גם חשיבות לאומית היסטורית. כידוע לך, השם מגרון נלקח מן התנ"ך בתיאורו המפורט של מסע סנחריב מלך אשור, הוא מתאר את הנתיב מצפון דרומה, ומגרון היתה אחת מתחנותיו בדרך להר-הצופים. משם, כתוב: "ינופף ידו" כבר על ירושלים. אני מקווה שהשבתי על כך, אבל אני רוצה בכל זאת להשלים לגבי הסוגיה היותר-פשוטה. אני רק יכול ללכת בפשטות, גברתי, קשה לי, ואנחנו נתקלנו בבעיה תכנונית לגבי האפשרות של הקמת שכונה של כוכב-יעקב באותה גבעת-היקב שתושבי מגרון כה נכספים, אם להעתיק את מקום מגוריהם, אם להקים את בתי הקבע שלהם, שם, במקום מגרון, על אותו רכס ממש. ואנחנו פתרנו את הבעיה התכנונית הזאת לא מעט בזכות הרעיונות היצירתיים של ראש מינהל התכנון, הגברת בינת שוורץ, יש לה ניסיון רב, ויש לה רצון טוב, ולכן, עם ראש לשכת התכנון במינהל האזרחי ביהודה ושומרון, הגברת בינת שוורץ, אנחנו פתרנו את הבעיה הזאת. הקרקע היא אדמת מדינה, הגבעה תצורף לשטח השיפוט של כוכב-יעקב. כל זאת הוא בחודשים האחרונים לפנינו, אם, כפי שאנחנו מקווים, יהיה הסכם בעניין זה. עכשיו אני רוצה לומר כך, לא כל כך נעים לי, כי אני אמרתי את הדברים בשבועות האחרונים, אבל לא כאן במליאה, לא בבית-המחוקקים, וגם בתשובה מסוימת לחברתי חברת הכנסת גלאון: יש אנשים שזו גרסתם, הם תובעים, מהר, מייד, ייקוב הדין את ההר. ויש אחרים שטוענים, או מנסים לומר,

יכוף ההר את הדין. אין חלקי לא עם אלה ולא עם אלה. וגם מן הסיבות שהזכרתי קודם, חובה עלינו לחפש פשרה, כדי שפתרון הסוגיה הזאת יהיה בהסכמה ובדרכי שלום. אני מבקש, חברי במרצ, אולי חברים בסיעות אחרות, מן האגף שאני כבר לא יודע איך קוראים לו, מרכז-שמאל, שמאל-מרכז, אם יש מושגים כאלה אצלנו. לא לזלזל. לא שמעתי. לא לזלזל, אני אומר. לא שמעתי.

אני לא מזלזל, אני מנסה לציין בעיה, שהיא קודם כול לשונית, ורק אחר כך פוליטית.

אם יש בכלל מושג כזה כגון מרכז, זהו מושג נעלם, הוא מושג, נא להגביר את הרמקול. מפרפר, ככה מאוד מאודה, בבחינת איזה גז שמרחף באוויר, בלון כזה, שמדי כמה שנים רודפים אחריו, מנסים ללכוד אותו, ואז באים אחרים שחושבים שמצאו מפלגת מרכז, ואומרים: לא לא, פישלתם, אנחנו רוצים מפלגת מרכז יותר מרכזית. אנחנו חיים את זה עוד מאז שהציונים הכלליים, בשנות ה-50 המוקדמות, כינו את עצמם "הציונים הכלליים, מפלגת המרכז". אין חידוש בכך, ולכן אני אומר: גם אשליה פוליטית יש בכך, אבל מבחינתי, לא לחלוטין ברור לי על מה מדובר. פעם היה right and left. היום יש right and wrong. רק אף אחד לא יודע מיהו ב-right ומיהו ב-wrong,

לא לא לא, אדוני היושב-ראש, כשאני נפגש עם משלחות מחוץ-לארץ אני לעתים, יסלחו לי החברים,

באנגלית, אם אפשר, In Israel there is no right and left, There is only right and wrong. אז הם מבינים את זה בדרך כלל. אני מבקש, אדוני היושב-ראש, להביא בפני הכנסת את שני הסעיפים המרכזיים בהודעת המדינה לבית-המשפט העליון, שאנחנו מבקשים מתושבי מגרון להסכים לה, ולהתייצב אתנו ממש מחר או מחרתיים בבג"ץ, כדי לבקש מבית-המשפט לעזור לנו לפתור את הסוגיה הזאת בהסכמה ובדרכי שלום. אני שמעתי, כאשר השגנו את הסכם הפשרה הטוב ברמת-גלעד לפני כחודשיים, שמעתי אכזבה רבה בקרב חברים לא מעטים בשמאל הישראלי. הם הופתעו, באו לקלל, נמצאו מברכים. באו לעקור, נמצאו משרישים. אכן, אם אפשר לומר כך, אדוני היושב-ראש, אפילו, אם אפשר לומר, אפילו בדוח טליה ששון, תמצאו את האמירה שאומנם כאשר יישוב הוא על קרקע פרטית, בניגוד לאותה החלטת ממשלה מ-1979, את המעוות הזה אי-אפשר לתקן אלא על-ידי העתקה. אבל אם הבתים, היישוב הוא על אדמת מדינה, אפשר גם בדיעבד להסדיר הסדרה תכנונית, כפי שאנחנו רוצים לעשות ברמת-גלעד וכפי שאנחנו מתכננים באופן מפורש בהצעה, בבקשה שלנו, לבג"ץ בעוד ימים אחדים, אם יסתייע הדבר. וזה בסדר גמור. זה שאתם חושבים לעתים שאפשר ככה סתם לעקור יישובים, הם לא יהיו פה והם יתאדו, ואיש-איש יחזור לאמא שלו, לאבא שלו, לחותנת שלו, בתל-אביב או ברמת-גן, זה לא יקרה. ואנחנו אכן נוטלים את הסוגיות האלה ומנסים להפיק מתוק מעז. אני מבקש לקרוא, על כן, את שני הסעיפים המרכזיים, סעיף 6: "עם השלמת הבנייה בשכונה החדשה יעברו תושבי מגרון להתגורר בבתים שייבנו עבורם. האתר הנוכחי יימסר באותו שלב למינהל האזרחי, והמבנים המצויים בו כיום יפונו מהמאחז לפי כל דין. באתר הנוכחי לא יוקמו כל מבנים נוספים על-ידי תושבי מגרון". בסעיף 5 שלפניו נאמר בסיפא: "יש להבהיר כי תושבי מגרון הם אשר יישאו בעלויות הקמת בתיהם בשכונה החדשה". ואני מבקש להבהיר כאן דווקא לחברים, חברי בליכוד, חברי הקואליציה: אני שמעתי בשבועות האחרונים אמירה שאין לה שחר, שעל-פיה כאילו אני, אפילו לרגע, אפילו לשנייה, אפילו לננו-סקונדה, כאילו אני הסכמתי שלא תקוים החלטת בית-המשפט כלשונה, וייוותרו שם בתים מסיבה כזאת או מסיבה אחרת. אני כתבתי את טיוטת הודעת המדינה בסוף ינואר. שלחתי אותה ב-1 בפברואר לחברי הפרקליטים בפרקליטות המדינה, במשרד הביטחון, במינהל האזרחי, וכבר בטיוטה הראשונה הזאת נאמר כמעט באופן מדויק מה שנאמר כאן: עם השלמת הבנייה יעברו לבתיהם, והמאחז יפונה מן המבנים. אפילו לרגע לא היתה מחשבה אחרת. אם אנשים חשבו אחרת, השלו את עצמם, אני יכול להצר על כך. אין לכך כל יסוד. לא שיניתי את דעתי, לא חזרתי בי, שום פרקליט של מדינת ישראל לא עצר אותי. אני מבקש להודות לחברי הפרקליטים, הם מילאו את כל בקשותי, על-פי מיטב הבנתי הם עוד הועילו, וצחצחו, והוסיפו את הניסוח המשפטי. אני מבקש להודות לבא-כוחם של תושבי מגרון, עורך-הדין יעקב ויינרוט בר-הכי גדול, בעל ניסיון רב, בעל מוח פורה, והוא הוסיף לנו בשבוע-שבועיים האחרונים ניסוחים יצירתיים שהועילו מאוד. ועל כן אני מבקש להדגיש, חברי הכנסת, חברי הקואליציה, החל מיום שלישי אחר הצהריים, לאחר שחברי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מייק בלס, שלח לי לאישור, לאחר אישור היועץ המשפטי, את הנוסח האחרון, אישרתי, והנוסח נשלח לעורך-הדין ויינרוט, והוא הסכים לנוסח הזה. מאז יום שלישי יש הבנה,

קבלה של הנוסח הזה שבידי, בינינו, בין הממשלה והדרגים המקצועיים שבה, הדרג המדיני והדרג המקצועי, לבין בא-כוחם של תושבי מגרון. הסעיף האחר שאני מבקש להביא בפניכם, אף הוא חשוב, סעיף 8: המינהל האזרחי ביהודה ושומרון יבדוק את האפשרות לעשות שימוש אזרחי לצורכי ציבור באדמות הנפקדים באתר הנוכחי של מגרון לאחר פינויו, סגור סוגריים, ככל שישנן אדמות נפקדים במאחז.

בהתאם לסמכויות הממונה על הרכוש הנטוש ונכסי הנפקדים, בהתאם למגבלות התכנון והבנייה באזור ובכפוף לכל הוראות הדין ותחיקת הביטחון. אם תוצאת הבדיקה תהיה חיובית, יאפשר המינהל האזרחי שימוש כזה לאור מכלול ההיבטים הנוגעים לעניין. אני מדגיש שוב: אם אפשר יהיה לעשות שימוש כזה בהתאם לכל דין, בהתאם לתחיקת הביטחון, בהתאם לסמכויות הממונה על רכוש נטוש ונכסי נפקדים, זה יהיה לאחר פינויו של המאחז. עוד הפעם. הנושא הוא לא הנושא של מגרון. אתה מדבר על העניין של מגרון. השר מדבר על מגרון הרגע. אז לכן האי-אמון זה לא, הוא עונה לחברת הכנסת זהבה גלאון. מה, אסור לשר לענות? מי שחושב שהשר עושה פיליבסטר, טועה טעות גדולה, אם הוא יושב בצד הזה או הוא יושב בצד הזה. השר עונה לעניין לנושא שעלה, והוא חשב שצריך להבהיר אותו בצורה המפורשת ביותר. לא הכול פה בכנסת זה פיליבסטרים. יש גם אנשים שרוצים לדבר לעניין ולציבור כולו. בבקשה, אדוני. אלה הם שני הסעיפים המרכזיים. אני מבקש לומר לחברים, לחברי בקואליציה, אי-אפשר, אין עוד נוסח אחר. אי-אפשר עוד לערוך התעמלות בנוסחים. ואני מבקש לומר לאישי ציבור אשר בחודשים האחרונים לא הקלו עלינו את מלאכת החיפוש של הפשרה, לא הקלו על תושבי מגרון לעכל את הצורך בפשרה, לא הקלו על התושבים, על חברינו ממגרון, על-ידי כך שהוסיפו והשלו אותם כאילו יש פתרון אחר, כאילו אפשר אחרת. אני מבקש ברגע זה, בימים אלה החשובים, היום, מחר, מחרתיים, לא ללכת בדרך ההיא, לבחור דרך חדשה ולקרוא לחברי מגרון, אני מבין שהערב החברים במגרון נאספים לאספה חשובה, לקרוא להם לקבל את הנוסח הזה, שמקובל על בא-כוחם מזה חמישה-שישה ימים, ועד עצם השעות האלה. ולתושבים אני קורא, לחברינו, מי כמונו מבין את הקושי שלכם, את הכאב שלכם,

גם המרירות. עברתם כברת דרך ארוכה עד להבנה שאין מנוס, אין טעם להשהות עוד את התשובה, עלינו להתייצב יחד בבית-המשפט העליון, אם לא היום, מחר. אם לא מחר, מחרתיים. זה כבר מתחיל להיות בערך הזמן. החלופות ידועות לנו, ועל יסוד ההבנה שעל-ידי העתקת מגרון אנחנו מחזקים את היישוב היהודי בערש מולדתנו, בשומרון וביהודה, אני מבקש שתחתמו כולכם, תושבי מגרון, 48 משפחות, לא קל לכן, מה עם ותגיעו אתנו לבית-המשפט. ונקווה, נבקש, נפציר, נתפלל שבית-המשפט ייענה לבקשתנו ונפתור בהסכמה ובדרכי שלום ומתוך גמירות הדעת את הסוגיה הכאובה הזאת. אני מודה לך מאוד, אדוני היושב-ראש, על הסבלנות שגילית. אנחנו מסכימים,

שהנושא הזה,

הוא רב חשיבות. אני מודה לחברת הכנסת גלאון שהעלתה אותו במהלך הדיון.

תודה רבה. השר בגין השיב לדיון שהתקיים כאן ונגע לנושא מגרון. נושא האי-אמון, אני תיכף אקריא אותו, וחברי הכנסת יצביעו אם הם בעד האי-אמונים השונים אשר הוגשו היום לכנסת, או הם נגדם או הם נמנעים. ובכן, בפנינו שלוש הצעות אי-אמון, והצעת האי-אמון הראשונה היא הצעת אי-אמון מטעם סיעת קדימה בנושא: כוונת ממשלת נתניהו לעקוף את החלטת בג"ץ בעניין חוק טל ולהכשיר את המשך ההשתמטות, כדברי ההצעה, כפי שהיא הוסברה על-ידי חבר הכנסת יוחנן פלסנר. מי בעד?

מי נמנע? נא להצביע. הצעת סיעת קדימה להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 25 בעד, 46 נגד, שלושה נמנעים. אני קובע שהצעת האי-אמון של קדימה לא נתקבלה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת אי-אמון של סיעות מרצ והעבודה, כפי שנומקה על-ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ,

כניעת ממשלת נתניהו לכפייה הדתית בתחבורה, לסטטוס-קוו צבוע ומזויף ולהפקרת הציבור בידי מונופול חרדי בנישואין, בגיור ובשירותי הדת, כלשון הצעת האי-אמון. נא להצביע, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. הצעת סיעות העבודה מרצ להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 27 בעד הצעת האי-אמון, 47 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת האי-אמון של סיעות העבודה ומרצ, מרצ והעבודה, לא נתקבלה. אנחנו עוברים להצעת אי-אמון, שהיא הצעת האי-אמון של סיעות חד"ש, רע"ם-תע"ל ובל"ד, שנושאה: הממשלה פוגעת בדמוקרטיה ומקדמת מלחמה אזורית במקום צדק חברתי, פתרונות דיור וזכויות עובדי קבלן, כפי שנומקה על-ידי חבר הכנסת דב חנין בשם שלוש הסיעות. נא להצביע, מי בעד? מי נגד?

נא להצביע.

13 בעד, 49 נגד, שניים נמנעים. אני קובע שגם הצעת האי-אמון של סיעות חד"ש, רע"ם-תע"ל ובל"ד לא נתקבלה. תודה רבה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. להזכירכם, היום ד' באדר, לפני 20 שנה הלך לעולמו ראש הממשלה מנחם בגין, זיכרונו לברכה, והדברים מצוינים בעם ישראל על-ידי כל אמצעי התקשורת, וגם הערב יהיה כינוס מיוחד במרכז בגין להעלאת זכרו ודמותו. תודה רבה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 38), התשע"ב 2012, קיבל פטור מחובת הנחה. יציג את ההצעה יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט דוד רותם, הנמצא על הבמה. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, על דעת ועדת החוקה, חוק ומשפט אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 38), שהיא הצעת חוק ממשלתית. הצעת חוק זו באה בעקבות השלמת המהלך לניתוק הזיקה בין מערכת ההוצאה לפועל למערכת בתי-המשפט. הצעת החוק כוללת הוראות קבועות והוראת מעבר. ההוראות הקבועות מסמיכות רשם הוצאה לפועל שסיים את כהונתו כרשם הוצאה לפועל, אך נשאר במערכת המשפט ומונה להיות רשם או שופט של בית-משפט, לסיים דיון שהחל בו בתוך שלושה חודשים מיום שהסתיימה תקופת כהונתו כרשם הוצאה לפועל. הוראה נוספת קובעת כי אם נמנע מרשם הוצאה לפועל, מכל סיבה שהיא, לסיים דיון שהחל בו, יוכל רשם אחר להמשיך מהשלב שבו הפסיק ולנהוג בעדויות כאילו שמע אותן בעצמו. גם הוראה זו באה לייעל את הליכי ההוצאה לפועל ולהימנע מסחבת הגורמת סבל מיוחד לצדדים. הוראה מקבילה לה קיימת בתקנות סדר הדין האזרחי, ביחס לדיונים בפני שופטים ורשמים בבתי-המשפט. הוראת המעבר מבהירה כי סעיף המסמיך לסיים דיונים בתוך שלושה חודשים יחול גם על רשמי ההוצאה לפועל הוותיקים שסיימו כהונתם ב-29 בפברואר 2012 וימשיכו לשמש כרשמים של בתי-משפט בלבד. להצעת החוק אין הסתייגויות. אני רוצה להודות לצוות הוועדה, למנכ"לית הוועדה, וליתר ליועצת המשפטית תמי סלע, לעוזרי, תודה רבה לכם. אין להצעת החוק הזו הסתייגויות.

בקשות לרשות דיבור. אני מבקש לאשר אותה בקריאה השנייה והשלישית. תודה רבה לך, חבר הכנסת דוד רותם, יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. תצביעי, כי יש לי גם תיקון טעות. אז אתה מעדיף להישאר כאן? אני אשאר כאן. ולגבי ההצבעה שלך? כן, ואת תוסיפי אותי. נוסיף אותה, נוסיף את הצבעתך. מאחר שאין הסתייגויות אתה נשאר כאן. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 38), התשע"ב- 2012, לקריאה השנייה. בבקשה, הצבעה. כהצעת הוועדה, כמובן.

ונעבור לתוצאות: בעד הצעת החוק,

אני קובעת שהצעת החוק עברה את הקריאה השנייה. וברשות אדוני, יושב-ראש הוועדה, אנחנו נעבור לקריאה השלישית כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים להצבעה על הקריאה השלישית.

הצבעה.

ונעבור לתוצאות, בעד 19, אין מתנגדים, אין נמנעים.

להוסיף אותי גם כן, ואנחנו מוסיפים את יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להצבעה. אז אני קובעת שבעד, 20, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס'

התשע"ב 2012, עברה את הקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום, תיקון טעות בחוק בתי-המשפט. תיקון טעות בחוק בתי-המשפט. יציג את התיקון חבר הכנסת דוד רותם, יושב-ראש ועדת החוקה,

גברתי היושבת-ראש,

חברי חברי הכנסת, חוק בתי-המשפט (תיקון מס' 69), התשע"ב 2012, התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת, 9 בינואר 2012, ופורסם ברשומות, ספר החוקים התשע"ב, עמוד 124. בסעיף 1 לחוק האמור תוקן סעיף 68(ב) לחוק בתי-המשפט , התשמ"ד 1984, והוספה לו פסקה שסומנה "(11)".

בסעיף 29 לחוק ההגנה על הציבור מפני עברייני מין (תיקון מס' 3), התשע"א 2011, שהתקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א, ופורסם בספר החוקים התשע"א, עמוד 1144, כבר הוספה בסעיף 68(ב) האמור פסקה שסומנה "(11)". בשל טעות טכנית ניתן הסימון "(11)" בשנית. מוצע אפוא לתקן את הטעות, שבמקום פסקה "(11)" יסומן פסקה "(12)".

תודה רבה לך, יושב-ראש ועדת החוקה,

חבר הכנסת דוד רותם. וכאמור, תיקון הטעות הזה דורש הצבעה, ולכן ברגע שחבר הכנסת דוד רותם יגיע למקומו אנחנו נעבור להצבעה על החלטת ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר תיקון טעות בחוק בתי-המשפט (תיקון מס' 69), התשע"ב 2012. מייד נעבור להצבעה. אנחנו עוברים להצבעה. בבקשה,

ההחלטה בדבר תיקון טעות בחוק בתי-המשפט (תיקון מס' 69), התשע"ב 2012,

ונעבור לתוצאות: בעד תיקון הטעות, 13, אין מתנגדים, אין נמנעים.

חוק ומשפט בדבר תיקון טעות בחוק בתי-המשפט (תיקון מס' 69), התשע"ב 2012, עברה.

הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון מס' 4), התשע"ב 2012, שהגישה הממשלה, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. הצעת החוק המונחת בפניכם מבקשת להוסיף להגבלות הכלליות החלות על עובדי שירות הציבור לאחר פרישתם, הגבלות נוספות שיחולו על עובד שפרש מרשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין ואשר עסק בתפקיד רגיש. רשימת רשויות אכיפת החוק באיסוף מודיעין

וניתן להוסיף עליה בצו של שר המשפטים, בהסכמת השר הממונה על הרשות, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. רשימת הרשויות מונה כיום את משטרת ישראל, שירות בתי-הסוהר, צבא-הגנה לישראל, משרד הביטחון, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, וכן פרקליטות המדינה ומחלקת הייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. גורם בכיר האחראי על פעולת הרשות שמנוי בצדה בתוספת, יסמיך אדם בעל תפקיד בדרגה בכירה באותה רשות לשמש ממונה על הגבלות לאחר פרישה

הקביעה מהו תפקיד רגיש באותן רשויות תיעשה לפי הצעת הגורם הבכיר באותה רשות המנוי בתוספת, בצו רשימת תפקידים שיוציא השר הממונה על הרשות, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת העבודה והרווחה.

הכנסה של אישור ועדת העבודה והרווחה, וה-buffer הזה, החיץ הזה, שצריך להביא לאישור, אומר: ואללה, ראו הוזהרתם,

נבדוק את זה בכל שלב של, נבדוק את כל התפקידים, וזה לא בא בקלות. אני יודעת. אני מכירה את עבודתך.

כשהליך האישור של הוועדה יהיה בכפוף למועדים קצובים. ההגבלות המוצעות בהצעת החוק הן למעשה שלוש הגבלות:

לפי המוצע, עובד שמילא תפקיד רגיש ברשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין, ובמסגרת תפקידו היה קשור בהפעלת סמכות אכיפה על-פי דין, כולל סמכויות חקירה או סמכויות איסוף מודיעין, כלפי גורם מסוים, לא יוכל לקבל מאותו גורם זכות, דהיינו משרה, תפקיד או עבודה או זכות בעסק. הגבלה זו תחול במשך שלוש שנים מהמועד שבו חדל העובד למלא תפקיד רגיש ברשות.

כדי לוודא שפורש שמילא תפקיד רגיש ברשות אינו עובר על ההגבלה האמורה, ניתן לקבוע בצו של השר הממונה ובהסכמת שר המשפטים, רשימה מצומצמת יותר מתוך רשימת התפקידים האמורה, שיהיו חייבים לדווח לממונה על ההגבלות לאחר פרישה על רצונם לקבל זכות, כשאנחנו מדברים על זכות, אנחנו מדברים על משרה, זכות/משרה,

בתקופת שלוש השנים לאחר שחדלו למלא את התפקיד. הממונה יוכל להתריע בפניהם על קיומה של ההגבלה שהנתונים בדיווח מעידים עליה.

בנוסף להגבלה במשך שלוש שנים ולחובת הדיווח, רשאי ממונה על ההגבלות לאחר פרישה להטיל על הפורש שנמנה ברשימת התפקידים הגבלות או איסורים מיוחדים נוספים, שיחולו עליו בתקופה שיקבע ולא יותר משלוש השנים מאז שחדל למלא את התפקיד. הודעה על הטלת הגבלות או איסורים מיוחדים אלו תימסר לפורש מוקדם ככל הניתן לפני פרישתו. הטלת הגבלות ואיסורים ספציפיים כאמור מותנית בכך שהטלתם דרושה למילוי תפקידי אותה הרשות, להבטחת טוהר המידות בה או לשמירת ביטחונם האישי של עובדיה או פורשיה. דוגמה להגבלה כאמור היא התקנת אמצעי הגנה וביטחון בביתו של הפורש. הגבלות ואיסורים אלה יהיו לפי הוראות שייקבעו בתקנות לגבי כל רשות, בהתאם למאפיינים המיוחדים של הרשות והדרישות הביטחוניות שנדרשות מעובדיה. את התקנות יקבע שר המשפטים בהתייעצות עם השר הממונה על הרשות,

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. בשל הנטל המיוחד שכרוך בהגבלות ובאיסורים מיוחדים כאמור, מוסמך שר המשפטים, בהסכמת שר האוצר ובאישור, ועדת העבודה,

הרווחה והבריאות, לקבוע הוראות בדבר תשלום תגמול לפורש שהוטלו עליו איסור והגבלות מיוחדים כאמור. אז מאזנים גם את ההכנסות. הצעת החוק מנחה את הממונה על ההגבלות לאחר פרישה, לשקול בעת החלטה על הטלת הגבלות או איסורים מיוחדים או בעת מסירת התראה בעקבות דיווח, לשקול את אופי התפקיד שמילא הפורש, את היקף וסוג המידע שהפורש נחשף לו ואת המשימות שמילא במילוי תפקידו, כדי להבטיח שסמכויותיו יופעלו רק במידה שהדבר אומנם נדרש. פורש יוכל לבקש מהוועדה הקבועה כבר בחוק, לתת לו היתר מההגבלה על קבלת זכות או פטור מאותה הגבלה או איסור מיוחדים שיוטלו עליו. בהתחשב ברגישות הנושאים ובחשש להדלפת מידע במהלך הדיון בבקשתו להיתר או לפטור של הפורש, נקבעו הוראות מיוחדות לדיון בבקשה זו. שר המשפטים רשאי לקבוע סיווג ביטחוני מיוחד של חברי הוועדה הדנים בבקשה, ורשאי לקבוע הוראות סודיות ואיסור פרסום של החלטתה. דיוני הוועדה יתקיימו, ככלל, בדלתיים סגורות, ויחול איסור פרסום על תוכן הדיונים. נוסף על כך תוכל הוועדה לעיין, שלא בנוכחות המבקש או בא-כוחו, במידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בעניין ציבורי חשוב אחר, בנסיבות ובתנאים שיקבע שר המשפטים, באישור ועדת,

הרווחה והבריאות. על הוועדה מוטל לשקול, נוסף על השיקולים הרגילים שהיא שוקלת לפי החוק הקיים, גם את אופי התפקיד שמילא הפורש, את היקף וסוג המידע שהפורש נחשף לו ואת המשימות שמילא בעת מילוי תפקידו, ומוטל עליה להבטיח כי מתן ההיתר או הפטור לא יביא לחשיפת מידע שהפורש נחשף לו במהלך שירותו וגילויו עלול לגרום לסיכון או לפגיעה בחיי אדם, לשיבוש פעילותה התקינה של הרשות או לגילוי דרכי פעולתה או מקורותיה. ההגבלות שבהצעת חוק זו יחולו גם על עובדי הרשות להגנה על עדים, בהתאמות שייקבעו על-ידי שר המשפטים, בהתייעצות עם השר לביטחון פנים, ומפאת רגישות פעולתה של הרשות להגנה על עדים לא יפורסמו ברשומות. תחילתו של חוק זה ארבעה חודשים מיום פרסומו, והוראותיו יחולו על פורשים מרשות אכיפת החוק ואיסוף מודיעין רק בתום שנה מיום פרסומו. מכל מה שהבאתי בפניכם אפשר לראות כי תכליתה של הצעת החוק למנוע פגיעה לא רק בטוהר המידות אלא גם בפעולותיה של רשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין, שעלולות לרדת לטמיון במקרה שמי שמפעיל סמכות אכיפה במסגרת עבודתו ברשות יעבור לעבוד לאחר פרישתו אצל הגורם שכלפיו הפעיל את הסמכות, על כל המשמעויות שעשויות להיות לכך. ההגבלות המוצעות כפופות לשורה של בלמים ואמצעי ריסון שמבטיחים את מידתיותה. אני רוצה להודות לצוות הלשכה המשפטית של הוועדה, עורכת-הדין נועה בן-שבת, לצוות הוועדה, המנהלת וילמה מאור, מזכירות הוועדה מעיין, אתי וענת, לעוזרי הפרלמנטריים אילן מרסיאנו ולי קטקוב, שעסקו במלאכה ותרמו לקידומה של הצעת החוק. הצעת החוק מוגשת ללא הסתייגויות, ואני מבקש מכם לאשרה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית.

תודה רבה לך, חבר הכנסת חיים כץ, יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת. מייד כשתגיע למקומך אנחנו גם נתחיל בהצבעה. אם אינני טועה, זה החוק ה-99 של הוועדה, לא?

אה, אוקיי. קרובים,

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון מס' 4), התשע"ב 2012, בקריאה שנייה. בבקשה, הצבעה.

ונעבור לתוצאות: בעד 13,

אני קובעת שהצעת החוק עברה בקריאה שנייה. ברשותך, יושב-ראש הוועדה, לקריאה שלישית?

אנחנו עוברים לקריאה שלישית של הצעת החוק. מצביעים. חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון מס' 4), התשע"ב 2012, נתקבל. בעד, 12, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון מס' 4), התשע"ב 2012, עבר בקריאה שלישית ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אני מזמינה שוב את יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, חבר הכנסת חיים כץ, להציג את הצעת חוק לשינוי שיטת העדכון של פנסיה תקציבית, התשע"ב 2012, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. בבקשה, חבר הכנסת כץ.

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת החוק לשינוי שיטת עדכון פנסיה תקציבית, התשע"ב 2012, שהגישה הממשלה, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. הצעת החוק המונחת בפניכם קובעת כי גמלאים שפרשו מחברת החשמל לפני 1 בינואר 2011 ושאיריהם, הוראות בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם בין חברת החשמל לבין ההסתדרות הכללית וועד עובדי חברת החשמל ביום 31 בינואר 2011, לפי ההוראות האמורות, שיטת עדכון הפנסיה התקציבית של גמלאי חברת החשמל תשתנה כך שהמשכורת הקובעת תיקבע בשיעור שהיה מגיע ב-1 בינואר 2012, ומאותו מועד ואילך תתעדכן הקצבה בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן. מאחר שלפי הסדר הפנסיה התקציבית שהיה נהוג בחברת החשמל עד לחתימת ההסכם האמור היו לפורש שטרם הגיע לשיא סולם הדרגות אפשרויות של העלאה בדרגה והגדלה של הקצבה במסגרת העלאת הדרגה הזאת, היה צורך לפצות, בעקבות שינוי השיטה היה צורך לפצות את הגמלאים הוותיקים על אובדן פוטנציאל של העלאת הקצבה, ולפיכך נקבעו בהצעת החוק תוספות לקצבאות של הגמלאים הוותיקים, ששיעורן גבוה יותר לגבי מי שדרגתו נמוכה, ומטרתן להבטיח ששינוי מנגנון העדכון לא יפגע בזכויות של גמלאים ותיקים, שהרי זכויות אלה התגבשו כבר במועד פרישתם. בעת הדיון בהצעת החוק בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות עמדה הוועדה על מתן תוספת נוספת לאלה שנכללו בהסכם הקיבוצי. מדובר בתוספת של 6% שתינתן בתום ארבע שנים מיום תחילתו של החוק לכ-10% מכלל הגמלאים הוותיקים שרחוקים בארבע דרגות לפחות מדרגת השיא ובשל כך הפגיעה בהם עקב שינוי מנגנון ההצמדה של הגמלאות היתה עשויה להיות משמעותית הרבה יותר. בהוספה זו על מה שנקבע בהסכם הקיבוצי הובטחה המטרה של מניעת פגיעה בזכויות המגובשות של הגמלאים הוותיקים, ושל השאירים, גם של השאירים. הצעת החוק המונחת בפניכם אינה מסתפקת בהסדרה נקודתית לגבי חברת החשמל, אלא יוצרת פלטפורמה חקיקתית לשינוי עתידי של שיטת עדכון של פנסיה תקציבית לגבי עובדים של מעבידים אחרים, אם וכאשר יושג לגביהם הסכם לשינוי שיטת עדכון הפנסיה התקציבית לשיטת עדכון הצמדה לעליית המדד. ההסכם המתקן יהיה הסכם קיבוצי,

הסכם הפנסיה התקציבית המקורי נעשה בדרך אחרת, ככל שקיים דבר מעין זה, שאז ייעשה ההסכם המתקן באותה דרך. הפלטפורמה החקיקתית נדרשת לעניין גמלאים ותיקים שזכויותיהם כבר התגבשו, והיא קובעת שאם ייקבע תיקון כאמור להסכם פנסיה תקציבית, יוכל שר האוצר,

הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע בצו כי ההוראות לעניין עדכון המשכורת הקובעת יחולו גם על גמלאי ותיק של אותו מעביד, שפרש לפני המועד שייקבע, וכן יחיל בצו תוספת לקצבה שתיקבע בהסכם המתקן, בהתאם לתנאים שנקבעו בו. הדרישה לאישור הצו בידי הוועדה יבטיח כי גם בעתיד לא יאושר שום שינוי מנגנון הצמדה של קצבה בלא שהובטח ששינוי זה אינו פוגע בגמלאים שזכויותיהם

בין השאר על-ידי מתן תוספות מתאימות לקצבה, שימנעו את הפגיעה כאמור. אני רוצה להודות לצוות הלשכה המשפטית של הוועדה, לעורכת-הדין נועה בן-שבת, לצוות הוועדה, למנהלת וילמה מאור ולמזכירות הוועדה מעיין, אתי וענת, ולעוזרי הפרלמנטריים אילן מרסיאנו ולי קטקוב, שעסקו במלאכה ותרמו לקידומה של הצעת החוק. גם הצעת חוק זו מוגשת ללא הסתייגויות. אני אומר לכם, זה לא היה פשוט. גם הצעת החוק הזאת לא היתה פשוטה, היא מוגשת ללא הסתייגויות, ואני קורא לכם לאשרה בקריאה שנייה

מה שמעיד שכנראה הגעת לסיכומים הטובים ביותר, ולכן לא היו מסתייגים, לטובת כל הצדדים. עבודה מבורכת בהחלט של הוועדה. ברגע שתגיע אנחנו גם נעבור להצביע עליה. ואנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק לשינוי שיטת העדכון של פנסיה תקציבית, התשע"ב 2012, בקריאה שנייה. בבקשה. הצבעה. סעיפים 1 8 נתקבלו. ונעבור לתוצאות: בעד 13, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובעת שהצעת החוק עברה בקריאה שנייה.

אדוני היושב-ראש, אנחנו עוברים לקריאה שלישית.

חוק לשינוי שיטת העדכון של פנסיה תקציבית, התשע"ב 2012,

הספקת?

אבל אנחנו נודיע שכבוד, נכנס? תפס, תפס.

הספקת, היית זריז. אז אנחנו נעבור לתוצאות: בעד,

אין נמנעים. הוא בישראל ביתנו, ספורטאים, עם ספורטאים עסקינן. 45 דקות, אתם עושים ספורט יחד. רק נודיע שחוק לשינוי שיטת העדכון של פנסיה תקציבית, התשע"ב 2012, עבר בקריאה שלישית וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. נעבור לנושא הבא בסדר-היום: הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 41), התשע"ב 2012. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה חבר הכנסת אמנון כהן. בבקשה, חבר הכנסת כהן. גברתי היושבת-ראש, כבוד השרים, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 41), התשע"ב 2012, שיזמה הממשלה. סימן ט'1 בפרק ב' לפקודת בתי-הסוהר , התשל"ב 1971 (להלן: הפקודה), עניינו שחרור מינהלי של אסירים בשל צפיפות בבתי-הסוהר. בהתאם להוראות הפקודה רשאי השר לביטחון הפנים לקבוע תקן כליאה, המאושר על-ידי ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לתקופה שלא תעלה על שנה, ונציב שירות בתי-הסוהר רשאי להורות, לפי שיקול דעתו ובמועד שימצא לנכון, על שחרור אסירים כאשר תפוסת האסירים עולה על תקן הכליאה המאושר. תקופת השחרור המינהלי קבועה אף היא בפקודה, בהתאם ליתרת מאסרו של האסיר. בהתאם להוראות סימן ט'1 האמור, כנוסחו כיום, השיקולים של התנהגות האסיר בכלא, נסיבות ביצוע העבירות שבגינן נשפט ושיקולים אינדיבידואליים מסוג זה אינם מובאים בחשבון לצורך ההחלטה על שחרור מינהלי. שיקולים מהסוג האמור נבחנים רק לצורך בחינת שחרור מוקדם ממאסר בהתאם לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א 2001. בחוק זה נקבעו בין השאר התנאים לשחרור מוקדם של אסירים, והמבחן המנחה לשחרור הוא "כי האסיר ראוי לשחרור וכי שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור". מכיוון שלצורך החלטה על שחרור מינהלי לא נבחנים נתוניו האישיים הספציפיים של האסיר המשוחרר, יכול שישוחרר בשחרור המינהלי אסיר אשר נמצא כי אינו ראוי לשחרור מוקדם על-פי אמות המידה שנקבעו בחוק שחרור על-תנאי ממאסר, למשל בשל העובדה כי הוא מהווה סכנה לשלום הציבור. מצב זה טעון תיקון באשר הוא פוגע בתכליות הענישה ובעקרונות המנחים לשחרור על-תנאי ממאסר. לפיכך ביקשה הממשלה לקבוע כי אסיר שפוט לא ישוחרר שחרור מינהלי שיש בו הלכה למעשה קיצור תקופת מאסרו של האסיר אם נמצא כי הוא אינו ראוי לשחרור מוקדם לפי הוראות חוק שחרור על-תנאי ממאסר. בדיונים שנערכו בוועדת הפנים והגנת הסביבה עלה הצורך לבחור בנוסחה המאזנת מחד גיסא בין הצורך להמשיך ולקיים את מנגנון השחרור המינהלי, ומאידך גיסא ליצור מנגנון המתייחס לשיקולים הנבחנים במסגרת אמות המידה שנקבעו בחוק שחרור על-תנאי ממאסר. לפיכך קבעה הוועדה כי אסיר שפוט שתקופת מאסרו אינה עולה על ארבע שנים ישוחרר שחרור מינהלי בהתאם להוראות הנוהגות כיום. אסיר שתקופת מאסרו עולה על ארבע שנים ישוחרר שחרור מינהלי רק אם ועדת השחרורים החליטה לגביו שישוחרר על-תנאי מנשיאת יתרת תקופת מאסרו לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר. לצד זאת החליטה הוועדה כי להצעת החוק יתווסף דיווח שנתי לכנסת על מספר האסירים המשתחררים במסגרת השחרור המינהלי, בחלוקה לפי שתי הקבוצות, וכן על מספר האסירים שתקופת מאסרם עולה על ארבע שנות מאסר ולא שוחררו שחרור מינהלי. כתיקון נוסף, ובמסגרת הצעת החוק המונחת לפניכם, הציעה הוועדה להבהיר את הגדרת "תפוסת אסירים" כך שיהיה ברור כי היא חלה גם על עצורי ימים, ולא רק על עצורים עד תום ההליכים, וכן הושמטו ממנה מתקני משטרת ישראל, מאחר שכיום כלל העצורים הם באחריות שירות בתי-הסוהר. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות. אבקש מחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. וכאן, לפני שאני יורד, אני רוצה להודות ליועצת המשפטית של הוועדה, מירי פרנקל-שור, ולכל הצוות שעמל על החוק הזה, וכן למנהלת הוועדה יפה שפירא ולכל הצוות שלה. באמת עשינו עבודה מצוינת לטובת הנושא של שחרור מינהלי, ואני מבקש מכל חברי הבית להצביע בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. תודה רבה, אדוני. להצעת החוק הזאת יש בקשת דיבור אחת של חבר הכנסת דב חנין,

אם כן, אנחנו עוברים להצבעה. הצבעה, הצבעה. אנחנו מצביעים בקריאה שנייה על הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 41), התשע"ב 2012. נא להצביע. סעיפים 1 2

ובכן, בעד, 12, אין מתנגדים. הצעת החוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 41), התשע"ב 2012, עברה בקריאה שנייה. האם להצביע בקריאה שלישית, אדוני היושב-ראש?

אכן כן. אנחנו מצביעים. חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 41), התשע"ב 2012, נתקבל. ובכן, בעד, 11, אין מתנגדים. חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 41),

אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעת החוק הבאה היא הצעת חוק הנהיגה הספורטיבית (תיקון), התשע"ב 2012, קריאה ראשונה. תציג את הצעת החוק שרת התרבות והספורט, השרה לימור לבנת. בבקשה, גברתי. להצעת החוק הזאת יש כמה נרשמים, ואם היהיו, אנחנו ניתן להם. אם לא יהיו, אנחנו נצביע. בבקשה, גברתי.

מדובר בהצעת חוק שמבקשת להעביר את הסמכות שניתנת לשר התמ"ת להתקין תקנות לפי סעיף 29 לחוק הנהיגה

תקנות שעוסקות בתחום יבוא כלים תחרותיים וחלקי חילוף, לאחר התייעצות עם שרת התרבות והספורט,

ועם שר התחבורה,

שרת התרבות והספורט, לאחר התייעצות עם שר התמ"ת ועם שר התחבורה. אני רוצה להבהיר. חוק הנהיגה הספורטיבית למעשה חוקק במטרה להסדיר את תחום הנהיגה הספורטיבית בישראל ולאפשר קיום פעילות ספורטיבית בתחום המוטורי, לרבות עריכת מירוצים. התחום הזה מצוי כולו בתחום סמכותו ומומחיותו המקצועית של משרד התרבות והספורט. אני שמחה להודיע גם שמירוץ ראשון כזה כבר התקיים לפני כחודש, פחות או יותר, אולי שישה שבועות, אולי אני טועה בשבוע או שניים, באילת, למעשה, היה מוצלח בצורה בלתי רגילה, ואנחנו צופים להרחיב את הפעילות הזאת מאוד. אגב, מדובר על זה שנים, שנים ארוכות, והצלחנו סוף סוף לקיים את המירוץ הראשון. סעיף 29(א) לחוק קובע כי כלי תחרותי שאינו טעון רישום ורשיון רכב לפי פקודת התעבורה, או חלקי חילוף של כלי תחרותי כאמור, מותרים בייבוא בכפוף להוראות שיקבע שר התעשייה, המסחר והתעסוקה בהתייעצות עם שר התרבות והספורט ועם שר התחבורה, ולאחר שניתן לכך אישור בכתב מאת הרשות המוסמכת. אבל מאחר שלמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה אין את המומחיות,

והניסיון בתחום הנהיגה הספורטיבית,

בעניין ייבוא כלים תחרותיים וחלקי חילוף כאמור בסעיף הזה, וזאת בשל ההבדלים המהותיים בין כלים אלה לבין כלי רכב רגילים, לא מדובר כאן בשום אופן בכלי רכב רגילים, ואילו במשרד התרבות והספורט יש רשות לנהיגה ספורטיבית, כאן לא מדובר רק במינהל הספורט, אלא ברשות לנהיגה ספורטיבית, מוצע לכן להעביר את הסמכות להתקין הוראות בעניין זה לשר התרבות והספורט לאחר קיום התייעצות עם שר התעשייה, המסחר והתעסוקה ועם שר התחבורה. למעשה מדובר כאן בהסכמה בין כל השרים הנוגעים בדבר, ואני מבקשת לאשר את הצעת החוק הזאת, הממשלתית. תודה. תודה רבה, גברתי. אנחנו מודים לך על ההצגה.

למסתייגים או למבקשים לומר את דבריהם. ראשון הדוברים הוא חבר הכנסת אורי אריאל איננו. הבא בתור הוא חבר הכנסת ישראל אייכלר. בבקשה, אדוני. ואחריו, חבר הכנסת נסים זאב. אם יהיה כאן, אחריו, חבר הכנסת יעקב כץ,

אחריו, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. אדוני, שלוש דקות. אדוני, לרשותך שלוש דקות. בסדר? בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני סומך על שרת הספורט שהחוק שמה שהיא הגישה הוא בסדר, אבל אני רוצה לדבר על ספורט אחר שיש במדינת ישראל, וזה הספורט לעלות על הגל הפוליטי על-ידי תנועות של שנאה, וכל אחד רוצה לצבור כוחות על-ידי מירוץ מכוניות השנאה על חשבון ציבורים אחרים. אני רוצה לקרוא לכם קטע ממאמר שהתפרסם היום, "צבא העם או צבא השם", מאמר שמשכנע יותר מכל אחד אחר מדוע אין לאיש שאויב ושונא את הציבור החרדי שום זכות לדבר בכלל על העניין הזה שאנחנו עם אחד ואנחנו צריכים להיות יחד. הוא כותב כך: "הרופאים ממליצים על קטיעת איבר נגוע" שימו לב לדברים, "החולה המבוהל פונה לרופא אליל המבטיח לו רפואה שלמה, אבל עד מהרה תנצח הפיזיולוגיה את הפסיכולוגיה, תרופותיו של המכשף יתגלו כקשות מן המחלה".

"החברה הישראלית חולה במחלת הפונדמנטליזם היהודי". לא כתב את זה ערבי, לא כתב את זה מישהו בסוריה, לא בלוב ולא באירן. כתב את זה פה,

אחד הסופרים "הדגולים" בעיתון נפוץ במדינה. ופה הוא טוען שהשירות הלאומי לחרדים הוא תרופת אליל, כי זה לא יעזור.

הוא טוען שזה לא יפייס בין חילונים וחרדים ויחריף את המחלוקת. וכל כך למה? הוא מסביר שלהקים גדודי חרדים למהדרין הוא הדבר הגרוע ביותר, כי "צבא השם יתבדל מכלל הצבא ויסור למשמעתם של קצינים המצייתים לרבניהם". וכאן הוא אומר שיהיו שני סוגי רבנים: רבני החרדים, שיהיו פוסקי הלכות, והם יגרמו לכך שאנשים יקפידו על קלה כחמורה ויכבידו על צבא השם עד כדי שיתוק, והאחרונים, הם אלה המתנחלים שילכו אחרי הרבנים הציונים-הדתיים שיהפכו אותנו ל"חיזבאללה" יהודי. אנחנו שמענו פה בכנסת, היום, חברת כנסת שמדברת על תושבי מגרון שהם שודדי קרקעות. ואני שואל: ריבונו של עולם, אנחנו כבר בארץ הזאת דורי דורות. על איזו אדמה גרה הגברת הזאת? ולאיזה אדמה אמא שלה, הוריה באו לארץ הזאת אם לא אדמה גזולה?

בבניין הזה, יושבים על אדמה גזולה של שיח'-באדר. בית-המשפט העליון יושב על אדמות שיח'-באדר. אם מישהו אומר על מגרון שזאת אדמה גזולה,

כאשר האדמה, לגישתם של אנשים שלא מאמינים בה' אלוקי ישראל ולא בתורה ולא בזכות היהודית בארץ-ישראל, הם יכולים לדבר על אחרים שזו אדמה גזולה ולהגיד שאנחנו מחלה, הפונדמנטליזם היהודי? והוא ממשיך ומסית ומסית ומסית ומסביר שהערכים המוקנים בבית-הגידול של החרדים ושל הדתיים זה דבר נורא ואיום, שהיא מזמינה גדודים חרדים למהדרין והם מתכון למלחמת אזרחים חמושה, הוא בעצם אומר: אל תיתנו להם רובים, כיוון שהציבור החרדי הולך ומתרחב כתוצאה מריבוי טבעי. ולכן הוא מציע הצעה, היחלצות, הוא מציע מלחמת תרבות נחושה. הזמן דוחק,

אם יפסיד בה, ייזכר המפעל הציוני כאפיזודה היסטורית קצרת ימים. נא לסיים, אדוני.

אדוני היושב-ראש, במשפט שאומר: אנשים שיכולים להעז לכתוב בהסתה ושנאה כזאת, אין להם שום זכות לשבת על האדמה "הגזולה" של ארץ-ישראל, ובוודאי שאין להם זכות לבוא אלינו ולהגיד: אתם צריכים לשרת אותנו. אנחנו לא עבדים שלכם, אנחנו האדונים על הארץ הזאת, כי אדון עולם נתן לנו את הארץ הזאת.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה. האמת היא שניסיתי לראות, אדוני חבר הכנסת אייכלר, מה הקשר בין דבריך להצעת החוק של השרה לימור לבנת,

צריך הרבה חלקי חילוף כדי להבין את, מאה אחוז. בבקשה, אדוני, גם לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, זה חלק מהספורט שלנו לדבר בהרבה תחומים, בכל נושא, בכל חוק. טוב, מאה אחוז.

אני רוצה לדבר בדיוק על הספורט, שהוא כל כך מעניין אותי.

מנסה כל בוקר לעשות התעמלות, לפעמים אני מצליח, לפעמים לא, אבל ההשתדלות היא חשובה מאוד. אבל לא הבנתי, אני יכול לומר, כבוד השר, לא הבנתי מדוע יש צורך להעביר את הנושא, שהוא ייבוא, שמדובר בחלקי חילוף, לכבוד השרה הנכבדה, שאני לא מזלזל בידע שיש לה ובמומחיות שיש לה. בעיקר בחלקי חילוף. אני אומר לך, אני אסביר לך למה. אדוני, אני חושב שהשרה הסבירה מעל הדוכן למה זה חשוב,

אני מבין למה זה חשוב. אם מדובר בספורט עצמו,

תחרות בספורט זה התחום של הספורט והתרבות. אבל כאשר מדובר בייבוא של חלקים, למה זה צריך להיות בהתייעצות עם כבוד השרה? בעצם מי שאחראי על הייבוא הוא התמ"ת. אני רוצה להבין, אם מדובר בייבוא של מכשירים רפואיים, אז נאמר שליצמן יש לו את המומחיות. בגלל שמדובר במשרד הבריאות אז הייבוא של כל החלקים שקשורים לנושאים רפואיים יהיה דרך המשרד של הרב ליצמן, עם כל הכבוד. וכל משרד יהיה אחראי לחלקים שהוא צריך לייבא. אני לא רואה בזה עניין. אני אומר לכם את האמת, אם מדובר במכשיר רפואי, כמה שאני מבין, משרד הבריאות אומר את דברו אם המכשיר הזה הוא מכשיר מותאם רפואית כן או לא. משרד הבריאות כן,

אבל מי שמביא את זה הוא משרד הבריאות? אבל מי מייבא את זה? לעניין הספורט. משרד הבריאות מייבא מכשירים? אנחנו לא מייבאים. סליחה, כתוב פה, לא, אנחנו לא מייבאים. כתוב פה על חלקי חילוף של כלי תחרותי שמותרים בייבוא בכפוף להוראות שייקבע שר התעשייה, המסחר והתעסוקה. מותרים בייבוא.

אנחנו לא מייבאים. מותרים בייבוא. מותרים. אתם נותנים להם את ההיתר להביא.

כי המומחיות היא בידינו.

כמו המכשירים הרפואיים שמשרד הבריאות,

בעצם הייבוא נשאר ביד שר התמ"ת? הייבוא עצמו. ההתייעצות זה אתכם, אבל הייבוא עצמו דרך שר התמ"ת? אם זה כך זה מקובל, זה נשמע הגיוני. הסמכות להתקין את ההוראות בעניין הזה היא של שר הספורט לאחר שהוא מתייעץ עם שר התעשייה, המסחר והתעסוקה ועם שר התחבורה.

אבל כיוון שהמומחיות היא במשרד הספורט, שיש לו רשות לנהיגה ספורטיבית, יש רשות כזאת, לכן הוחלט להעביר את זה. אנחנו לא מייבאים כלום, המשרד בכלל לא מייבא, הוא רק קובע, אם כך,

תודה רבה.

חבר הכנסת יעקב כץ הדובר הבא. אם הוא איננו, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי.

אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מדברים פה אומנם על נהיגה ספורטיבית, אני רוצה לדבר על פעילות לא ספורטיבית, מתוך שעמום. נתחיל בזה שאתמול, בדרכי לחיפה לבקר את החיילים שהותקפו, אחד על-ידי 12 פורעים ואחד על-ידי 30 פורעים, אני שומע בדרך שלא בטוח שזה על רקע לאומני, היתה להם טעות בזיהוי. המשטרה בודקת כיוונים נוספים, אולי זה היה כיוון רומנטי, אולי זה היה על רקע סכסוך משפטי. הדברים האלה הזכירו לי דברים שאמר כאן בשבוע שעבר השר לביטחון פנים, והסיפור מתחיל כך: לפני קצת פחות משנתיים, ערב יום השואה, נחרדו תושבי המושבה מרחביה לראות את בית-העלמין שלהם, 42 קברים אני הייתי שם והיו שם הרבה, ולא 50 כמו שאמר השר לביטחון פנים, שנופצו בחמת זעם. סלעים, סלעי בזלת, הושלכו על לוחות השיש העבים. הלוחות פוזרו לכל עבר, המקום הוצת, מערכת הגינון הושחתה. עבודה רצינית ביותר. מישהו שם השקיע השקעה אדירה. באמת נתפסו הפורעים, שמונה מהם נתפסו, ושאלתי את השר מה נעשה בעניינם. אז השר ענה:

בני מיעוטים מהכפר סולם, אחד בגיר, שבעה קטינים, עשו את זה מתוך שעמום. אלה המלים שאמר כאן השר לביטחון פנים: מתוך שעמום. לא פשע שנאה, לא פורענות לאומית, מתוך שעמום. רציתי להגיד לו: מתוך טמינת הראש בחול. אבל מה שחמור, אני שואל את עצמי, שאלתי אותו: מה היתה הענישה? שלושה נשפטו, השאר, חמישה, בכלל לא הועמדו לדין, כפי הנראה, וזה שהנהיג את החבורה קיבל חצי שנה עבודות שירות.

אם איזה נער גבעות שאף פעם לא נתפס היה עושה גרפיטי באיזשהו מקום כבר היה עומד שם ראש הממשלה, והנשיא פרס, והרבנים הראשיים. פה, 42 קברים,

חצי שנה עבודות שירות. היתה פעם טטיאנה סוסקין, עשתה מעשה לא ראוי, ציירה איזה ציור לא ראוי, שלוש שנים היא קיבלה בכלא. שלוש שנים. אם רוצים למגר, ואמרו לי אתמול: זה לא כולם. אני מסכים, זה לא כולם. אבל אם מתנהגים בכזאת סלחנות, אז מה הפלא? מה הפלא שתופסים חייל, מחזיקים אותו בידיים וברגלים וחורטים על ראשו "אש"ף", אם אחר כך המשטרה תבוא ותגיד שמדובר ב"טעות בזיהוי"?

אנחנו צריכים לשים לב שלא נטעה אנחנו בזיהוי. אם יש פשיעה לאומנית, צריך לטפל בה כבפשיעה לאומנית, כדי למגר אותה. כדי שלא נאשים את כולם. לא כולם, זה נכון, אבל מי שנסחף לשם, כדאי שנעצור אותו, ובעוד מועד, כי הסחף הזה, אם אנחנו לא נעצור אותו, הוא ישטוף את כולנו.

תודה רבה, אדוני. אכן אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו נחכה לך עד שתתקרב, אדוני, להצבעה. בבקשה. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הנהיגה הספורטיבית (תיקון), התשע"ב 2012, לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. אכן, בעד 13, אין מתנגדים. הצעת חוק הנהיגה הספורטיבית (תיקון), התשע"ב 2012, עברה בקריאה ראשונה, ותועבר להמשך דיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. תודה רבה. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק איסור מימון טרור (תיקון מס' 13) (הכרזה על חבר בני-אדם זר כארגון טרור ועל אדם זר כפעיל טרור),

טרור, התשס"ה 2005, בשני עניינים הקשורים למנגנון ההכרזה בישראל על ארגוני טרור זרים ועל פעילי טרור זרים, כדי לתת מענה למחויבותה של ישראל למאבק בטרור לא רק בתחומי מדינת ישראל אלא כחלק מהמאמץ הבין-לאומי בנושא זה. פרק ב' לחוק איסור מימון טרור מסדיר את מנגנון ההכרזה בישראל של ארגון טרור זר ושל אדם שהוא פעיל טרור, בעקבות קביעה שנעשתה מחוץ לישראל. כיום, סעיף 2 לחוק קובע כי ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי מוסמכת להכריז על אדם זר שהוא פעיל טרור, או על חבר בני-אדם זר שהוא ארגון טרור, לאחר שהוכרזו בידי גורם מוסמך של מדינה זרה או בידי מועצת הביטחון של האו"ם, ובתנאי שלוועדת השרים היה יסוד סביר להניח כי אותו אדם זר הוא אדם שהיה פעיל טרור, או כי אותו חבר בני-אדם זר הוא ארגון טרור. מנוסח החוק הנוכחי עולה כי יש צורך להביא בפני ועדת השרים מידע נוסף על הגוף המועמד להכרזה כדי לבסס יסוד סביר שכזה. בעניין הכרזות שבוצעו על-ידי מועצת הביטחון של האו"ם עלה קושי ממשי להביא בפני ועדת השרים מידע נוסף שכזה, משום שהמידע המופץ למדינות השונות על המוכרזים הוא מוגבל, משיקולי ביטחון וסודיות. בעיה זו מקשה על מדינת ישראל להכריז על ארגון טרור ופעילי טרור כנדרש בהתאם לסטנדרטים המקובלים בעולם ולמחויבות ישראל במישור הבין-לאומי. לפיכך מוצע לקבוע כי לגבי ההכרזות שנעשות על-ידי מועצת הביטחון של האו"ם תהיה ועדת השרים רשאית לאמץ את ההכרזה ללא תנאי נוסף, בהתבסס על הליך הבדיקה המקיפה שקדמה להכרזה על-ידי מועצת הביטחון. יודגש כי התיקון המוצע מוגבל להכרזות שנעשו על-ידי מועצת הביטחון בלבד,

יחול על ההכרזות שנעשו על-ידי גורמים מוסמכים אחרים, בשל מעמדה הבין-לאומי של מועצת הביטחון והשקיפות החלה לגבי מנגנוני ההכרזה במסגרתה, אשר מבטיחות כי נעשה הליך בדיקה ואימות ראוי בטרם החלטה על הכרזה. מגבלה נוספת הקיימת כיום בנוסח החוק מצמצמת באופן ניכר את יכולתה של ועדת השרים להכריז על פעילי טרור זרים, יחידים, להבדיל מארגונים, לאחר שהוכרזו בידי גורם מוסמך זר. מה עם פעילי טרור ישראלים? תיכף נגיע לזה. שילוב סעיפי החוק אינו מאפשר להכריז על אדם שהוכרז עליו שהוא פעיל טרור זר אם הוא שייך לארגון שישראל הכריזה עליו "ארגון טרוריסטי" לפי פקודת מניעת טרור, התש"ח 1948,

אלא "התאחדות בלתי מוכרת" לפי תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945, אלא אם כן הוא מעורב בביצוע מעשה טרור מסוים. כדי לפתור מצב זה מוצע לקבוע כי הגדרת "אדם שהוא פעיל טרור" תחול על אדם הנוטל חלק פעיל בארגון טרור מוכרז, בין אם ההכרזה בוצעה לפי חוק איסור מימון טרור, לפי הפקודה למניעת טרור או לפי תקנות ההגנה. תיקון זה יאפשר לוועדת השרים להכריז על פעיל טרור זר גם אם הארגון שהוא משויך אליו הוא ארגון שהוכרז בהכרזה פנים-ישראלית. בהקשר זה יובהר כי הכרזה על יחיד כאמור, יכול שתבוצע רק על אדם שאינו אזרח ישראלי ואינו תושב ישראל, אשר גוף מוסמך בין-לאומי הכריז עליו ככזה. עוד יצוין כי הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"א 2011, אשר כבר עברה בקריאה ראשונה בכנסת, מחילה הסדרים חלופיים לנושאים שונים הקשורים למאבק בטרור, ובין היתר אמורה להחליף את חוק איסור מימון טרור.

לאור דחיפותו של התיקון הדרוש מוצע לתקן כבר עתה את חוק איסור מימון טרור, כל עוד הוא עומד בתוקפו וההכרזות נעשות מכוחו. בהמשך ישנה כוונה לאמץ תיקון זהה גם בנוסח חוק המאבק בטרור לכשיושלם. נוכח האמור מבקשת הממשלה מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה ראשונה ולהעבירה לוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה, כבוד השר בשם שר המשפטים. אנחנו ממשיכים לרשימת הדוברים. ראשון הדוברים הוא חבר הכנסת אורי אריאל, איננו. הדובר הבא הוא חבר הכנסת ישראל אייכלר, ואחריו, חבר הכנסת נסים זאב, ואחריו, יעקב כץ, ואחר כך, מיכאל בן-ארי, אם יהיו. בבקשה, אדוני, גם לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מדובר בארגון טרור וארגון טרור זר. השאלה היא מה הוא ארגון טרור זר, אבל לפני שאני אגש לשאלה הזאת אני רוצה להזכיר שאנחנו בחודש אדר. בחודש אדר אנחנו חוגגים את ניצחון הרוח של מרדכי הצדיק ואסתר המלכה מול המן הרשע, שביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן ביום אחד.

טף ונשים.

אבל תזכור תמיד שמי שהצילה את העם היהודי היתה אשה. נכון, אסתר המלכה. אני הזכרתי אותה, מרדכי ואסתר המלכה. לא, אבל מי שהצילה היתה אשה. ומי ששלח אותה, מי ששלח אותה היה מרדכי הצדיק. היא יעצה לעשות צום שלושה ימים ועם ישראל קיבל את העצה. הוא הודיע לה שהולך להתרחש אסון גדול, אבל היא אמרה לו: לך אסוף את כל היהודים בשושן. היא היתה בפרונט. והיא עשתה את מה שצריך. היא היתה בפרונט. היא גם היתה בעצם האשה שם, המנהיגה בשושן.

אני לא חש צורך, היא סובבה את הראש. אני לא חש צורך להתווכח בעניין, אפשר להתווכח. לא, כי אצלנו אין מלחמה בין גברים לנשים. אסתר המלכה צדיקה בדיוק כמו שמרדכי הצדיק צדיק.

רק בעולם המודרני, ששם האשה הפכה לכלי, ששם מבזים את האשה ומשתמשים בה וזורקים אותה, שם יש מלחמה של הנשים כדי להחזיר את מעמד האשה. אצלנו האשה היא מלכה, "אשת חיל מי ימצא" על מה בדיוק אתה מדבר?

אני לא שמתי לב שמשתמשים בי וזורקים אותי. לא, לא דיברתי עלייך. לא דיברתי ממך.

יש עולם,

לא דיברתי מכבוד השרה. אדוני יצטרך להוסיף לי מהדו-שיח הזה. הדו-שיח הוא מעניין, גברתי השרה, אבל אני מבקש לאפשר, שיהיה ברור

עומדים עם כל כלי הנשק, עם המטוסים, עם הפצצות החכמות, בלי שום יכולת למנוע ממנו ליצור נשק גרעיני. לא אנחנו ולא האמריקנים ולא הסובייטים ולא אף אחד אחר.

אבל הקדוש-ברוך-הוא יכול. אם אנחנו נזכה לעשות ימי תפילה וצום כמו שאמר מרדכי הצדיק, כמו שיעצה אסתר המלכה למרדכי הצדיק ומרדכי הצדיק עשה, יכול הקדוש-ברוך-הוא להפיל את אחמדינג'אד ולהפיל את כל הרשעים ולעשות שם "ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם".

טוב, תודה רבה, אדוני.

לפי שיטתך אנחנו צריכים לפרק את זה,

לא, לא מפרקים את צה"ל, כמו שלא מפרקים את המטבח. כשצריך לאכול צריך לבשל, אבל לדעת שאם הקדוש-ברוך-הוא, אם השם לא ישמור עיר, שווא שקד שומר.

גברתי השרה, את רוצה להתערב? בבקשה, אני אאפשר לך להגיד. בהחלט, בהחלט, בהחלט. אני גבר? בבקשה, גברתי. בכל זאת, זה חשוב מאוד. בבקשה. תודה.

בבקשה, גברתי. אני לא אגביל אותך, אבל את,

אני לא אאריך,

אני יודעת שזמנם של חברי הכנסת קצר. אני גם לא אוריד את הז'קט כדי להוכיח שאני לא גבר,

כי אני לא רוצה פה ליצור פרובוקציות, אני אומרת דברים רציניים. אני בכל זאת רוצה לומר לחבר הכנסת אייכלר באמת עניין רציני. כשאני הערתי קודם, קודם כול, אני מתנצלת שהפרעתי לך, כי לא היתה לי כוונה להפריע, כמובן.

התכוונתי אלייך.

אבל בקריאת ביניים לגיטימית באמת, אני מקווה שלא לקחת את זה באופן אישי, אבל כן באופן קבוצתי, אני אומר את זה אולי כך. כי כשאתה לא התכוונת אלי באופן אישי גם אני לא התכוונתי אליך באופן אישי, אבל בכל זאת שנינו מתכוונים כל אחד לעולמו של השני. כשאני הזכרתי את אסתר המלכה ואמרתי שהיא היתה זאת שהצילה את עם ישראל מידי האירנים של אז, הממלכה הפרסית של אז, כמובן, ממלכת פרס, ואתה צודק בהשוואה. אני עשיתי אותה בדיוק בשבוע שעבר בדרום-אפריקה, כשהופעתי שם בקהילה היהודית. בדיוק דיברתי על זה. בעוד שלושה שבועות חג פורים, והזכרתי את זה.

אסתר המלכה היתה לא רק זאת שהצילה. היא היתה המנהיגה מעבר לזאת שהיא הצילה.

ככה היא בדיוק לחצה על המתג הנכון, בטעות היא עברה. איזו אשה שם לחצה על המתג, יצא שהיא הצילה. היא היתה המנהיגה והיא היתה זאת שפקדה ואמרה: לך וכנוס את כל היהודים.

למי שלא יודע. לא מבחינת קנס אלא מבחינת לכנס. אני לא יודעת אם כל אחד יודע אז אני מבהירה. לך וכנוס את כל היהודים בשושן כדי שכל היהודים, שושן היתה מקום ענק, זה לא היה איזה שכונה כאן, כדי שכל היהודים יהיו יחד ואפשר יהיה באמת להציל אותם. היה לה שכל, היתה לה מנהיגות, היא היתה מנהיגה. צריך לזכור את זה. למה צריך לזכור את זה היום ולמה זה חשוב? משום שמי שאומר שאשה, התפקיד שלה הוא באמת, אנחנו מכבדים אותה, כמו שאתה אומר, ואצלנו היא מלכה ואצלנו היא בבית, אבל יש נשים שלא רוצות להיות רק בבית, לא רוצות רק שיכבדו אותן בבית. מי שרוצה בזה, זה בסדר. אני לא מכריחה אף אשה ללכת לעבוד וללכת ולעשות קריירה. לא זו כוונתי. מי שבוחרת בזה, זכותה. אבל רצוי שתעבוד. לא, כן, אבל תשמע. אבל יש נשים שרוצות אחרת. יש נשים שרוצות לצאת לעבודה,

יש נשים שרוצות להיות מורות לא רק בחצי משרה אלא רוצות לעסוק בזה יותר ויש נשים שרוצות להיות עורכות-דין ויש נשים שרוצות להיות רופאות ויש נשים שרוצות להיות מדעניות ויש נשים שרוצות להיות בשורה ארוכה מאוד של מקצועות. או פוליטיקאיות. יש נשים שרוצות להיות חברות כנסת, יש נשים שרוצות להיות שרות. יש לנו פה את חברת הכנסת ד"ר עינת וילף שיש לה קריירה מקצועית משלה קודם שנכנסה לכנסת. היא לא באה לכנסת להיות פוליטיקאית. יש לה קודם לזה קריירה מקצועית משלה. להיות פוליטיקאית. לא, לא, בסדר. זה לא דבר פסול בעיני, כידוע לך. אבל יש לה קריירה מקצועית משלה קודם שבאה לכנסת בכלל. זה בשבילה בכלל מסלול נוסף. אין בזה שום פסול שנשים יעשו גם דברים אחרים. לזה היתה כוונתי. ואתה אומר: יש נשים שרוצות להיות גברים. הכינוי הזה או ההגדרה הזאת, באמת, אנחנו, נשים דעתניות, נשים משכילות, נשים שבוחרות במקצועות, שלומדות, שמשכילות, שמגיעות לתפקידים רמי מעלה בשוק ההון, בבנקאות, תראה כמה נשים יש היום שמנהלות בנקים, שנמצאות בשוק ההון בתפקידים בכירים, אפילו בשירות המדינה, החשבת הכללית היא אשה, ועוד כהנה וכהנה. אז מה, הן גברים? אלה נשים שהן בעצם גברים? או רוצות להיות גברים? איזה מין אמירה זאת, הרב אייכלר? אתה הרבה יותר חכם, הרבה יותר מתוחכם, אני מכירה אותך, מאשר לומר אמירה כזאת. אמירה אומללה. אני דיברתי גם על גברים שרוצים להיות נשים. עזוב, זה עניין אחר. זו אמירה מסוג אחר, שאני חושבת שגם היא אמירה לא במקומה,

אבל להגיד על כל הנשים האלה, הנשים הטובות, הנהדרות, רופאות, שבאמת מוסרות את נפשן, עובדות משמרות, לילה ויום, מצילות חיים, שופטות בית-משפט. שופטות, להגיד עליהן שאלה נשים, הוא לא דיבר על זה.

אמרת: מי שלא נמצאות בבית, לא אמרתי את זה. אמרת. זה מה שאתה אומר, זה הסבטקסט שלך. הסבטקסט, זה הסבטקסט שלך. אתה יודע בדיוק מה אתה אומר: אלה נשים שרוצות להיות גברים. אז מי אלה הנשים האלה שרוצות להיות גברים? אולי תסביר לנו. אנחנו נשים שרוצות להיות נשים, שיש לנו ילדים, ואנחנו מגדלות ילדים ומשפחה, וגם עושות דברים נוספים, לתפארת מדינת ישראל.

תודה רבה, גברת.

תראו איך אנחנו התגלגלנו, אנחנו בדיון על נושא של ארגוני טרור והכרזת חבר בני-אדם כארגון טרור, והגענו לעניין של מעמד האשה. ובכל זאת, אלה חיינו. בבקשה, אדוני, חבר הכנסת נסים זאב, ואחריו, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, אם תרצה בכך. אני רוצה להגיב על, אדוני, אנחנו כרגע בהמשך דיון.

משנכנס אדר מרבים בשמחה. "חייב איניש לבסומי עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי", וזה בדיוק, השרה נכנסה למין תחושה כזאת של אי-הבנה מוחלטת. אנחנו עדיין לא ביום פורים, כבוד השרה, אני רוצה לומר לך, אנחנו רק נכנסנו לחודש אדר. אבל יכול להיות ששמחת פורים ואווירת פורים גם כן קצת משפיעה על כולנו. ונהפוך הוא.

ובדיוק את הבנת הפוך, את ההיפך ממה שהוא אמר.

טוב, את קיימת את המצווה החל ברגע הזה. מאחר שיש לו אפשרות של הודעה אישית, אחרי ההצבעה על החוק הזה, לא צריך באמת עכשיו לעשות פולמוס מהדבר הזה.

יאללה, בואו נמשיך. תאמר את דבריך, אדוני. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כשמדברים על טרור, טול קורה מבין עיניך. אנחנו מדברים על טרור זר. תגיד לי, איפה כל חברי הכנסת הערבים היום? לאן הם נסעו? לקטאר, לקטר, לקטרג על עם ישראל? אז יושב-ראש הרשות הפלסטינית האשים את מדינת ישראל, כרגיל, במחיקת כל סממן ערבי, אסלאמי, נוצרי. מי שהכחיש את השואה, אדוני היושב-ראש, ומומחה בדברי בלע ושנאת ישראל, עליו אני לא, אין לי שום תמיהה. אבל כשאחמד טיבי, הוא וחבר מרעיו, המסיתים והמדיחים של מדינת ישראל, יוצאים במשלחת כדי להיות "חברו יחדיו" זה דבר בלתי נסבל. אני אומר לך, אני לא מבין כמה אנחנו יכולים לספוג מכות מאנשים שיושבים פה בבית הזה, ומנצלים את המעמד שלהם

להסית ולהדיח בכל הזדמנות. אני רוצה להזכיר לכולם: המחדל שלנו, כאשר אחרי מלחמת 67' נתנו לפלסטינים למחוק ולהרוס את כל ההיסטוריה בהר-הבית.

משה דיין נתן לווקף את האפשרות, אמר לו "תפאדל", נתן לו את המפתחות של הר-הבית, אבל הם ניצלו לרעה את המצב, ואנחנו יודעים את כל ההרס והחורבן של בית ראשון ובית שני, כל ההיסטוריה שלנו, שזה שם. העניין של הר-הבית, שהוא המקום המקודש ביותר לעם ישראל מזמן דוד ושלמה, בית-המקדש שנהרס,

נבנה מה שנבנה שם, אנחנו רואים שהפלסטינים ניסו במשך השנים, ומדינת ישראל לא עשתה שום דבר כדי לעצור אותם.

אז בוודאי, היום אפשר להכחיש. מה עשו בהר-הזיתים, אדוני היושב-ראש?

50,000 מצבות הם ניפצו, מתוך 70,000, והשתמשו במצבות לגדרות. מה היה בכותל המערבי? כולנו זוכרים, בימים הראשונים, את צואת החמורים שהיתה שם. המקום הכי מקודש לעם ישראל, טימאו וחיללו אותו. ועכשיו אנחנו שומעים את דברי הבלע של יושב-ראש הרשות הפלסטינית משפט אחרון בבקשה,

תודה רבה. אני רוצה לבקש מחברי הכנסת, יש לנו אורחים מאוד נכבדים שמחכים למעלה ביציע האורחים להצעת חוק הפוליו. אני מבקש מאוד, אני אקפיד מאוד על הזמן. אני אפשרתי לשרה לימור לבנת להתערב בדיון, חשבתי שזה חשוב. אני מבקש מהדוברים הבאים, הדובר הבא הוא חבר הכנסת מיכאל בן-ארי.

אחרי זה אנחנו עוברים להצבעה ישר.

שלוש דקות.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 אנחנו מדברים פה על הצעת חוק איסור מימון טרור,

הכרזה על חֶבֶר בני-אדם, או חָבֵר?

חבר בני-אדם זר, איך העברית פה? כארגון טרור, ועל אדם זר כפעיל טרור. רבותי, למה ללכת לזרים? למה ללכת לזרים כשהם פה? כשהם פה, כשמזדמן להם, שכשהם לא מתחבקים עם קדאפי, או כשהם לא רצים לקטאר, או כשהם לא עולים על המטוס של אבו מאזן,

בתוך הכנסת, מעוז קדמי של האויב. אני רוצה להזכיר, דיברת על חבר הכנסת אחמד טיבי, שכשגלעד שליט היה בשבי אמר: אם אתם תטפלו באסירים שלנו, אנחנו נטפל בגלעד שליט, ולא מזמן שר שיר הלל ושבח,

אין ערך נעלה יותר מאשר ה"שהדה", ה"שוהדה", הווי אומר ולא כמו שהוא ניסה לאחר מכן להתחמק, כשהוא עושה כהרגלו. הדברים היו ברורים ופשוטים, הדברים אמורים כלפי אלה שרוצחים ילדים. אני רוצה להזכיר שבימים האלה מלאה

לרצח המתועב והנפשע של משפחת פוגל, של ההורים אודי ורות והילדים הקטנים. להזכיר את יואב, ילד בן 11, את אלעד, ילד בן ארבע, ואת התינוקת בת שלושת החודשים. אלו השוהדה, הם השוהדה, הם, הרוצחים. אין דבר יותר משובח מזה, טבח של ילדים. שכחנו את הרצח של ילדים במיטותיהם בקיבוץ מיצר, במושב אדורה, שם נרצחה ילדה בת חמש במיטתה, וכאן בכנסת עומדים, מהללים ומשבחים את המרצחים האלה, ואנחנו מדברים על אדם זר כפעיל טרור? הם פה בתוכנו, אז עד שאנחנו מגיעים לזרים, בואו נטפל במחבלים שנמצאים פה, שמצפצפים עלינו, טוב.

משפט אחרון, אדוני. לא, יש לך עוד זמן. אה, יש לי עוד זמן.

כמו שאמר ידידי חבר הכנסת זאב, זה לא רק לקטרג עלינו, זה כדי לפעול כנגד מדינת ישראל. יש חוק ירושלים, שירושלים מאוחדת, וזו לא רק פעילות נגד, זו פעילות ממש נגד החוק. להביא כספים זרים כדי לכבוש את הארץ מידינו. היה צריך מישהו לעצור אותם, מישהו לחקור אותם, מישהו לזמן אותם לחקירה, אבל כמו שאמרתי בנאום הקודם שלי, יש פה העדפה לטמון את הראש בחול. כי אנחנו, איך אומרים, אנחנו דמוקרטים. בבקשה, אדוני.

אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו נחכה עד שתגיע למקומך. נא להצביע. בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק איסור מימון טרור (תיקון מס'

(הכרזה על חבר בני-אדם זר כארגון טרור ועל אדם זר כפעיל טרור),

2012, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. אכן, בעד, 11,

הצעת חוק איסור מימון טרור (תיקון מס' 13) (הכרזה על חבר בני-אדם זר כארגון טרור ועל אדם זר כפעיל טרור), התשע"ב 2012, עברה בקריאה הראשונה. היא תעבור להמשך דיון לוועדת החוקה,

תודה רבה. אני רוצה להגיד תודה רבה לשר נהרי שהסכמת, אנחנו רוצים לקדם את הצעת החוק לגבי הפוליו כדי לשחרר את החברים

השלישית. את הצעת החוק יזמו חברי הכנסת ציון פיניאן ודוד אזולאי, וכמו כן קבוצת חברי כנסת. אני מבקש לברך הן את דוד אזולאי והן את ציון פיניאן על יוזמתכם, על הלחצים שהפעלתם, וברור לי שזה לא בא בקלות. אני יודע שכמה שהחוק הזה חשוב, כל מה שעברנו עד שהבאנו את הכסף הזה והבאנו את החוק למצב של היום. חוק פיצוי לנפגעי פוליו משנת 2007 קובע את זכאותם של חולים שלקו בישראל במחלת שיתוק ילדים לפיצוי חד-פעמי ולקצבה חודשית המשולמים למי שנגרמה לו נכות בשל אותה מחלה. בהצעת החוק המונחת בפניכם מוצע להחיל את החוק גם על מי שטופלו ונותחו בישראל בשל מחלת שיתוק הילדים עד לשנת 1970 אף אם לקו במחלה מחוץ לגבולות מדינת ישראל, ובכך לבטא את מחויבותה של מדינת ישראל גם כלפי חולים אלו. הטיפולים הרפואיים שניתנו לחולי הפוליו בישראל עד סוף שנות ה-60 תאמו את הידע הרפואי שהיה קיים בישראל ובעולם באותם ימים, אולם בדיעבד התברר כי חלקם היו שגויים ואף גרמו נזק, סבל רב ונכות לחולי הפוליו. מאחר שבחלק גדול מהמקרים קשה להבחין בין הנכות שגרמו הניתוחים לבין הנכות שגרמה המחלה, מוצע לפצות את חולי הפוליו על הנכות שנגרמה להם בשל אותה מחלה, לרבות בשל הנזק מהניתוחים שעברו בגין המחלה. מוצע להחיל את החוק רק על חולים שעברו ניתוחים בישראל, ולא על חולים שעברו טיפולים אחרים, כגון בידוד, גיבוסים ועוד. בוועדה צוין כי הרוב המכריע של חולי הפוליו שטופלו בארץ באותן שנים עברו ניתוחים. כמו כן נמסר לוועדה כי הניתוחים גרמו נזקים ארוכי טווח לחולים, וזאת לעומת הטיפולים אשר גרמו בשעתם לסבל ולכאבים לחולים, אך ככלל לא גרמו נזקים לטווח ארוך. המישור הראייתי, כיום כמעט בלתי אפשרי להוכיח קבלת טיפולים כגון פיזיותרפיה ובידוד לפני למעלה מ-40 שנה, וזאת לעומת ניתוחים אשר ניתן להוכיחם גם היום, בין היתר משום שהם השאירו והותירו צלקות בגוף האדם. יש לציין כי הצעת החוק אינה גורעת מההלכה שקבע בית-המשפט העליון בבג"ץ שמואל גוירצמן כנגד המוסד לביטוח לאומי, לעניין תחולת החוק על חולים שלקו במחלת שיתוק ילדים בארץ-ישראל

אני רוצה להודות לצוות הלשכה המשפטית של הוועדה: לעורכת-הדין שמרית גיטלין-שקד, שעבדה ושקדה על הצעת החוק, ולמתמחה.

אבל המתמחה עמית קנובלר, שהשבוע מסיים את התמחותו בוועדה ויוצא לשוק החופשי, הבן-אדם השתדל, רצה, השקיע. מגיעה לו אחרי שנה של עבודה מילת תודה על התרומה שהוא תרם, ואני מקווה שהוא למד הרבה בשנה הזאת. כמו כן אני רוצה להודות למנהלת הוועדה וילמה מאור ולמזכירות הוועדה מעיין, אתי וענת, ולעוזרי הפרלמנטריים אילן מרסיאנו ולי קטקוב, שעסקו במלאכה ותרמו לקידומה של הצעת החוק. הצעת החוק הזאת מוגשת ללא הסתייגויות. אני חושב שהאנשים שיושבים שם ביציע חיכו כל כך הרבה זמן ועברו סבל כל כך

עד שהם ראו, חלקם הגדול מקבלים את המענק ואת התמלוגים, ויחד עם זה הם אמרו וטענו: אנחנו מייצגים הרבה מאוד חולים. כמו שציון ודוד אמרו, יש אנשים שבדין מגיע להם והם לא מקבלים, ואנחנו נעשה הכול שהם יקבלו. אני יודע שאתם תברכו אחר כך ותגידו אחר כך, אבל אני מודה לכם פעם נוספת על הפעילות שעשיתם והבאתם סוף לציפייה, אולי מוגזמת, של אנשים שהיו ראויים לקבל, בעוד שתיים-שלוש דקות, כשנעבור את ההצבעה, הם יקבלו מה שמגיע להם בדין. תודה שהגשתם את הצעת החוק. תודה לכם. אני מקווה שחברי הכנסת יאשרו את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית.

תודה רבה, אדוני. אני מודה לך. אני יודע שהצעת החוק הזאת היא באיחור, אבל היא חשובה.

מאוחר מאשר אף פעם לא. אני יודע שהיא לא מושלמת, אני יודע שהאוצר,

דרישות לתיקונים, אבל זה יבוא בהמשך, אני מניח. אבל אנחנו עוברים להצבעה. בבקשה, נא להצביע, חברי הכנסת. סעיפים 1

אכן, בעד, 16, אין מתנגדים. הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון מס' 2), התשע"ב 2012, עברה בקריאה השנייה. אדוני היושב-ראש, האם להצביע לקריאה השלישית? אני אמשוך את זה לוועדה לדיון נוסף... בבקשה. נא להצביע. בבקשה. עוד דקה הם היו מרביצים לי. חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון מס' 2),

האמת היא, המזכיר אומר לי, בעד, 16, אין מתנגדים. הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון מס' 2), התשע"ב 2012, עברה בקריאה השלישית, והיא תיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אני אבקש להזמין את יוזם הצעת החוק, חבר הכנסת ציון פיניאן, לומר ולברך.

שנייה.

אני יודע, אני אחזור על זה.

דוד אזולאי, ואחר כך נחזור אליך להודעה אישית.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק שזה עתה אושרה מביאה מזור, לא רפואי, כי זה כבר אבוד, אבל מביאה לפחות מזור כלכלי למאות רבות של אזרחים שמייצגים כל אחד, מאחורי כל נכה כזה יש משפחה, ומביאה מזור כלכלי במסגרת כך שיקבלו כ-120,000 שקל מענק חד-פעמי ועוד בממוצע של 2,500 שקל לחודש. אבל למה אני מזכיר את המספרים? כי מאתמול, במשך 24 שעות, הפכתי שק החבטות של הנושא הזה של החוק הזה. וכי למה? בערוץ-22, בגלל שנאת חינם חרב בית-המקדש.

בערוץ-22, כל אלה שכועסים, תן להם את הפוליו שלך וגם את הכסף. וישאירו אותך, בערוץ-22 נאמר: ציון פיניאן חוקק חוק, והוא ייהנה ממנו במאות אלפי שקלים. מיליון. לא, אני אגיע למיליון, עוד לא שכחתי את המיליון. ראשית, 124,000 מענק, אני הצהרתי ב-9 במרס 2009, כשהגשתי את הצעת החוק ליועצת המשפטית דאז, אני אמרתי שאני נותן את הכסף הזה לתרומות לארגוני נכים או לארגוני צדקה.

התחלתי לחשוב מאיפה המיליון שקל הזה. חשבתי, אני מורה למתמטיקה, והגעתי לסיכום. הם חישבו, קיבלו דרגות. בערוץ-22 הפכו להיות חלק מהאלוהים, חס וחלילה. הם אומרים שאני אמות בגיל 90, כלומר, בעוד 30 שנה. אז עשו 12 חודשים כפול 3,000 שקל כפול 30 שנה, ציון פיניאן, אחרי שקיבל מיליון שקל, הלך לעולמו. אז לפי החישוב שלך, בעזרת השם. רק רגע, רק שנייה. לפי החישוב ציון פיניאן הלך לעולמו אחרי מיליון שקל. רגע, רגע, אבל, שיחיה עד 120 ויקבל 2 מיליון. נכון.

ואני התפללתי היום בבוקר, ונאמר לי שאני אחיה עד 120. בעזרת השם. אני רוצה רק לומר ולהקריא גם את היועצת המשפטית דאז, מה היא כתבה לי כשאני ביקשתי ממנה. והיא כתבה, ועובדה שכולם יושבים פה ומהנהנים. לא צריך אפילו לתרץ ולהתנצל, בואי רק נקריא: "אין כל בעיה בקידום הצעת חוק ממנה נהנית אוכלוסייה בלתי מסוימת, לרבות גם חבר הכנסת. הדבר אינו שונה מקידום הצעת חוק הנוגעת לתשלום ארנונה בהיותו של חבר הכנסת מחזיק בנכס בעיר פלונית". וגם ועדת האתיקה בראשותו של, שעשה עבודת קודש, אני רוצה לומר, ידידי וקנין, איציק, שממש בתבונה, בתבונה, לולא היתה ועדה זו, והיו פוסלים אותי, אני לא יודע אם החוק היה קיים. ואז ועדת האתיקה, היה קיים. אם החוק היה עובר.

"ועדת האתיקה, לאחר ששמעה את דבריך אלי, החליטה שבנסיבות שנוצרו הינך רשאי להמשיך ולקדם את הצעת החוק שהגשת, הגם שיש בה להיטיב אתך באופן אישי, לאחר שהבנת ממכתבה של היועצת המשפטית לכנסת הקודמת כי אין מניעה שתקדם את ההצעה. ולאור ההחלטה הקודמת של ועדת האתיקה, הוועדה סברה שלא יהיה זה נכון למנוע ממך כעת, לאחר שההצעה אושרה לקריאה השנייה והשלישית, בתמיכת הממשלה, להשלים את תהליך החקיקה." ועכשיו אני רוצה להגיע, באמת, לברכות לאנשים שעשו. אדוני היושב-ראש, היום הכנסת הביאה מזור לפצע מדמם וכואב, שנמשך כשש שנים. היום הכנסת תיקנה עוול משווע שזעק שנים. החוק שאושר זה עתה עבר תלאות ואף ייסורים רבים עד לאישורו היום. אני רוצה לברך את החברים שעשו את הבלתי יאומן ותרמו רבות לאישור החוק.

לשר האוצר יובל שטייניץ, שללא התערבותו האישית ואני פה רוצה לומר: התערבותו האישית של שר האוצר, הצעת החוק היתה נגנזת, כפי שקרה להצעות קודמות, ועל כך התודה והברכה. לחברי הנמרץ מסיעת הליכוד, חבר הכנסת חיים כץ, יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הבאת גם רווחה וגם בריאות בהצעת החוק הזו, שלא עיכב,

את האישור בוועדה. יתירה מזאת,

דחף וקידם את אישור הצעת החוק, והביא לסיכומים והבנות עם נציגי המשרדים.

חבר הכנסת דוד אזולאי, שהצעת החוק שלו בנושא נכי הפוליו מוזגה עם הצעתי, ובכך הוסיף כובד משקל חשוב מאוד לאישור החוק.

חבר הכנסת זאב אלקין, יושב-ראש הקואליציה, שאף לו היתה תרומה מכרעת. לוועדת האתיקה ולעומד בראשה, ואני חוזר: לוועדת האתיקה ולעומד בראשה, חבר הכנסת יצחק וקנין, שעשה הכול, כי ההחלטות שלו הן שקידמו את ההצעה. ליועצת המשפטית שמרית שקד. ולבסוף, לכל הנכים שבילו שעות, ימים ולילות, וליוו שלב אחר שלב את הצעת החוק עד לאישורה הסופי היום. תודה לכולם, בריאות והחלמה מהירה, ויישר כוח לכל העוסקים. תודה רבה, אדוני. אני רוצה להגיד לך,

אנשי הציבור, אנחנו, נחבטים ואומרים עלינו דברים. אני חושב שאתה עשית את עבודתך ומלאכתך נאמנה.

אתה גם עשית את כל מה שצריך לעשות על-פי התקנון, כולל פנייה ליועצת המשפטית של הכנסת, כולל לוועדת האתיקה של הכנסת. אכן, אנחנו מברכים אותך. זה רגע שלפעמים, גם אנחנו כאנשי ציבור צריכים להגיד את הדברים ביושר, ולא צריך להתבייש. אתה לא צריך להתנצל בכלל על מה שעשית, כך אני חושב. ואנחנו מברכים אותך, מברכים את אלה שהחוק אמור לשרת אותם. גם חבר הכנסת אזולאי בין היוזמים. הצעת החוק שלו מוזגה עם הצעת החוק.

בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, אדוני השר, אתם שיושבים שם ביציע, שמלווים את החוק הזה הרבה שנים, בראש ובראשונה אני רוצה לברך אתכם ולחזק אתכם. לולא הנוכחות שלכם כאן בכל עת ובכל שעה, ספק אם היינו מגיעים עד הלום. אדוני היושב-ראש, זהו יום בשורה לנפגעי הפוליו, ובשבילי זהו יום חג, שלאחר תשע שנים זכיתי להעביר את החוק הזה, ואיך אמרו חז"ל? מגלגלין זכות על-ידי זכאי. כמובן חברי ציון פיניאן, שלולא עמידתו האיתנה, ספק אם היינו מגיעים עד הלום. אני רוצה לברך אותך, חברי ציון פיניאן,

על כך שקידמת חוק שאז מה, אולי תיהנה ממנו.

אבל סייעת למאות רבות של אנשים ומשפחות ששנים סובלות סבל רב כתוצאה מכך שסובלים מהמחלה, ואין מי שיפצה אותם. אני לא זוכר, אדוני היושב-ראש,

שזכה לכל כך הרבה הכשרים כמו החוק הזה בוועדת האתיקה. אני לא מכיר כזה חוק שהיה שלוש פעמים בוועדת אתיקה. יועצת משפטית מחווה את דעתה על החוק הזה, ובסופו של יום, החוק הזה עובר. זה רק מעיד שהחוק הזה הוא לא רק טוב, הוא לא רק כשר, הוא יעיל, הוא מועיל לכל אלה שצריכים את החוק הזה. כמובן, אני רוצה באמת להודות לחבר הכנסת וקנין, שעשה מלאכת קודש כיושב-ראש ועדת האתיקה, שהיתה לו תרומה לא קטנה בהחלטות כדי להמשיך את החוק. וכמובן, איך אפשר לדלג על יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה,

חבר הכנסת חיים כץ, החרוץ והנמרץ, שבאמת, אני חושב, יאה לבית הזה שיש ח"כ כזה, שבאמת, עושה עבודה, וזה לא החוק הראשון שאני מעביר בוועדה שלו, עושה עבודה נאמנה למען כלל ישראל. ואני אומר, אנחנו שומרים לו תודה בלי טובות, אבל עם ישראל חייב לך הרבה תודה על הרבה חוקים שהעברת בקדנציה הנוכחית. אין ספק שזו תהיה אחת הקדנציות המבורכות שהיה לה יושב-ראש ועדת עבודה ורווחה כל כך מבורך. כמובן שאני רוצה גם כן להצטרף לברכות לשר האוצר, שנתן את ברכתו ועידודו לחוק הזה. ולא נותר לי אלא לאחל לאלה שאמורים להשתמש בחוק הזה שהקדוש-ברוך-הוא ישלח לכם רפואה שלמה, ולא תזדקקו לידי מתנות בשר ודם ולא לידי הלוואתם, כי אם לברכתו המרובה. תודה רבה, אדוני.

שכולם יחיו עד 120. לפני שאנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, אני יודע שלחבר הכנסת אייכלר יש הודעה אישית.

בבקשה,

בבקשה, אדוני, בקיצור נמרץ, אם אפשר. רק למען ההבהרה בלבד, אנחנו רוצים להתקדם. אדוני היושב-ראש, אני מודה לך שהקדמת את החוק של חולי הפוליו, שהאנשים היקרים לא יצטרכו לחכות,

אני פשוט רציתי שלא ייתקעו.

לכן המתנתי, בבקשה. אני רוצה לברך את המציעים. חבר הכנסת פיניאן, אמרתי לו שמשמים רצו שכל השכר על מה שהוא עשה יישאר לעולם הבא ולא ירד לו, מהכבוד שנותנים בעולם הזה. לכן נתנו לו את הניסיון של ההשמצות האלה, כדי שהמצווה שלו תישאר טהורה. יישר כוחך. עכשיו לתגובה על הדברים של השרה לימור לבנת כלפי, לגבי הדברים שלי על נשים. מי שהיה פה ראה שיושבת-ראש ועדת השרים להדרת הנשים היתה חייבת למלא את תפקידה כמגינת הנשים, והיא סילפה את הדברים שלי. אני רק רוצה לספר לך, אדוני היושב-ראש, שסבתא שלי עמדה וניהלה חנות 50 שנה במחנה-יהודה, אמא שלי ניהלה חנות, ובכל המשפחה שלנו נשים עובדות,

ולא זה המבחן אם אשה היא אשה או שהיא רוצה להיות גבר. כי יש נשים שבאוהל תבורך, שיושבות בבית ומגדלות בתים בישראל, ויש נשים שבאמת עובדות ולומדות, וגם הן נשים. כשאני דיברתי על האידיאולוגיה המערבית, שרצתה לערב ולעשות שוויון, התחילו בזה הקומוניסטים והמשיכו האמריקנים, שגבר ואשה זה אותו דבר. כבר כתוב שפרעה במצרים, מה זה עבודת פרך? עבודת נשים לאנשים ועבודת אנשים לנשים.

לא דיברתי אף מלה כזאת, אבל אני כן רוצה לומר שמי שגרם לכך שנשים נרצחות בבתיהן, שנשים מוכות, וכל התרבות הזאת,

של הסבל הגדול, של מלחמת הגברים בנשים, זה אותם אנשים, גברים ונשים, שחשבו שצריך לבטל סדרי עולם שקבעה תורתנו הקדושה, שכל אחד במקומו, הגבר במצוותיו, האשה במצוותיה. ואנחנו, בעזרת השם, נמשיך ונלך בדרך התורה, והאשה תהיה גדולה. כתוב "ושם אשה גדולה" בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו במצרים, ובזכות נשים צדקניות עתידין אנחנו להיגאל.

תודה רבה לך, אדוני. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס'

(הרכב ועדת שחרורים מיוחדת בעניין אסיר שנשפט בבית-משפט צבאי), התשע"ב 2012, קריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק השר משולם נהרי בשם שר המשפטים. בבקשה, אדוני. להצעת החוק הזאת יש כמה דוברים. אם יהיו כאן, ידברו, אם לא, אנחנו נעבור להצבעה. בבקשה, אדוני השר,

אדוני היושב בראש,

חבר הכנסת הרב אייכלר, אני מודה לך שנשארת לשמוע. מצווה לשמוע דברי חכמים. אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק לתיקון חוק שחרור על-תנאי ממאסר (הרכב ועדת שחרורים מיוחדת בעניין אסיר שנשפט בבית-משפט צבאי), התשע"ב 2012, מטעם ממשלת ישראל. הצעת החוק מבקשת להשוות את הרכב ועדת השחרורים המיוחדת הדנה בקציבת עונשם של אסירי עולם אשר נשפטו בפני בית-המשפט הצבאי, להרכבה בעת שהיא דנה ביתר אסירי העולם. הרכבה החריג של ועדת השחרורים המיוחדת הוא תוצאה של נוהג שהתפתח ולפיו חתימת הקיום על החלטת נשיא המדינה להקלה בעונשם של אסירי עולם אשר נשפטו בבית-המשפט הצבאי בישראל נעשית על-ידי שר הביטחון, ולא על-ידי שר המשפטים כמקובל ביחס לאסירי העולם שנשפטו בישראל. כפועל יוצא מן הנוהג האמור נקבע בסעיף 33(א)(4) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר החריג כי בוועדת השחרורים המיוחדת המגבשת המלצות לנשיא המדינה בעניין קציבת עונשם של אסירי עולם שנשפטו בפני בית-המשפט הצבאי יהיה חבר ראש מחלקת חנינות ועיון בעונש בפרקליטות הצבאית במקום נציג מחלקת החנינות במשרד המשפטים. יוער כי בישראל עדיין מרצים את עונשם כ-30 אסירי עולם אשר נשפטו בפני בית-המשפט הצבאי. נוכח סגירתו, בשנת 2000, של בית-המשפט הצבאי, החליטו משרדי הביטחון והמשפטים כי אין עוד הצדקה עניינית להחרגתם של האסירים שנשפטו בפני בתי-משפט אלה מהמקובל ביחס ליתר אסירי העולם. על כן מבקשים המשרדים האמורים להעביר את סמכות חתימת הקיום דנן משר הביטחון אל שר המשפטים, ובהתאם לקבוע כי בוועדת השחרורים המיוחדת בעניין קציבת עונשו של אסיר עולם שנשפט בפני בית-משפט צבאי יהיה חבר נציג משרד המשפטים במקום נציג

נוכח האמור מבקשת הממשלה מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה ראשונה ולהעבירה לוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה, כבוד השר. להצעת החוק הזאת כמה דוברים, והראשון הוא אורי אריאל, חבר הכנסת אריאל איננו. הבא בתור, חבר הכנסת ישראל אייכלר, ואחריו, חבר הכנסת נסים זאב, אם יהיה כאן. אחריו, יעקב כץ ומיכאל בן-ארי. אם לא כן, אנחנו נעבור להצבעה. בבקשה, אדוני, חבר הכנסת אייכלר, הבמה לרשותך.

אדוני היושב-ראש, בנושא הקודם, של איש טרור זר או ארגון טרור זר, שאלו פה חברי הכנסת למה צריך לדבר על אנשים זרים, יש אנשי טרור, והם הפנו זאת כלפי הערבים, שהם יושבים פה, והם עוסקים בטרור, ומסיתים. אני רוצה לדבר על, למה צריך ללכת עד לערבים? אני רוצה לדבר על טרור פנימי, טרור תקשורתי שיש במדינת ישראל כל יום ויום. אדוני ראש הממשלה, חברי הממשלה מסתכלים כל יום מה יגידו בתקשורת, מפחדים מעיתונאים פחד מוות. המלה "טרור" זה לא להרוג אנשים, טרור זה הפחדה. זה טרור, הפחדה. התקשורת מפחידה את האנשים. וכשאני אומר "התקשורת", אני צריך תמיד לחזור ולומר שהתקשורת זה ציבור גדול, ואני נגד הכללת ציבורים,

אדוני, יהיו כאלה שיגידו: קיום התקשורת זה חלק מההליך הדמוקרטי שלנו. גם אני אומר את זה. אז אני מציע להגיד גם את זה, ולא רק להגיד, גם אני אומר את זה, ואני אומר שאסור להכליל את אנשי התקשורת, ואני אומר את זה כאיש תקשורת 32 שנה.

אני כבר הייתי לפני 30 שנה כתב העיתון "המחנה החרדי"

בתשמ"ב, 1982, כך שאני בעד תקשורת, אוי ואבוי אם לא היתה לנו תקשורת. אבל כאשר התקשורת איננה, כאשר אין מגוון דעות, כאשר אין בעד ונגד, כאשר כל כלי התקשורת הולכים באג'נדה אחת, זאת הסכנה הגדולה ביותר לדמוקרטיה. זה מה שקרה ל"פראבדה" בברית-המועצות, זה מה שקרה למדינות ערב, זה מה שקורה למקומות שאין בהם דמוקרטיה, שכולם באותו ניגון, בפחד כזה. וצריך תמיד לבדוק מי מממן את זה, כולם בודקים מי מממן את "ישראל היום" של נתניהו, הם קוראים לזה "ביביתון", יודעים שזה שלדון אדלסון, אבל אף אחד לא יודע מי מממן את עשרות ומאות הכתבות והכתבים,

זה לא נשים שכותבות, אלא כתבות שמודפסות או משודרות, ואת מי שכותב אותן ואת האינטרסים שעומדים מולם. ולמה זה מסוכן? כי הטרור וההפחדה האלה גורמים לפילוגים בעם ולשסעים ולדם רע. אני רוצה לומר לכם, כאיש שכן קורא תקשורת, אני מרחם על אנשים שמשועבדים לתקשורת. רק רע כל היום. הם לא יכולים למצוא דבר טוב, בתקשורת, וזאת הבעיה. אני בעד תקשורת פתוחה, אני בעד תקשורת שתביא דברים ונגדם, בפרט בכלי התקשורת הממלכתיים, שניזונים מכספנו, אני לא אחרוג אפילו בשנייה, שנהנים מכספנו. על כל דעה הם חייבים להביא את הדעה הנגדית, על כל עובדה הם צריכים להביא את הצד השני. כי אפשר לדווח את הדבר הנכון ולסלף את האמת כשמציגים רק חלק מהתמונה. ולכן אני אומר: טרור, להפסיק עם הטרור, לא רק טרור ששופך דמים, אלא גם טרור ששופך דמים במובן הנפשי.

תודה רבה, אדוני. מאחר שהדוברים אינם במליאה, אנחנו עוברים להצבעה. נא להצביע. בבקשה, רבותי חברי הכנסת. ההצעה להעביר את הצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס'

(הרכב ועדת שחרורים מיוחדת בעניין אסיר שנשפט בבית-משפט צבאי), התשע"ב 2012, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. בעד, 6, אין מתנגדים. הצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 13) (הרכב ועדת שחרורים מיוחדת בעניין אסיר שנשפט בבית-משפט צבאי), התשע"ב 2012, עברה בקריאה ראשונה ותועבר להמשך דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט, אצל חבר הכנסת דודו רותם. אנחנו עוברים לנושא הבא,

החלטת ועדת החוקה, חוק ומשפט.

נכון. סליחה. הצעת חוק הרשות הלאומית למלחמה

בסמים (הרחבת תפקידי הרשות לעניין שימוש לרעה באלכוהול), התשע"ב 2012. חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים חוקק במטרה להתמודד עם נגע השימוש לרעה בסמים ובמטרה להקנות תוכנית פעולה משולבת בין כל הגורמים הציבוריים שעוסקים בהתמודדות זו. החוק הביא להקמת הרשות הלאומית למלחמה בסמים, שבה פועלים נציגי המשרדים הרלוונטיים: החינוך, הבריאות, הרווחה ואכיפת החוק.

עסקה הרשות בעשור האחרון גם בתחום השימוש לרעה באלכוהול. ביום כ"ז באייר התשס"ה, 5 ביוני 2005, התקבלה החלטה מס' 3687 של הממשלה, ובה, במסגרת החלטתה להיאבק בתופעת האלימות בחברה הישראלית, הנחה ראש הממשלה להעביר גם את נושא הטיפול במשקאות חריפים משכרים לטיפול הרשות.

בהצעת החוק מוצע לתקן את שם החוק באופן שיגדיר נכונה את תחום סמכויותיה ופועלה של הרשות, ל"חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול"; ואת שם הרשות הלאומית למלחמה בסמים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 לאור האמור, אבקש מאת הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה ולהעבירה לוועדת הפנים והגנת הסביבה לשם הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה, אדוני. להצעת החוק הזאת, נדמה לי, אין נרשמים. יש נרשמים? אני לא רואה את הרשימה של הנרשמים.

אוקיי. להצעת החוק הזאת מספר נרשמים: אורי אריאל,

חבר הכנסת ישראל אייכלר,

אכן, יש לנו את חבר הכנסת נסים זאב, הנואם המתמיד. אז בבקשה, אדוני. בבקשה, אדוני, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני במשך שלוש שנים הייתי יושב-ראש הוועדה למלחמה,

וכמובן שכל נושא האלכוהול עלה מדי פעם. תמיד שאלתי בתחילה, אני מדבר על לפני ארבע-חמש שנים, אם יש איזושהי הוכחה של קשר בין נושא תאונות הדרכים לבין שתיית אלכוהול או סמים, ואמרו לי שעדיין זה לא הוכח.

אין ספק שהקשר בין מספר ההרוגים בתאונות הדרכים לבין השתיינים שמבלים בלילה בברים ובמועדוני לילה, ושם "השתייה כדת, אין אונס", ושותים כיד המלך, ואיך כתוב: "ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב". כולם מבסוטים, מתגלגלים בחוצות העיר. אני יכול לומר, במו עיני אני ראיתי מספר פעמים, הייתי פשוט מזועזע והמום, בנות צעירות, בנות 15 16, אתה רואה אותן יוצאות מהברים, זה פשוט לא יאומן, ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר בנהיגה. אני רוצה לומר שחלוקת התפקידים במשרד התחבורה, משרד הבריאות, משרד החינוך, הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול, למעשה היא מאגדת בתוכה את כל הרשויות, את כל הגופים,

שעוסקים בתחום הזה.

עוסקים יותר בנוער, יש יותר במבוגרים, יש יותר בשיקום אחרי שכבר מתמכרים. ולכן, הרשות שהיא בעצם הגוף שמאגד את כל הגופים האחרים, הרלוונטיים, שעוסקים בעניין, וזה מאוד חשוב. הדבר הנוסף שאני רוצה לומר, שהיום הרבה עברו מסמים לאלכוהול. כי זה הרבה יותר זמין, זה הרבה יותר נגיש. וגם עם כל המגבלות שאנחנו מכירים, לא מוכרים אחרי השעה 23:00, אז קונים בשעה 18:00, בשעות הצהריים. אין מעצורים,

רק החינוך שיכול אולי קצת לבלום את זה. ואני חושב שתחום ההסברה, היא קצת לקויה ועדיין חסרה, בפרט בקרב בני-הנוער. אז חסר לנו הרבה מאוד. כי המגפה היא ממש ממאירה, הייתי אומר, וההשפעה היא כל כך קשה, וכמובן שכל נושא האלימות נובע מהשתייה המרובה. ולכן החוק הזה הוא חשוב. לחזק את הרשות גם בתקציב ולא רק בסמנטיקה של איחוד של גופים. צריך להוסיף הרבה בתקציב הזה, ואני מקווה שראש הממשלה, שאני חושב שזה תחת חסותו וברשותו, הנושא הזה, גם יתקצב את זה בהתאם.

תודה רבה, אדוני. מאחר שאין דוברים נוספים אנחנו עוברים להצבעה. בבקשה, נא להצביע. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים (תיקון מס' 3) (הרחבת תפקידי הרשות לעניין שימוש לרעה באלכוהול), התשע"ב 2012, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. אכן, בעד, 6, אין מתנגדים. הצעת חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים (תיקון מס' 3) (הרחבת תפקידי הרשות לעניין שימוש לרעה באלכוהול), התשע"ב 2012, עברה בקריאה ראשונה והיא תעבור להמשך דיון בוועדת הפנים של הכנסת. אוקיי, אנחנו ממשיכים בנושא הבא.

אני מתכבד להציג בפניכם לקריאה השנייה והשלישית את הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 31), התשע"ב 2012, שהכינה ועדת הכנסת, וזאת לפי הצעה של קבוצת חברי כנסת, כאשר מי שהוביל ודחף את החוק הוא יושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני, שזו הזדמנות להודות לו באמת על העבודה הנאמנה שהוא עשה בעניין הזה, ביחד עם חברי הכנסת אורי מקלב, דוד אזולאי, יריב לוין, פניה קירשנבאום, זבולון אורלב, אברהם מיכאלי, דוד רותם, איתן כבל ואופיר אקוניס. הצעת החוק באה לקבוע הוראות שונות בנוגע להגשת הדוחות הכספיים של המפלגות. ראשית מוצעת הסדרה והאחדה של הדוחות הכספיים המוגשים כיום בנפרד למבקר המדינה, לרשם המפלגות וליושב-ראש הכנסת. לפי ההצעה, הדוחות למבקר המדינה ולרשם המפלגות יוגשו באותו מועד, ובכל הנוגע למפלגות המיוצגות בכנסת, תוכן הדוחות יהיה דומה. לאור העובדה שרשם המפלגות מפרסם את הדוחות המוגשים לו באתר האינטרנט, והם עומדים לעיון הציבור ללא תשלום, מוצע לבטל את חובת המסירה של אותם דוחות ליושב-ראש הכנסת.

התברר בוועדה כי הזמן המוקצב כיום למפלגות להגיש את חשבונותיהן למבקר המדינה, וכן הזמן הקבוע למבקר להגיש את דוחותיו, אינם מספיקים, וועדת הכספים נדרשת כדבר שבשגרה להאריך את המועדים הקבועים בחוק לעניין זה.

בהתאם להצעה, יוארכו התקופות הקבועות כיום בחוק, הן לעניין הדוחות השוטפים והן לעניין הדוחות לתקופת הבחירות. הארכה זו תחול באופן מיידי, כך שאת החשבונות השוטפים לשנת 2011 שהמפלגות היו אמורות להגיש למבקר עד אמצע חודש מרס הקרוב, הן תוכלנה להגיש עד ה-1 במאי. יצוין כי הוועדה לא ביטלה את סמכותה של ועדת הכספים להאריך את המועדים השונים, אולם אנחנו מקווים שההסדר החדש ייתר את הצורך התכוף שהיה עד היום להפעיל את הסמכות הזו, את סמכות ההארכה, כדבר שבשגרה. תיקונים נוספים בהצעה עוסקים בסיעות שהן צירוף של כמה מפלגות, וגם לגביהן נקבעו מספר הוראות.

מוצע לקבוע שמפלגה המשתייכת לסיעה שהיא צירוף של מפלגות, תהא רשאית להעביר, מדי חודש, לאחת המפלגות האחרות שבאותו צירוף, עד 5% מיחידת מימון מתוך מימון המפלגות החודשי המשולם לה, וזאת בהתאם להסכם בין המפלגות שהוגש עם הגשת רשימת המועמדים לכנסת.

נקבעו הוראות לגבי באי-כוח של מפלגות כאמור המצויות בתוך סיעה אחת, ולגבי שינויים במימון במקרה של חילופי חברי כנסת, הוראות שייכנסו לתוקף החל מהכנסת הבאה. לאור הרגישות שבתיקוני חקיקה הנוגעים למפלגות ולמימון מפלגות, ונוכח העובדה שהממשלה לא הביעה עמדה ביחס להצעת החוק, גובשה ההצעה תוך תיאום עם כל המפלגות ולאחר שנציגי כל המפלגות הוזמנו,

לישיבות הוועדה והיו מיודעים לגבי התהליך הזה. מסיבה זו, גם אני מניח, לא הוגשו הסתייגויות, מאחר שהדבר נעשה, בהסכמה. בהסכמה. ולפיכך אני כמובן אבקש מהכנסת לאשר את נוסח ההצעה, כפי שהכינה ועדת הכנסת, בקריאה השנייה והשלישית. אני מבקש כמובן לנצל את ההזדמנות להודות גם לצוות הוועדה בראשותה של אתי בן-יוסף, וגם כמובן ליועצת המשפטית ארבל אסטרחן, כמו גם שוב לחבר הכנסת משה גפני ולעוזרו הנאמן מר שיפמן, שביחד באמת השקיעו הרבה זמן ומאמץ כדי להגיע לתוצאה נכונה. אני רוצה גם להודות לאותם נציגים שהופיעו בפני הוועדה, הן מטעם משרד מבקר המדינה, הן מטעם משרד המשפטים, שכמובן סייעו בידנו בהכנת החוק הזה והבאתו לידי גמר.

תודה רבה, אדוני. אכן להצעת החוק אין הסתייגות. אנחנו עוברים להצבעה. בבקשה, אדוני, אני אפעיל את,

אנחנו עוברים להצבעה לקריאה שנייה.

אכן, בעד, 8, אין מתנגדים. הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 31), התשע"ב 2012, עברה בקריאה שנייה. אדוני היושב-ראש, האם להצביע בקריאה שלישית?

נא להצביע.

חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 31), התשע"ב 2012, נתקבל. אכן, בעד, 8, אין מתנגדים, אין נמנעים. חוק מימון מפלגות (תיקון מס'

התשע"ב 2012, עבר בקריאה שלישית,

תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש,

הצעת החוק הבאה היא

כן, בבקשה. אני רוצה להודות לך, אדוני היושב-ראש, על ברכותיך על חוק הפוליו, יישר כוח, כי אתה בין אלה שיודעים גם לפרגן ועל כך תבורך. תודה רבה. אני מתכבד להביא לפניכם את הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 23), התשע"ב 2012, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. חלק מהזכאים לעלות לארץ מכוח שבות, להלן: זכאי שבות, שוהים בישראל על-פי רשיונות ישיבה מכוח חוק הכניסה לישראל, התשי"ב 1952, במסגרת לימודים, עבודה וכדומה. כיוון שאנשים אלה זכאים ממילא לעלות לישראל ולקבל אזרחות ישראלית, מוצע בהצעת חוק זו, אשר יזם חבר הכנסת אברהם מיכאלי, להאריך את משך הרשיון שניתן להם מכוח החוק, וכך בין היתר להקל על שהותם בארץ ולעודדם לבחון את אפשרות עלייתם לישראל במהלך תקופה זו לפי החוק. ניתן להאריך רשיון לישיבת ביקור לתקופה מרבית של שנתיים. מוצע להסמיך את שר הפנים להאריך את רשיון הביקור שניתן לזכאי שבות, ובלבד שסך כל תקופות ההארכה לא יעלה על חמש שנים.

לפי החוק ניתן להאריך רשיון לישיבת ארעי, ובלבד שתקופת כל ההארכה לא תעלה על שנתיים. גם לעניין זה מוצע להסמיך את שר הפנים להאריך רשיון כאמור, שניתן לזכאי שבות, ובלבד שתקופת כל ההארכה לא תעלה על חמש שנים. הצעת חוק זו מוגשת ללא הסתייגויות, ולכן אבקש כי הכנסת תתמוך בהצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח המוצע על-ידי הוועדה.

תודה רבה, אדוני. אכן, כמו שאמרת, להצעת החוק אין הסתייגויות. אנחנו עוברים להצבעה. סעיף

אכן, בעד, 5, אין מתנגדים. 6, ציון לא הספיק להצביע. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. אדוני היושב-ראש, האם להצביע בקריאה שלישית?

בבקשה. חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 23), התשע"ב 2012, נתקבל. אכן, בעד, 6, אין מתנגדים.

תודה רבה למציע, תודה רבה למציג. חבר הכנסת מיכאלי מבקש לברך, יוזם הצעת החוק. הבמה לרשותך, אדוני.

על הצעת החוק.

בשתי מלים אני רוצה להודות לוועדת הפנים וליושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת אמנון כהן, ולצוות הוועדה על הטיפול המזורז שביצענו בחוק הזה. ואדוני היושב-ראש, פשוט מאוד אנחנו בכנסת אמונים גם להקל על ביורוקרטיה של אנשים שהם זכאי שבות. הם מגיעים למדינת ישראל, הן כתיירים והן כתושבים ארעיים, ובתיקון הזה שעשינו פה היום נתנו לזכאי השבות עידוד לשהות בארץ בנעימות. אני לא בעד שאנשים יהיו פה זמניים. שיהיו פה עולים חדשים, זאת המטרה שלנו, אבל יחד עם זאת בקבלת פנים שאנחנו עושים לזכאי השבות, הן כתיירים והן כתושבים ארעיים, אנחנו בכך מעודדים לאחר מכן לעלות לארץ.

נתנו לשר הפנים זכות לבוא ולהאריך את תקופת השהות שלהם בארץ, ולמנוע מהם כל יום שהם מגיעים לארץ, כל חודשיים לרוץ למשרד הפנים ולעמוד בתורים שם.

אני חושב שהתיקון הזה יעזור באמת למניעת ביורוקרטיה וגם לעידוד אנשים שיגיעו לישראל. ולכן, אני מודה לכל החברים שתמכו בחוק הזה.

תודה רבה, אדוני. אני מודה לך, ומזל טוב על הצעת החוק. אנחנו עוברים להצעת החוק האחרונה היום בסדר-היום, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 106) (חובת התקנת חיישן בטיחות), התשע"ב 2012, קריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת אורי מקלב. בבקשה, אדוני, הבמה לרשותך. ולהצעת החוק מספר נרשמים לדיבור. אם ישנם, ידברו, אם אינם, נצביע. בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך, מכובדי השר, חברי חבר הכנסת אברהם מיכאלי, יותר מזה אני לא רואה, הצעת, את היושב-ראש אמרתי, הצעת חוק זו באה לחייב את יבואני הרכב להתקין חיישן שהוא מערכת התרעה לנסיעה לאחור. כפי שכבר אולי רבים מכירים, מתקן כזה קיים בארץ, אנשים בחלקם מרכיבים אותו לבד. אנחנו מבקשים לחייב את היבואנים להרכיב כזה מתקן. המתקן הזה הוא מתקן שיציל נפשות, ימנע פגיעה באנשים ויציל נפשות ממש, כי לא מעט אנשים נפגעים מנסיעה לאחור. הנתון הזה הוא נתון שקיבלנו גם מהרשות למניעת תאונות. מעבר לכך יש גם, כמובן, מניעה בפגיעה ברכוש עצמו, גם פגיעה ברכב עצמו. אבל הנתון המאוד מעניין, וקיבלנו אותו רק כשהיינו עסוקים בהכנת החוק, זה שמספר הילדים שנהרגו בתאונות חצר, כתוצאה, תאונות חצר הכוונה היא בנסיעה לאחור, והיו 47 פעוטות, 47 ילדים שנהרגו, כנראה שרובם מהמגזר הערבי. זה נתון מזעזע.

מ-2006 עד 2010. זה נתון פשוט מזעזע, אלה דברים שהיינו יכולים למנוע. מובן שהאופי במגזר הערבי, שהם נמצאים בחצרות הפרטיות, עם הרכבים שנכנסים, וזה מביא לתאונה הזאת, זה נתון שרק חיזק את ידינו בהצעת החוק הזאת. זה אחוז גבוה בכלל, בתאונות החצר האלה נהרגו 73% מסך כל הפעוטות שנהרגו בתאונות דרכים במגזר הזה, ו-55% מסך כל הפעוטות ההרוגים בתאונות דרכים. זה נתון שלבדו מצדיק ודאי לזרז את הצעת החוק הזאת. מעבר לכך, דבר מעניין שהיה בוועדה, עורך-דין שהופיע בוועדה אחרי הקריאה הטרומית, בהכנה לקריאה ראשונה, והוא סיפר שהוא ייצג לקוח שלו שנסע אחורה, נסיעה ברוורס, ולא ראה מישהו שהיה לבוש שחור, הוא לא ראה אותו, הוא הסתכל קודם, ובאמת הוא גם לא יכול היה לראות אותו, ואף אחד לא האשים אותו שהוא היה יכול לראות אותו. השופט שואל אותו: למה לא התקנת חיישן כזה? הוא אומר לו: למה לא התקנתי? כי אין חוק שמחייב אותי. הוא אומר: אבל אם היית מתקין היית מונע את התאונה הזאת. היום השופטים מתייחסים לתאונות דרכים בהחמרה, כי לא התקנת.

זה דבר כל כך פשוט, שאתה יכול להציל בזה חיים. למה לא עושים את זה? המכשיר הזה הוא לא מכשיר יקר. בוודאי שאנחנו גם מבקשים שהמכשיר הזה, לא יוטל עליו מכס, גם אם הוא יבוא כמוצר built in בתוך הרכב, שלא יוטל עליו מכס. ממילא זה יוזיל. זה פשוט עניין של עשרות שקלים, אולי קצת יותר, וזה נבלע בסך הכול במחיר הרכב. אין לזה משמעות כשמביאים את זה יחד ולא צריכים להתקין את זה. אני גם רואה לעצמי חובה למסור הודעה, שאין לנו שום עניין בעניין הזה, שאנחנו מיטיבים עם איזה יצרן שנמצא פה בארץ. אנחנו לא מדברים על יצרן מסוים.

כל יבואן של רכב מכל סוג שהוא, גם אם הוא עושה את זה לבד, בייצור שלו. אנחנו לא מדברים על להתקין היום, בתקופה האחרונה האשימו, עכשיו הוצף הנושא של, לוביסטים. הלוביסטים, ודיברו על אפודי המגן האלה, שבעצם לא היה צריך את זה בשביל למנוע תאונות דרכים, אלא מישהו היה לו מלאי והוא רצה להיפטר ממנו. על זה היה מדובר, שחייבו עכשיו כל אחד לקנות.

אנחנו לא מדברים עכשיו על מי שכבר יש לו רכב בארץ, שהוא צריך להתקין, אלא אנחנו מדברים על יבואנים, ככה שאין לזה שום נגיעה, רכבים חדשים.

אין בזה שום תועלת ואין מישהו שמיטיב עם מישהו.

חובתי גם להודות לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, שלקחה על עצמה להכין בתוך תקופה קצרה ולהזמין במכון התקנים תקינה למכשיר הזה. משרד התחבורה טען שאין למכשיר כזה תקינה, וכשאין תקינה קשה לחייב לייבא. גם באירופה אין בדיוק תקינה, אבל אני גם בטוח שאין מדינה באירופה שבה 47 פעוטות נהרגו בארבע שנים מתאונות חצר. לכן אולי לא כל כך בוער להם, אבל לנו זה בוער. אני מודה לכולם ומבקש לתמוך בהצעת חוק זו בקריאה ראשונה.

תודה רבה לך, אדוני. כל הצעת חוק שאפשר להציל דרכה חיים,

ודאי וודאי כשבאמצעות טכנולוגיה אפשר להתמודד עם בעיה של תאונות דרכים. אכן, אנחנו עוברים להצבעה. רבותי,

להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 106) (חובת התקנת חיישן בטיחות), התשע"ב 2012, לוועדת הכלכלה נתקבלה. בעד, 4, אין מתנגדים.

(חובת התקנת חיישן בטיחות), התשע"ב 2012, עברה בקריאה ראשונה ומוחזרת להמשך דיון בוועדת הכלכלה.